לכניסת הנשיא אבקש את חברי הכנסת והאורחים לקום. כבוד הנשיא! (חברי הכנסת מכבדים בקימה את פני נשיא המדינה.) נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, בפתח הדיון אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה המיועד. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה.

הסכם קואליציוני לכינון ממשלת אחדות שנערך

כמו כן הונחו נספח ג', נספח ג'1 ונספח דרכי עבודת הקואליציה, קווי יסוד להקמת ממשלת אחדות בתקופת כהונת הכנסת העשרים-וארבע, התקנון לעבודת הממשלה כנספח להסכמים הקואליציוניים. תודה.

חברות וחברי הכנסת, בפתח הדיון אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה המיועד, חבר הכנסת נפתלי בנט, לעלות לבמה ולהציג את קווי היסוד של מדיניות הממשלה, שהיא ממשלת חילופים,

הרכבה וחלוקת התפקידים בין השרים. נוכל, נוכל, המצביעים שלך. תתבייש לך. חברי הכנסת, מכובדיי, רמאי, רמאי,

אני אאפשר עוד,

15 שניות של מחאות, ובזה אני מבקש לסיים. תודה. זה ראש הממשלה של, חבר הכנסת מלכיאלי, תודה.

רבותיי, מכאן אני מתחיל לקרוא לסדר.

חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

חבר הכנסת בן גביר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תודה רבה. אנא, תאפשרו לקיים את הדיון בצורה מסודרת. מדבר בנט תרחק. חבר הכנסת אבוטבול,

אדוני ראש הממשלה המיועד, בבקשה. נוכל. שקרן. איפה החתימות? כבוד נשיא המדינה, הנוכל מרעננה. חצוף.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת גולן,

דף החתימות, אנחנו רוצים את דף החתימות. חברת הכנסת שטרית. תגיד מתי אתה אומר את

אני קורא אותך פעם ראשונה לסדר, חבר הכנסת אשר.

בבקשה. חבר הכנסת אשר, תלוי מתי הוא אומר מה. הכול לצורך, הנוכל.

כבוד נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, נשיא המדינה הנבחר יצחק בוז'י הרצוג, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו,

חבר הכנסת סמוטריץ' נא להוציא אותו מהמליאה מייד. נא להוציא אותו מהמליאה מייד. את חברת הכנסת וולדיגר נא להוציא מהמליאה. את חברת הכנסת סטרוק נא להוציא מהמליאה מייד. תתביישו לכם, נא להוציא אותם מהמליאה. חברת הכנסת סטרוק, נא לצאת. חברת הכנסת סטרוק, נא לצאת.

חברת הכנסת אורית מרים סטרוק וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' יוצאים מאולם המליאה.) נוכל נשאר בחסדיו של,

אני לא אהסס להוציא אף אחד. לא יהיה אפשר לנהל אחרת את הדיון. בבקשה. גברתי נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, ידידי יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יריב לוין,

להקמת ממשלת האחדות חבר הכנסת יאיר לפיד ורעייתו המקסימה ליהיא, ממשלת ההונאה. שקרן. שרי הממשלה היוצאת, שרי הממשלה הנכנסת,

אורחים נכבדים. בראשית דבריי, הדבר היחיד שהוא לא שקר הוא שאתם, חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת גפני, תודה. ברית האחים, זה האמת.

אני מהצד הזה לא צריך, חברת הכנסת שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

שקרן. בראשית דבריי אני מבקש, תתבייש לך. רבותיי, מספיק. בראשית דבריי אני מבקש לומר בשמי, בשם חברי הממשלה המיועדת ובשם הבית הזה ובשם כלל אזרחי מדינת ישראל,

חבר הכנסת בן גביר, נא להוציא אותו מהאולם מייד.

אין לך טיפת, נא להוציא אותו מהאולם מייד.

גנב קולות,

נא לצאת מהאולם מייד. חבר הכנסת בן גביר, נא לצאת מהאולם מייד. נא לצאת מייד. (חבר הכנסת איתמר בן גביר יוצא מאולם המליאה.) פרשת קורח. נא להוציא אותו מהמליאה. תודה רבה. בבקשה. ובשם כלל אזרחי מדינת ישראל,

תודה לך, אדוני ראש הממשלה היוצא, אף אחד לא בחר בך, תתבייש לך, גנב, רבותיי, אי-אפשר ככה. תודה רבה.

תתבייש לך, נוכל, רמאי. מי בחר בך שאתה אומר תודה,

חברת הכנסת גולן, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן,

בבקשה. תודה לך, בנימין נתניהו, על שירות ארוך שנים ועטור הישגים למען מדינת ישראל. לא צריכים את התודה שלך. כראש הממשלה פעלת לאורך שנים רבות במסירות לביצור עוצמתה המדינית, הביטחונית והכלכלית של ישראל.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. ראיתי אותך לא פעם מקרוב בדיונים ביטחוניים ארוכים, לתוך השעות הקטנות של הלילה, שואל, חוקר ודורש, מתוך תחושה של כובד האחריות. בנימין ושרה נתניהו, לאורך הדרך לא תמיד הסכמנו, אבל שניכם הקרבתם המון מבחינה אישית כדי לשרת את העם שלנו, את עם ישראל.

הכרת הטוב היא ערך יסוד ביהדות, וזה הזמן של העם לומר לכם תודה.

השר אמסלם, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אני מבקש בהזדמנות זו גם להביע הערכה עמוקה לנשיא העשירי של מדינת ישראל ראובן רובי ריבלין, כן, חבר שלך. על שנותיו כנשיא, כיושב-ראש הכנסת וכשליח ציבור מסור, ולברך את הנשיא הנבחר יצחק בוז'י הרצוג

בעזרת השם נעבוד יחד היטב. מכובדיי, זוהי שעה מיוחדת, שעה שבה נטל הנהגת העם והמדינה עובר, כמו במרוץ שליחים, לדור הבא. גנבת, שישה מנדטים, שישה מנדטים, לא מתבייש.

השר אמסלם, השר אמסלם. זהו פיקדון מקודש. גנבת את השלטון. חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

זה העם שרימית. הנטל הזה הוא פיקדון מקודש שעובר מדור לדור. מדינת ישראל היא לא עוד, הוא לא הוטל עליך. מדינת ישראל היא לא עוד, רק אתה לא מבין שהוא לא הוטל עליך על ידי הציבור. זה מה שאתה לא מבין. זה דבר אחד שאתה לא מבין. לא הוטל עליך על ידי הציבור, אז אל תבוא ותספר לנו פה סיפורים. השר אקוניס, השר אקוניס, תודה. השר אקוניס. הנטל לא הוטל עליך. השר אקוניס, תודה רבה. לא, לא, לא קורא בשמות גנאי, לא מקלל, אומר את העובדות,

תודה רבה, השר אקוניס.

זה שהוא שקרן זה

לכל דור יש את האתגרים שלו, וכל דור מחלץ מתוכו את המנהיגים שיוכלו להם. בכל דור יש את, האתגרים החיצוניים שעומדים,

שקד, השרה רגב, השרה רגב, תודה. כל דור, שלו. השרה רגב, די.

את הספר: איך מנצחים את עם ישראל. האתגרים החיצוניים שעומדים מולנו גדולים. פרויקט הגרעין האיראני, שהתקדם לעבר נקודה מכרעת, המלחמה המתמשכת בטרור, תדמיתה של ישראל בעולם והיחס הלא-הוגן שהיא מקבלת במוסדות הבין-לאומיים, כל אלה משימות גדולות ומורכבות. בעת הזאת, שר בממשלה, השר אקוניס, מה יהיה? מה יהיה? סליחה, סליחה, אי-אפשר קריאות ביניים? לא, אי-אפשר להפריע כל מילה. אי-אפשר. שר בממשלה, השר אקוניס, מספיק. לא להתרגש, תנו לו לנאום. מספיק, מספיק, תודה רבה. תודה רבה. מספיק. השרה תמנו, אני לא צריך, השרה תמנו, אני לא צריך עזרה. תודה רבה. אני רק חושב,

שקרן, שקרן, שקרן, שקרן, נוכל,

מספיק, תודה. מספיק, מספיק. השרה רגב, מספיק.

כשאני רואה את הערות הביניים, שהן בהחלט לגיטימיות, אני לא יכול שלא לחשוב שאבות-אבותינו היו חולמים להגיע למצב שיש כנסת ישראל עם ויכוחים בתוך מדינה ריבונית. אני גאה בזה. אני גאה בזה, וגאה גם לשמוע ביקורת. חבר הכנסת אבוטבול, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אדוני היושב-ראש, הימין, בעת הזאת אנחנו ניצבים גם בפני אתגר פנימי, הקרע המתמשך בעם, כפי שבא לידי ביטוי בדקות אלה ממש. איזה קרע? הקרע הזה, שהלך ופרם את החוטים שמחזיקים אותנו יחד, הטיל אותנו, מערכת בחירות אחת אחרי השנייה, למערבולת של שנאה וריב אחים. זה אתה, זה רק אתה. הקטטות האלה בין האנשים שאמורים לנהל את המדינה, השר אמסלם,

ליברמן שלך, חבר הכנסת קרעי, תודה. חבר הכנסת קרעי, תודה רבה.

הקטטות האלה בין האנשים שאמורים היו לנהל את המדינה הביאו לשיתוקה, בדיוק כמו בדקות אלה. אתה קורע את העם מבפנים. מדינת ישראל הפסיקה להיות מנוהלת. חוסר משילות בנגב ואובדן הדרום במשך 12 שנים, שקרן, רמאי, אין לך בושה?

תודה רבה, תודה רבה. חברת הכנסת גולן, אני מזכיר לך שאת כבר אחרי שתי אזהרות. מספיק, מספיק, מספיק. תוציא אותה, תוציא אותה כבר. כמה אפשר כבר? בבקשה. כגובה הצעקות כך גובה אובדן המשילות בתקופתכם. פרעות בערים ערביות, היעדר תקציב מדינה בגלל קטטות של אנשים שלא מסוגלים להתקדם, וכמובן, שלושה חודשים. השר, השר גינזבורג, אנא תעזור לי עם השר אמסלם. תעזור לי. אני לא רוצה להוציא שר החוצה. השר אמסלם, באמת, אתה לא תשאיר לי ברירה. לא היה ראש ממשלה כזה, אתה לא משאיר לי ברירה. אל תעשה את זה. תודה על העזרה, חברת הכנסת השכל. לא הייתי מסתדר בלעדייך. בבקשה. בושה, בושה, אתה מדבר על בושה?

לכם, החוצה, רבותיי, תודה רבה. תודה רבה על הצעקות. תודה רבה על הצעקות. תודה רבה. נא לשמור על השקט. תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, אין ברירה. בבקשה. אני ראיתי עכשיו ביציע האורחים את מיה מורנו, אלמנתו של חברי, איך אתה לא מתבייש? אחי, סגן אלוף עמנואל מורנו, זכרו לברכה. מיה, בכל צומת חשוב בחיי אני חושב על עמנואל.

מעוצמת המסירות והשליחות של עמנואל, זכרו לברכה,

תראו,

כמו שאנחנו רואים פה במליאה,

יהודים זה עם עם דעות, כמו שאנחנו רואים פה. כל מי שאי פעם, לא שומעים אותך. חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. איך תתמודד עם, חבר הכנסת קרעי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

חבר הכנסת קרעי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

(חבר הכנסת שלמה קרעי יוצא מאולם המליאה.) אז כמו שאנחנו רואים פה, הפרלמנט של מדינת היהודים זה פרלמנט עם דעות, ומי שראה אי פעם חברותא, לומדים גמרא, או ויכוח, איזה דעות? חבר הכנסת פינדרוס, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מספיק, רבותיי, אי-אפשר ככה.

התורה,

היא לא שייכת לפלג מסוים בעם ישראל. מי שרואה את זה מבין את כוחה המפרה של מחלוקת לשם שמיים. אבל יש נקודות בהיסטוריה היהודית שבהן המחלוקת יוצאת משליטה, שהמחלוקת כבר לא לשם שמיים, שהיא מאיימת עלינו ועל כל מה שבנינו בדם ובעמל. השר ליצמן, השר ליצמן. ופעמיים בהיסטוריה שלנו, רבותיי, איבדנו את הבית הלאומי שלנו בדיוק,

סגן השר פרוש,

בדיוק כי מנהיגי הדור ההוא לא השכילו,

בפעם הבאה אני מוציא אותך. באמת, אין לי ברירה. פעמים בהיסטוריה שלנו, חברים. עם ישראל איבד את הבית הראשון ואת הבית השני בדיוק כי מנהיגי הדור ההוא לא השכילו לשבת זה עם זה ולהתפשר, כן, גם עם אנשים אחרים, בדיוק ככה. אני רואה פה ממש מול עיניי את בר גיורא ואת יוחנן מגוש חלב, כל אחד צודק, כל אחד צודק, אבל הם שרפו את ביתנו עלינו. רבותיי, נא לא למחוא כפיים. נא לא למחוא כפיים במליאה. רבותיי, אם יהיו עוד פעם אחת מחיאות כפיים אני איאלץ להוציא את הקהל מהמליאה. אל תעשו את זה. אל תעשו את זה. חברת הכנסת מאי גולן, זו הפעם האחרונה. דמיינו, דמיינו שאז, לפני אלפיים שנה, סגן השר פטין מולא, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

דמיינו שאז, לפני אלפיים שנה, בוגד, בוגד, לא לפני אלפיים שנה, היום, היום.

רגע לפני התהום:

אנחנו לא נחזיק שלטים ולא נשרוף את האסמים של עצמנו בגלל שאנחנו לא מסוגלים לשבת זה עם זה. מה קרה? מה קרה? אני גאה ביכולת לשבת ביחד עם אנשים עם דעות מאוד שונות. יפה. לכן הפעם, רבותיי, ברגע המכריע לקחנו אחריות. לקחנו אחריות. הכי קל,

חבר הכנסת טייב, חבר הכנסת טייב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מספיק. להמשיך ככה לפי התוכנית שתכננתם לנו: עוד בחירות, בחירות חמישיות ושישיות ועשיריות, עוד שנאה, כמו שליצמן אמר: הולכים לעוד בחירות, עוד פוסט מורעל בפייסבוק, עוד הפגנות כאלה ואחרות, ממומנות ומתוזמנות. ככה בדיוק מפרקים מדינה,

וזאת לא אופציה. אגב, רק היית אומר את זה לפני הבחירות.

אני רוצה להודות כאן לידידי שר החוץ המיועד יאיר לפיד, שגילה אחריות לאומית, נדיבות פוליטית וסבלנות, ובלעדיו לא היינו כאן היום. אתה משקר.

השר אקוניס.

השר אקוניס, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני לא רוצה להוציא שרים, זה דבר לא מקובל, אבל אתם לא תשאירו לי ברירה.

סגן השר פרוש, אני קורא גם אותך לסדר, פעם ראשונה.

הגיעה השעה של מנהיגים אחראיים מחלקי העם השונים לעצור, לעצור את הטירוף הזה. תלך הביתה, יחד עם, חבר הכנסת מלכיאלי. אני רואה שיש פה הרבה אנשים עם ייסורי מצפון שמנהיגיהם סירבו להיכנס לממשלה, ולכן הם עכשיו מתנצלים. תודה, תודה רבה. חבר הכנסת ביטון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת פינדרוס, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מספיק.

גם אם אתם לא בממשלה, אנחנו נייצג את הציבור שלכם ונדאג לכו-לם. חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא להוציא אותה, בבקשה. אתה גנב, רמאי, נוכל, נא לצאת. אף אחד לא יבחר בך.

תתבייש לך, הורים שכולים מסתכלים עליך היום ובוכים. גנב, רמאי, שקרן. נא להוציא את חברת הכנסת גולן מהמליאה. (חברת הכנסת מאי גולן יוצאת מאולם המליאה.) יש פה איזה רצון לייצר אבל לאומי. מה שקורה פה בסך הכול זה דבר שנקרא דמוקרטיה.

ממשלה מתחלפת, יש מפלגות בפנים, יש מפלגות בחוץ. אנחנו פועלים על פי חוק, וככה טבעו של עולם. אנחנו נגיע לבחירות בעוד ארבע שנים, השרים כהן ואוחנה, תודה רבה. תודה. הממשלה שתקום מייצגת רבים מאזרחי ישראל, מעפרה ועד תל אביב, מרהט ועד קריית שמונה, ופה בדיוק טמונה ההזדמנות. תראו, העיקרון שלנו, אנחנו הולכים לשבת ביחד. מה שאנחנו מסכימים, נרוץ עם זה קדימה, בתחבורה, בחינוך וכו'; מה שמפריד, ויש מפריד, יש הרבה חילוקי דעות, חבר הכנסת אבוטבול, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת, בבקשה. את המפריד נניח, לעת עתה. מדבר בנט תרחק. מדבר בנט תרחק. מדבר בנט תרחק. מדבר שקר תרחק.

(חבר הכנסת משה אבוטבול יוצא מאולם המליאה.) אני אוציא את עצמי. אני רק אומר שאני בזה לך. בזה לך.

חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, נא לצאת. תודה.

מאולם המליאה.) לאזרחי ישראל אני אומר: זה רגע פוליטי רגיש, ואני קורא לכולם, לשני הצדדים, לגלות איפוק.

הממשלה החדשה תהיה ממשלה שחותרת לפתרונות מעשיים, אמיתיים, לבעיות, שקרן. חבר הכנסת מלכיאלי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת.

נא לצאת. חבר הכנסת מלכיאלי, נא לצאת.

שעבר המון זמן מאז שאזרחי ישראל זכו לממשלה שפשוט עובדת, שבאה לעבוד,

אנחנו נעשה.

ולכן קווי היסוד שלנו הם לא מילים בעלמא אלא תוכנית עבודה מעשית, אחרי שנתיים וחצי של תקיעות נוראה. אנחנו נסיר חסמים, נשחרר פקקים ונביא את המדינה סוף-סוף למה שהיא יכולה להיות. אל תגיד שנתיים לא עשו כלום, חבר הכנסת אופיר כץ. אתה לא מתבייש? שנתיים, אתה אומר? מי הוציא אותנו מהקורונה בזמן שאתה כתבת ספרים? לפחות תגיד לו תודה על זה. אל תגיד ששנתיים לא עשו פה כלום. אתה לא יודע להגיד תודה. תגיד תודה וסליחה. חבר הכנסת אופיר כץ. חברת הכנסת שטרית. תגיד תודה וסליחה. תנקה את החלב מהשפתיים. תנקה את החלב מהשפתיים. חברת הכנסת שטרית, מספיק. את רוצה לצאת?

הינה מקצת הדברים שהממשלה החדשה תקדם, בעזרת השם, באופן מיידי. אחרי המון שנים שכולם דיברו על זה,

השר ליצמן,

אנחנו ניקח אחריות, עכשיו מי שמדבר הוא ראש הממשלה המיועד. רק תגיד שזה, סגן השר קיש, תודה. השר ליצמן, תודה רבה. בבקשה. אנחנו ניקח אחריות על חינוך ילדי ישראל מגיל לידה, שזו התקופה הכי מעצבת של האדם, וכצעד ראשון אנחנו נעביר את אגף המעונות למשרד החינוך. זו בשורה אדירה. אנחנו נאפשר לרבבות,

חבריי מהסיעות החרדיות. שנים אנחנו מדברים על הורדת גיל הפטור של צעירים חרדים מגיל 24 ל-21, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות את זה. המשמעות היא אדירה, ולא סתם אתם מתנגדים. המשמעות היא אדירה. זה בעצם בטוב, לא בכוח, משחרר צעירים שרוצים לצאת ולעבור הכשרה בגיל צעיר. מי שרוצה להישאר וללמוד תורה,

נסגור באופן מיידי, אנחנו נסגור באופן מיידי,

חבר הכנסת גפני, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. למה אתה מדבר, למה שנאמין לך, אני חייב לומר שברגע הזה, אין לי ספק שצעירים חרדים שמחים מאוד על הבשורה, אבל הם ישמחו עוד יותר כשזה יקרה. אנחנו לא מאמינים לך. חבר הכנסת ביטון. חבר הכנסת פינדרוס. תביא לי את המכתב שלך. אנחנו נסגור באופן מיידי, רבותיי, את משרד הדיגיטל, משרד המים, המשרד לקידום קהילתי והמשרד לעניינים אסטרטגיים. חבר הכנסת טייב. שר החוץ המיועד וראש הממשלה החלופי, ידידי יאיר לפיד, יוביל את התהליך לשיקום משרד החוץ, שהוא כלי יסודי בעוצמתה המדינית של ישראל. אנחנו נעבוד כמה שיותר בהרמוניה. שר האוצר המיועד אביגדור ליברמן הגיע עם תוכניות משמעותיות, ויוביל תוכנית שבה נחזיר את מובטלי הקורונה לעבודה. אנחנו נכניס כמה שיותר אנשים לתוך ההייטק, שם הפריון והמשכורת גבוהים יותר, כשאנחנו קובעים יעד מדיד: רוצים ש-15% מכלל העובדים במשק יהיו בהייטק עד שנת 2026. אנחנו נילחם ברגולציה עודפת וביורוקרטיה מתסכלת, אתה לא יודע לאן, ונפעל לשירות ממשלתי ידידותי לאזרח, כמו בסינגפור ובכמה מדינות אחרות, בלי ניירת, בלי תורים, כמו שהבטחנו. אנחנו נקל על העצמאים ועל בעלי עסקים הקטנים, כולל בדמי אבטלה. זה דבר חשוב מאוד. נגדיל את קצבת הבטחת ההכנסה לקשישים ל-70% משכר המינימום, "אל תשליכני לעת זקנה". נפתח תחרות במערך הכשרות תוך קביעת סטנדרטים, מה שיקל על בעלי המסעדות וישבור את המונופול החונק שיורד לחייהם, יוריד את מחירי המזון בישראל, אבל יחזק את האמון בכשרות. שר המשפטים המיועד גדעון סער יוביל תהליך לאיזון בין הרשות השופטת לבין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, והיוזמה של סער לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה היא צעד ראשון ומשמעותי שלא נעשה כבר שנים. כולם דיברו, ופה זה ייעשה, אבל במנותק מהקשר פרסונלי, זה ייעשה בצורה עניינית. נקדם סוף-סוף תוכנית לאומית לצפון, כולל הקמת בית חולים ואוניברסיטה בגליל. שר הביטחון בני גנץ מוביל ויוביל תהליך התעצמות ובניין כוח משמעותי של צה"ל באמצעות תוכנית רב-שנתית שתכלול השקעה גדולה ביכולות התקפיות והגנתיות. אנחנו נצטרך להשקיע. האיומים לא עזבו אותנו. לוחמי צה"ל ראויים שיעמדו לרשותם האמצעים הטובים והמתקדמים בעולם כשהם נמצאים שם, בשג'אעיה או בבינת ג'בל. דווקא ירושלים, חבר הכנסת רוטמן, נא להוציא אותו מהמליאה, בבקשה, את חבר הכנסת רוטמן. נא לצאת. (חבר הכנסת שמחה רוטמן יוצא מאולם המליאה.) נפעל לשדרוג התחבורה הציבורית, בהובלת שרת התחבורה,

סגן השר פרוש.

בלי לייצר מריבות סרק ולהמציא מריבות יש מאין. לבוא ולעבוד. נחזק את ההתיישבות בכל רחבי ארץ ישראל, נבטיח את האינטרס הלאומי בשטחי C, ונגדיל תקנים לשם כך אחרי הרבה מאוד שנים של הזנחה.

חבריי, אנחנו נפתח פרק חדש ביחסי מדינת ישראל עם אזרחיה הערבים. החברה הערבית תיוצג בקואליציה על ידי מנסור עבאס וסיעתו. זה מהלך שאני חייב לתת עליו את הקרדיט לראש הממשלה נתניהו, שפרץ את הדרך בסדרה של מפגשים עם מנסור עבאס, בהושטת יד. ואני חושב שזה מהלך נכון, ראש הממשלה. את הדגל כמו שאתה עשית. לעולם לא, אתה סללת את הדרך. אתה עשית נזק לעם ישראל ולמדינת ישראל, כמו, הוא בא, ביקש, אתה נתת. קיש, כל אדם שנוסע,

אבל להיכנע, זה היה פשע כנגד הדגל. סגן השר קיש, תודה לך. תודה על ההערות. מה עם ההתיישבות הצעירה? חברת הכנסת שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, בלית ברירה, אחרי שהתאפקתי ללא סוף.

להתיישבות הצעירה, לצביעות שלו,

אנחנו מבינים את מצוקותיה ואת צרכיה של החברה הערבית. הם זועקים שנסייע במאבק בפשיעה,

במצוקת הדיור, הפערים בחינוך ובתשתיות יקבלו מענה. אנחנו נתחיל בתהליך נכון להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, כדי שאזרחי ישראל הבדואים יוכלו לחיות בכבוד. כל מי שנסע לים המלח דרך ערד לפני 20 שנה ונסע עכשיו רואה את ההזנחה ורואה מה קורה כשהעסק לא מנוהל. תנוח דעתכם, אנחנו ננהל את זה. נוכל. שר הבריאות המיועד ניצן הורוביץ יכין את מערכת הבריאות לעידן חדש של רפואה קהילתית וביתית, וביחד גם נכין מערך חירום לקראת פנדמיות עתידיות, שלא תמיד אפשר לדעת שיהיו בכלל חיסונים. לא לכל מחלה יש חיסון. צריך לבנות גם על חיסונים, אבל גם על מערך מסודר, ולא כפי שהיה בשנה שהייתה. אנחנו נאיץ את קצב בניית הדירות. אתם יודעים, נדמה לי, אתה שר השיכון. בשנה האחרונה יש צניחה בבנייה, וזה בדיוק הפוך ממה שצריך, היה צריך להגדיל את הבנייה, אבל יש גרעון בבנייה, מה שמזניק את המחירים, ושום תעלול לא מסתיר את זה. לכן אנחנו נאיץ את קצב בניית הדירות בישראל, כדי לבלום את העלייה במחירים. מה שקרה לצעירים במדינת ישראל, משרתים בצבא, הולכים למילואים, משלמים מיסים, ואין להם שום סיכוי לבנות בית. אז כן, נתעסק בזה, ולא רק בלריב אחד עם השני. הממשלה תפעל בנחישות לקידום העלייה של יהודים לארץ ישראל ולקליטה מיטבית. אנחנו נחזק את הקשר בין מדינת ישראל ליהודים בתפוצות ונסייע במאבק נגד אנטישמיות. אנחנו נשמור על מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, כמדינה יהודית ודמוקרטית חזקה. לא יהודית, אלה רק חלק מהתוכניות. כמו שאמרתי, שימו לב: באנו לעבוד בשביל כולם. אנחנו נעבוד בשביל כולם.

ומכאן אני פונה לציבור החרדי: אומנם ראשי המפלגות החרדיות בחרו שלא להצטרף לקואליציה, וזו זכותם, אבל זה לא אומר שאתם, הציבור עצמו, לא מיוצגים. אני אייצג אתכם, אנחנו נייצג אתכם. הממשלה החדשה, רבותיי, תכבד את לומדי התורה התורה היא ששמרה אותנו אלפי שנים בגלות, ובמקביל היא תפעל לשחרר חסמים שמנעו מהציבור החרדי להשתלב בתעסוקה ובחברה בישראל. אנחנו נטפל בבעיות עומק שמנציחות קשיים בחברה החרדית, בראש ובראשונה מצוקת הדיור. חבר הכנסת ביטון, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

קצב בניית הדירות פשוט לא עומד בקצב הגידול הטבעי, ויש מקום להקמת שכונות חדשות, ואפילו עיר חרדית חדשה בישראל. חברים, אני התבקשתי על ידי אביו של אליהו שמואל, זכרו לברכה, הוא ביקש ממני, נער חרדי בן 16, שנהרג באסון במירון, להזכיר אותו בנאום ההשבעה. אלי, זכרו לברכה, היה ילד מתוק. הוא תמיד עזר לחבריו וראה את כולם בעין טובה. אנחנו לא נשכח את אלי ולא נתעלם ממותו. ועדת חקירה ממלכתית קום תקום.

הממשלה מתחילה את דרכה כשהאיום המשמעותי ביותר על ישראל, פרויקט הגרעין האיראני, מגיע לנקודה קריטית. המזרח התיכון עוד לא התאושש מהסכם הגרעין הראשון, שחיזק את איראן וצייד אותו במיליארדי דולרים וגם בלגיטימציה בין-לאומית. תמיד היה, איראן, באמצעות, היה, כוח קודס של משמרות המהפכה, הקימה מאחזי טרור במעין סהר שכזה, מסוריה, דרך עזה, לבנון ועד תימן. חידושו של הסכם הגרעין עם איראן הוא טעות, טעות שתיתן שוב לגיטימציה לאחד המשטרים האפלים והאלימים בעולם.

ישראל לא תאפשר לאיראן להצטייד בנשק גרעיני. אתה תתמודד עם זה?

ישראל אינה צד להסכם,

והיא תמשיך לשמור על חופש פעולה מלא. רע"מ עבדו עליך. בחודש שעבר קיבלנו גם תזכורת לכך שהסכסוך עם, האמריקאים לא יאמינו לו. חבר הכנסת גפני, די, מספיק. בחודש שעבר קיבלנו תזכורת לכך, ועדת האתיקה על השקרים שהוא אומר. השר ליצמן, תודה.

חבר הכנסת גפני, מספיק כבר.

תקרא אותו לסדר, נו. למה? למה?

כי אתה מחלל שם השם, אתה מחלל את שם ה'. הרב קוק היה מתבייש בך. במקום להביא כוח לרבנות הראשית, הלך להשפיל את הרבנות הראשית. בחודש שעבר קיבלנו תזכורת לכך שהסכסוך עם הפלסטינים עוד פה. אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר לעולם שאויבינו שוללים את עצם קיומנו כמדינה יהודית בארץ ישראל, ולא מדובר במחלוקת על שטח. אנחנו נידרש לעוצמה צבאית, לחוסן אזרחי ולאמונה בצדקת דרכנו, סגן השר פרוש,

בתקופות שבהן, סגן השר פרוש, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מספיק. אני מקווה שהפסקת האש בדרום תישמר, אבל אם חמאס יבחר שוב, בדרך של אלימות נגד אזרחים ישראלים, הוא ייתקל בקיר ברזל. יריב, אתה לא שומע את הצד ההוא? זה לא יכול להיות ככה.

אם הפסקת האש תיגמר, אתה לא תהיה יותר ראש ממשלה. אלימות וטרור, רע"מ והמשותפת לא ייתנו לך להישאר בתפקיד. שום קונסטלציה פוליטית לא תקשור את ידינו מלעשות את מה שצריך. חבריי, אלימות וטרור הם לא תופעת טבע או גזרת גורל שאנחנו אמורים פשוט להשלים איתה. הפלסטינים צריכים לקחת אחריות על מעשיהם ולהבין שאלימות תיענה בתגובה נחרצת.

שקט ביטחוני ועיסוק אזרחי יובילו למהלכים בתחום הכלכלי, להפחתת החיכוך ולצמצום הסכסוך. משפחות גולדין ושאול ומשפחות מנגיסטו וא-סייד, הממשלה בראשותי תפעל להשבתם הביתה של חללי צה"ל ואזרחים ישראלים שנמצאים בידי חמאס. אנחנו רואים בהשבתם חובה מקודשת שיש לקיימה, אבל מתוך אחריות. ממשלת ישראל תפעל לביסוס ולהרחבת הסכמי השלום עם מדינות ערב, להגברת שיתוף הפעולה הכלכלי, היזמי והתרבותי ולהעמקת הקשר הבלתי-אמצעי בין העמים באזור, דוגמת הקשר בין אזרחי ישראל לאזרחי איחוד האמירויות. אני רוצה להודות בשם כולנו לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן על עמידתו הנחושה לצד ישראל במהלך מבצע שומר החומות ועל מחויבותו ארוכת השנים לביטחון ישראל. הנשיא ביידן אמר במהלך המבצע, ואני מצטט: לא יהיה שלום עד שהאזור יאמר באופן חד-משמעי כי הוא מכיר בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית עצמאית. זה מסר חשוב, והוא יישמע ויופנם במזרח התיכון. אנחנו מעריכים מאוד את תמיכתה היציבה של ארצות הברית, ידידתנו הגדולה ביותר. הממשלה שלנו תעשה מאמץ להעמיק ולטפח את היחסים עם ידידינו בשתי המפלגות,

אם יהיו מחלוקות, ננהל אותן מתוך אמון בסיסי וכבוד הדדי. חבריי חברי הכנסת, לקראת המשך הדיון הסוער, עיני העם נשואות למשכן הזה. בואו ננסה לשמור על דיון מכבד. אני מבין את מי שקשה לו, אבל רבותיי, זה לא יום אבל.

אין פה פגיעה באף אחד. יש פה החלפת ממשלה בדמוקרטיה. זה הכול. ואני מבטיח לכם שזאת ממשלה שתעבוד למען כל העם. אנחנו נעשה כל שביכולתנו שאף אחד, אף אחד לא צריך להרגיש חרדה כמו שמנסים להחדיר לו.

אנחנו באים בטוב לעבוד. ואני קורא לאלה שמתכוונים לחגוג

לא לגלות זחיחות ולא שמחה לאיד.

אנחנו עם אחד. "שישי ושמחי בת אדום". כעת, שעות לפני קבלת המקל, קבלת האחריות, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן בליבי חוכמה, בינה ודעת להנהיג את מדינת ישראל בבטחה. "אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה באברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ואמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה." בעזרת השם נעלה ונצליח. חבריי, אני מתכבד להציג את הממשלה, את הרכב הממשלה לפי סדר האל"ף-בי"ת: נפתלי בנט, ראש הממשלה, שר ההתיישבות ושר הדיגיטל הלאומי, משרד הדיגיטל יבוטל וסמכויותיו יועברו למשרד הכלכלה והתעשייה ולמשרד האוצר, יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי ושר החוץ והשר לנושאים אסטרטגיים, המשרד לנושאים אסטרטגיים יבוטל וסמכויותיו יועברו למשרד החוץ. לפי האל"ף-בי"ת בשם הפרטי: אילת שקד,

גדעון סער, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון, שר ירושלים ומורשת והשר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת, יועז הנדל, שר התקשורת, יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך והשרה להשכלה הגבוהה והמשלימה, מתן כהנא, השר לשירותי הדת. שרים בעלי זיקה לראש הממשלה החליפי: אביגדור ליברמן, שר האוצר. אורית פרקש הכהן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה והתעשייה, אלעזר שטרן, שר המודיעין, בנימין בני גנץ, סגן ראש הממשלה ושר הביטחון, חילי טרופר, שר התרבות והספורט, חמד עמאר, שר במשרד האוצר, יואל רזבוזוב,

מאיר כהן, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,

השרה לשוויון חברתי, מרב מיכאלי, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, נחמן שי,

ניצן הורוביץ, שר הבריאות, עודד פורר, שר החקלאות ופיתוח הכפר והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

עיסאווי פריג' השר לשיתוף פעולה אזורי, עמר בר לב, השר לביטחון הפנים והשר לחיזוק ולקידום קהילתי, המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי יבוטל וסמכויותיו יועברו למשרד לביטחון הפנים, פנינה תמנו שטה, שרת העלייה והקליטה, קארין אלהרר, שרת האנרגיה ושרת משאבי המים, משרד משאבי המים יבוטל וסמכויותיו יועברו למשרד האנרגיה, תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה. מועד החילופים בין ראש הממשלה לראש הממשלה החליפי הוא 27 באוגוסט 2023. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, מחברי הכנסת להביע את אמונם בממשלת האחדות, כדי שנוכל להשיב את היציבות והתפקוד למדינת ישראל. אתה מבזה את המילה "אחדות". חבר הכנסת פינדרוס, כי זה לא אחדות. חבר הכנסת פינדרוס, אני רואה שהתקדמת קדימה כדי להפריע יותר חזק.

יהי שלום, חבר הכנסת פינדרוס. "יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך". בעזרת השם נצליח.

אני מודה לראש הממשלה המיועד, ואני מתכבד להזמין את ראש הממשלה החילופי המיועד, חבר הכנסת יאיר לפיד, לשאת דברים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אוותר על הנאום שתכננתי לשאת כי אני רוצה רק, עליתי הנה רק מסיבה אחת: אני רוצה לבקש סליחה מאימא שלי. אימא שלי בת 86, ואנחנו לא בקלות מבקשים ממנה לעלות לירושלים. עשינו את זה כי הנחתי שאתם תצליחו להתגבר על עצמכם ולנהוג בממלכתיות ברגע הזה, והיא תראה איך מתחלף שלטון. כשהיא נולדה עוד לא הייתה מדינת ישראל, תל אביב הייתה עיירה של 30,000 בני אדם, לא היה לנו פרלמנט. רציתי שהיא תהיה גאה בהליך הדמוקרטי הישראלי, ובמקום זה היא וכל אזרח ישראלי אחר גם מתבייש בכם וגם נזכר למה הגיע הזמן להחליף אתכם.

רבותיי, בלי מחיאות כפיים, בבקשה. רבותיי, בלי מחיאות כפיים, בבקשה. אני מבקש מהסדרנים למעלה לוודא שהדבר הזה לא יקרה.

אני בטוח שאתם, מוחאי הכפיים, לא רוצים שהישיבה הזאת תופסק. אל תעשו את זה. אם כן, אני מתכבד להזמין את ראש הסיעה הגדולה שאינה צד להסכם לתמיכה בממשלת החילופין, ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מזמין אותך לשאת דברים, בבקשה. סדרנים, אני מבקש, מי שהוצא מהמליאה, נא לצאת. נא לצאת מהמליאה, מי שהוצא מהמליאה. נא לצאת, תודה רבה. מי שהוצא מהמליאה מתבקש לצאת. נא לא לאפשר כניסה של מי שהוצא מהמליאה. חבר הכנסת בן גביר, צא מהמליאה מייד. צא מהמליאה מייד. אבל זה נאום של נתניהו. נא לצאת החוצה, כל מי שהוצא מהמליאה. נא לצאת החוצה, כולל חברת הכנסת סטרוק. נא לצאת החוצה, תודה רבה. נא לצאת החוצה, חבר הכנסת רוטמן וחברת הכנסת סטרוק. מי שחושב שאפשר להניף כרזות במליאה ואחר כך לחזור לישיבה כאילו כלום לא קרה,

נא לצאת, נא לצאת, תודה רבה. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. נשיא המדינה ראובן ריבלין, נשיא המדינה הנבחר יצחק הרצוג, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, חברי הכנסת, מכובדיי כולם, אדוני היושב-ראש, אני עומד כאן בשם מיליוני אזרחים שבחרו בדרך של זקיפות קומה, ולא בדרך של הרכנת ראש. אני עומד כאן כשליח ציבור נבחר של למעלה ממיליון ישראלים שהצביעו לליכוד בהנהגתי, ועוד כמיליון אזרחים נוספים שהצביעו למפלגות ימין בידיעה שהן תהיינה חלק מממשלה בראשותי. בזכותם ולמענם אני מתכוון להמשיך למלא את השליחות הגדולה של חיי: להבטיח את קיומה, ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל. ספגתי שליחות זו ונאמנות אין-קץ לארץ ישראל בילדותי בבית הוריי. כלוחם וכמפקד בסיירת מטכ"ל יצאתי לפעולות רבות מעבר לקווי האויב. בקרב אש בתעלת סואץ כמעט איבדתי את חיי, בקרב אחר נפצעתי תוך כדי לחימה לשחרור החטופים ממטוס סבנה. בכל תפקידיי הציבוריים, כציר ישראל בוושינגטון, כשגריר ישראל באו"ם, כשר החוץ, כשר האוצר, כשר הביטחון וכראש ממשלת ישראל במשך למעלה מ-15 שנים, הייתה לי הזכות לפעול לילות כימים, פשוטו כמשמעו, לילות כימים, למען המדינה האהובה שלנו. יחד עם חבריי בליכוד ושותפיי בימין הפכנו את ישראל לכוח עולמי, ובתחומים רבים, למעצמה. עשינו זאת לא מתוך כניעה ללחצים בין-לאומיים, לא מתוך חולשה. עשינו זאת מתוך עמידה איתנה, מתוך עוצמה, בעצם באמצעות טיפוח העוצמה הכלכלית והטכנולוגית שלנו, המדינית והביטחונית שלנו, של מדינת ישראל. והעוצמה המשולבת הזאת הביאה לישראל הישגים אדירים שלא היו לנו מעולם. רק לאחרונה הבאנו מיליוני חיסונים לישראל, יש מי שאומר: הבאנו באובססיביות, לבריאות ולחיים של אזרחי ישראל. יכולנו לעשות זאת כי היה לנו מעמד מיוחד. יצאנו ראשונים בעולם מן הקורונה בעוד מדינות רבות, רבות מאוד, עדיין נתונות בסגרים ובהגבלות. הפכנו את ישראל לכלכלה חופשית, כל כך הרבה רפורמות, והפכנו אותה לאחת מ-20 הכלכלות העשירות בעולם, כשהתוצר לנפש שלנו עובר את זה של בריטניה, יפן וגם של צרפת. צמצמנו פערים, בניגוד גמור למה ששומעים, כי מדד האי-שוויון, הורדנו אותו לרמתו הנמוכה ביותר זה עשרות שנים. אגב, אין סתירה בין שני הדברים. מעל כל אלה, לפני כל אלה, נאבקנו בנחישות נגד מאמציה של איראן להשיג נשק גרעיני, גם כשנאצלנו לעמוד לבד, לגמרי לבד, מול העולם כולו, וגם מול רבים בארץ. נחישותנו זו השפיעה על הממשל האמריקני הקודם לצאת מהסכם הגרעין המסוכן, וגם השפיעה על מדינות ערביות רבות לראות בנו מגן אזורי מפני התוקפנות האיראנית, שמאיימת גם עליהן. עם ארבע מהמדינות הללו, איחוד האמירויות,

סודאן ומרוקו כרתנו הסכמי שלום היסטוריים, הסכמי אברהם. בהסכמים הללו אנחנו שינינו את הדוקטרינה הישנה והמסוכנת של שטחים תמורת שלום, והבאנו שלום תמורת שלום שלום אמיתי, שלום כלכלי, בלי לוותר על אף שעל, בלי לעקור אף יהודי מביתו. אני יכול להגיד לכם שההישג הזה לא בא בקלות, כי קודם לכן, במשך שנים, היינו צריכים להדוף לחצים כבדים מאוד לנסיגות, לחצים שלא היו על שום ראש ממשלה בישראל ועל שום ממשלה. אם היינו עושים זאת, היינו מביאים כליה על מפעל ההתיישבות וסכנה גדולה מאוד לישראל. אבל במקום זאת, במקום זאת הבאנו הכרה אמריקנית בירושלים כבירת ישראל, העברת שגרירות ארצות הברית אליה, הכרה בריבונות ישראל בגולן ושינוי ביחס לחוקיות היישובים ביהודה ושומרון. טיפחנו יחסים מיוחדים עם רוסיה, לא רק עם רוסיה כמדינה, גם טיפוח קשר ישיר וקרוב עם נשיא רוסיה, ועל ידי כך הבטחנו את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי סוריה כדי למנוע את התבססות איראן בגבולנו הצפוני. וכן, גם הבאנו את זכריה באומל, זיכרונו לברכה, מקרב סולטאן יעקוב, לקבורה בישראל. בניגוד גמור לתחזית הנלעגת של השמאל על בידוד מדיני, על צונאמי מדיני, הטיפוח השיטתי של עוצמתנו הכלכלית והצבאית זה לא דבר נקודתי, זאת משנה סדורה במשך שנים. הטיפוח השיטתי הזה הביא לפריחה מדינית חסרת תקדים, ומדינות רבות מחפשות את קרבתנו. כרתנו בריתות והסכמים חדשים עם מדינות אפריקה, מזרח אירופה,

אמריקה הלטינית, מדינות ענק כמו הודו,

ברזיל ומדינות מזרח הים התיכון כמו יוון וקפריסין. לא רק במדיניות חוץ, גם בתוך הארץ פנימה חוללנו שינויים עצומים: הורדנו מיסים, עודדנו תחרות, הסרנו רבים מחסמי הרגולציה והמונופולים שחנקו את הכלכלה שלנו מאז הקמת המדינה. וכולכם בלי יוצא מן הכלל, כולכם רואים את השינוי: גורדי שחקים, אצטדיונים, קניונים, פארקים תעשייתיים, שכונות חדשות למכביר, מנופים בכל מקום. חיברנו את הפריפריה למרכז בכבישים, ברכבות, במנהרות, במחלפים, בגשרים. אני חייב להגיד לכם, אני מבקר בדימונה, בירוחם, ביקנעם,

ואני רואה את הגאווה העצומה של התושבים נוכח הפיתוח האדיר שלא היה בזמן של קודמינו, המגדלים שפורחים מעלה, המרכזים המסחריים, המסעדות האיטלקיות בפריפריה. פעם קראנו להם, ויש עדיין מי שקורא להם, אני לא קראתי להם אף פעם כך, קוראים להם בהתנשאות "ישראל השנייה". אנחנו מבטלים את זה ואסור, אסור לחזור לשם. והורדנו את האבטלה, העלינו את שכר המינימום, הקמנו טייסת כיבוי שכיבתה מאות שרפות ענק, כולל עכשיו במבואות ירושלים, והצילה חיים רבים. עמדנו מול גלי פופוליזם, אולי הכבדים שבהם, כשהוצאנו את הגז מהמים והפכנו את ישראל לראשונה למעצמה אנרגטית שמייצאת גז למצרים,

ובעתיד גם לאירופה, שלא לדבר על סכומי העתק שזה מכניס לקופת המדינה. שיקמנו אתרי מורשת ברחבי הארץ. יגאל אלון צדק: עם שלא זוכר את עברו,

השקענו בזה השקעה אמיתית לאורך שנים. הנהגנו מדיניות של שמיים פתוחים ושברנו שיאים בתיירות. במשך 11 שנים, ולא בקומץ פגישות עם חבר כנסת זה או אחר במשך 11 שנים השקענו בחברה הערבית בישראל בתשתיות, בחינוך, בבריאות, בעשר, תשע משטרות, כשקודם לכן הייתה אחת. קשקוש. כ-21 מיליארד שקל, יותר מכל ממשלות ישראל גם יחד. ועשינו זאת, זו הסתה לאורך שנים. ועשינו זאת כדי לשלב את כל אזרחי ישראל בסיפור ההצלחה הישראלי. בנט יסדר לכם את זה, אל תדאגו. חוק הלאום, כהסתה לאורך כל הדרך.

יבוטל. מנסור עבאס, יבוטל.

בנט יבטל. הפכנו את ישראל למעצמת סייבר. הקמנו גדר, מכשול, בגבול סיני, שבלם שיטפון של מסתננים בלתי חוקיים מאפריקה, אני מעריך כמיליון, דבר שהיה מחסל סופית את עצם הרעיון של מדינה יהודית ודמוקרטית, היא פשוט הייתה מתבטלת. הקמנו גם מכשול תת-קרקעי שבלם את מנהרות הטרור של החמאס לכיוון עוטף עזה. בניגוד לשנים המדממות, השנים המדממות שקדמו לנו, שבהן שטפו אותנו גלי טרור בלתי פוסקים, הבאנו את העשור הביטחוני הטוב ביותר שהיה לנו. הסטטיסטיקה לא משקרת: פחות חיילים ואזרחים נפגעו בעשור האחרון בהשוואה לכל עשור אחר מאז קום המדינה. אז קודם לכן,

אוטובוסים מתפוצצים, מסעדות מפוצצות. היום, לשמחתי, יש לנו מסעדות מפוצצות, מפוצצות בסועדים, באנשים שמבלים ללא חשש, ללא מורא. עכשיו, אני רוצה להדגיש שוב: כל זה לא קרה סתם. זה לא קרה במקרה. זה קרה כי הובלנו מדיניות ביטחונית אחרת, מדיניות תקיפה, מרתיעה ומושכלת שגובה מחיר כבד מאוד מאויבינו, ועם זאת, וזה חשוב, עם זאת, נמנעת מפזיזות ומאימפולסיביות. היא הייתה גם, שלא תטעו, מדיניות מאוד נועזת. ביצענו פעולות נועזות בעומק האויב, כמו הבאת ארכיון הגרעין הסודי מלב טהראן, ומבצעים אחרים שעולים על כל דמיון. וזהו המקום להודות לצה"ל, לשב"כ, למוסד, למשטרה, שעושים עבודת קודש בשמירה על ביטחון ישראל. חברי הכנסת, ההישגים שלנו הפכו את ישראל ממדינת שוליים לכוח עולה בזירה העולמית. זאת הדרך שלנו, שלי ושל חבריי למחנה הלאומי, חבריי לימין האמיתי. אם נגזר עלינו להיות באופוזיציה נעשה זאת בגו זקוף עד שנפיל את הממשלה המסוכנת הזאת ונחזור להנהיג את המדינה בדרכנו. היום זה נחוץ יותר מתמיד, לאור שלושת האתגרים הכבירים שלפנינו. האתגר הראשון:

זה לא סוד שארצות הברית עומדת לחזור בקרוב מאוד להסכם הגרעין המסוכן, שאני וחבריי מתנגדים לו בכל תוקף. שמעתי את מה שאמר נפתלי בנט בנושא זה. אני חייב להגיד לכם, עכשיו אני מודאג שבעתיים, כי בנט תמיד עושה הפוך ממה שהוא אומר, ממה שהוא מבטיח. הוא יילחם באיראן כמו שהוא לא ישב עם יאיר לפיד ועם מנסור עבאס והעבודה ומרצ. אל תבזה את עצמך. אני רוצה לפרסם, לספר לכם: הממשל האמריקני ביקש ממני שלא לתת פומבי לחילוקי הדעות בנושא זה. יש לנו חילוקי דעות, הוא ביקש מאיתנו לשמור את זה לחדרי-חדרים, אבל עם כל הכבוד לידידתנו הגדולה ולידידי הוותיק מזה 40 שנה הנשיא ג'ו ביידן, לא אנהג כך. אדוני ראש הממשלה, אני מתנצל שאני נאלץ להפריע לך בגלל חברי כנסת שמסרבים לצאת. רבותיי, מי שמניף כרזות במליאה לא יכול לחזור, גם לא כאשר חולפות כמה דקות. כך נהוג מימים ימימה. טוב היה לו הייתם נמנעים מזה. חבל שגם אחרי שעשיתם את המעשה הזה אתם ממשיכים לנהוג כאילו אין בבניין הזה כללים וחוקים. אני מבקש מכם, בלי צורך שאקרא בשמותיכם,

הם עשו דברים הרבה יותר גרועים מלהניף כרזות. למה, למי אתה מפריע עכשיו, לראש הממשלה? תודה רבה. נא לצאת. לכו לחברים שלכם באש"ף. לכו לאבו מאזן. צא החוצה. יא מחבלים אחד-אחד. צא החוצה.

נא לצאת.

בבקשה, אדוני. הממשל האמריקני החדש ביקש ממני לשמור את חילוקי הדעות שלנו בענייני הגרעין בחדרי-חדרים, לא לתת לו פומבי. אמרתי שלא אנהג כך, ואני אגיד לכם מדוע: כי לקחי ההיסטוריה עומדים לנגד עיניי. בשנת 1944, בשיא השואה, נשיא ארצות הברית פרנקלין רוזוולט סירב להפציץ את מסילות הברזל שהוליכו למחנות ההשמדה וסירב להפציץ את תאי הגזים, מה שהיה יכול להציל מיליונים מבני עמנו. ייחלנו לישועה מאחרים,

מול איום ההכחדה היינו חסרי ישע. קולנו לא נשמע בין העמים. לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו צבא. אבל היום יש לנו קול, יש לנו מדינה, ויש לנו כוח מגן. לכן אמרתי למזכיר ההגנה האמריקני אוסטין כשהוא ביקר כאן לפני כמה שבועות,

כראש ממשלת ישראל אעשה הכול להתנגד להסכם שיביא להתחמשותה הגרעינית של איראן, ואממש את ההתנגדות הזאת להסכם שאתם מביאים הן ברמה הציבורית והן ברמה המבצעית. והוספתי עוד דבר באוזניו, ואני משתף אתכם: אמרתי שהגם שאני מקווה, מקווה מאוד שלא נגיע לכך, אם אצטרך לבחור בין חיכוך בינינו לבין סילוק האיום הקיומי על ישראל, סילוק האיום גובר, עם הסכם או בלי הסכם.

שמעתי את בנט, לצערי אין לו את המעמד הבין-לאומי, אין לו את האמינות, אין לו את היכולת, אין לו את הידע. מעל הכול, אין לו ממשלה, ואין לו מילה, שתאפשר לו התנגדות אמיתית. ומכל ההבדלים, ויש רבים, בינינו לבין הממשלה המיועדת, זהו ההבדל החשוב והגורלי ביותר לעתיד ישראל: ראש ממשלה בישראל חייב להיות מסוגל להגיד לא לנשיא ארצות הברית בנושאים שמסכנים את קיומנו ולגבות זאת בפעולה מסיבית בקונגרס, בסנאט ובדעת הקהל בדמוקרטיה הגדולה שהיא ארצות הברית. כך נהגתי אני ב-2015, כשנאמתי בקונגרס האמריקני למרות התנגדותו, התנגדותו העזה, של נשיא ארצות הברית. מי יעשה זאת עכשיו, ראש הממשלה יאיר לפיד, כן, כן, כן. שתקף את נאומי בקונגרס? הרי רוב חברי הממשלה המיועדת תומכים בהסכם הגרעין, בין שיגידו זאת ובין שלא. לא משנה מה הם אומרים כאן, הם אינם רוצים והם אינם מסוגלים להתייצב מול ארצות הברית. ולמן הרגע, תקשיבו טוב למה שאני אומר, אשמח להתבדות, אבל אני אומר לכם,

למן הרגע שארצות הברית תחזור להסכם הגרעין עם איראן, הממשלה הנכנסת גם לא תאשר פעולות משמעותיות בתוך איראן כדי לבלום את המשך ההתחמשות. לכל היותר, חברים בממשלה ישמיעו כמה אמירות רפות לפרוטוקול, כמו היום, או יגידו כמה דברים חסרי משמעות בחדרי-חדרים. אין לזה שום ערך, זה כמו כוסות רוח למת.

ממשלה שאינה מסוגלת להתייצב בעוצמה מול הקהילה הבין-לאומית בנושאים שחורצים את גורלנו אינה ראויה להנהיג את ישראל אפילו יום אחד, וזו הממשלה הנכנסת. גם באיראן מבינים את זה. אין פלא שהם חוגגים שם היום. הם יודעים שאלמלא המאמצים שהובלנו, כבר מזמן היה לאיראן ארסנל של פצצות גרעין שמטרתן להשמיד אותנו. באיראן חוגגים כי הם מבינים שמהיום תהיה בישראל ממשלה חלשה ורופסת שתתיישר הלכה למעשה עם תכתיבי הקהילה הבין-לאומית. אז יש לי מסר, יש לי מסר לצוהלים בטהראן ולעושי דברם בחיזבאללה ובחמאס: לאופוזיציה בישראל יהיה קול ברור וחזק. ויש לי עוד מסר בשבילם,

לא פחות חשוב: We will back soon.

מרמה והפרת אמונים,

חבר הכנסת הורוביץ, מספיק. חבר הכנסת הורוביץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מספיק. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה רוצה לצאת?

מספיק. מספיק. זה ההבדל בין אחד ששומר על החיילים שלנו, הוא היה שולח אותם להאג,

איראן, האתגר השני שלפנינו הוא למנוע הקמת מדינה פלסטינית שתאיים על קיומנו. הממשל החדש בארצות הברית כבר מחדש את מאמציו בכיוון זה. הוא דורש כבר עכשיו הקפאה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, הקפאת בנייה בשכונות היהודיות החדשות בירושלים, קיבלתי פנייה, שדחיתי בתקיפות, על בנייה בארנונה או בגבעת המטוס, ופתיחה מחדש של הקונסוליה האמריקנית לפלסטינים בלב בירתנו, דבר שיחזיר את חלוקת ירושלים לסדר-היום. אמרתי לידידינו האמריקנים: אתם רוצים להקים את הקונסוליה? תקימו אותה, באבו דיס, לא בירושלים הריבונית. הממשלה המיועדת לא תגיד זאת, ואם תגיד זאת, היא לא תעמוד על כך. כמו בעניין הגרעין, במקרה הטוב חבריה מן הימין המדומה אולי יצייצו כמה ציוצים רפים לפרוטוקול בניסיון נוסף להונות את מצביעי הימין, כפי שהונו אותם בבחירות האחרונות. כי אצלם הכול ספין. את ח'אן אל-אחמר פינית? תודה רבה. רבותיי, תודה רבה. הכול ספין והדיבורים הם חזות הכול, אבל מעשים אין. אני שואל: איך נגן על ההתיישבות כשרוב חברי הממשלה המיועדת דוגלים בעקירת יישובים? אין נגן על חיילי צה"ל מפני האשמות בהאג כשחבר בכיר בקבינט המיועד תומך בהאג? אין נמנע קידום הקמתה של מדינה פלסטינית כשרוב מובהק בממשלה המיועדת תומך בהקמתה? האתגר השלישי שלפנינו הוא הכלכלה.

בזכות עשרות הרפורמות של כלכלה חופשית שהנהגנו ובזכות היציאה המהירה מהקורונה, אנחנו מוסרים לכם היום כלכלה במצב פנטסטי, במצב טוב יותר מרוב כלכלות העולם. כיווצנו את הגירעון, הורדנו את האבטלה, החזרנו את הצמיחה. אבל מניסיון העבר, ויש לי ניסיון כזה, אתם יודעים שאני חזרתי פעמיים מהאופוזיציה,

מניסיון העבר, בכל פעם שאנחנו חוזרים לשלטון אנחנו צריכים לתקן את הנזקים שגרמו ממשלות קודמות. במקרה שלכם אלה יהיו נזקי כלכלת שעטנז של סוציאליזם, פופוליזם ואופורטוניזם. מצד שני, אני חייב להגיד, לא הכול שחור,

הרי יש לכם שר אוצר נקי כפיים ובר-לבב,

שבוודאי יפעל אך ורק על פי האינטרס הלאומי. השחתת כל חלקה טובה.

ניקיון כפיים, שלושה או ארבעה כתבי אישום. אל תצחיקו אותי. כולכם רואים את הצחוק הזה במשפט, הכול שם קורס. לא היה כלום ואין כלום. אז יש לי בקשה אחת, בקשה אחת בלבד. יש לי בקשה אחת צנועה, בשם כל חבריי כאן: תשתדלו לקלקל כמה שפחות את הכלכלה הנהדרת שאנחנו מפקידים בידיכם, כדי שנוכל לתקן אותה כמה שיותר מהר כשנחזור אנחנו לשלטון. בלי מחיאות כפיים. רבותיי, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה קורה לכם?

חברי הכנסת, שמענו זה עתה מנפתלי בנט את הבקשה לתת אמון בממשלה המיועדת, אבל איך אפשר לתת אמון בידי מי שהונה את בוחריו בהונאה שכמוה לא ראינו בתולדות המדינה? לאורך כל מערכת הבחירות בנט התחייב פעם אחר פעם שלא ישב עם השמאל ועם רע"מ. ערב הבחירות הוא הישיר מבט אל המצלמה והבטיח: בשום תנאי, "בשום תנאי אני לא אתן את ידי להקמת ממשלה בראשות יאיר לפיד, לא בצורה רגילה, ולא ברוטציה, ולא בשום דרך, מהטעם הפשוט שאני איש ימין והוא איש שמאל ואני לא פועל נגד הערכים שלי", מה שאני מבטיח אני מקיים.

חבר הכנסת כהנא, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

כשזה כואב באמת, הם צועקים. על זה אמר משורר תהילים "פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר", וגם השיר בן זמננו: "מילים יפות ללא כיסוי / והבטחות ללא גיבוי / הסוף תמיד חסר סיכוי".

אם המצביעים של בנט היו יודעים מה הוא סגר עם לפיד עוד לפני הבחירות, הוא לא היה עובר את אחוז החסימה,

והוא גם לא היה נמצא איתנו פה היום בכנסת. נכון, נכון, נכון. אני צריך להעביר כאן משהו, שלא נטעה: בבחירות האחרונות, איך אומרים, לשם שינוי, ספירת הקולות הייתה כשרה, אבל קבלת הקולות נעשתה בהונאת המאה. בנט הוליך שולל מאות אלפי מצביעי ימין והעביר את קולותיהם מימין לשמאל. להבדיל, בנט בונה על כך שהציבור ישכח, אבל הציבור לא ישכח,

את תרגיל ההונאה העצום הזה, לא נשכח ולא נסלח, ויבוא חשבון איתו ועם חבריו בקלפי, בקלפי.

כמובן, זה בסדר התקשורת כמובן תפרגן לו, תבנה אותו ותלטף אותו ואת כל מי שסביבו, כי הם יודעים את האמת הפשוטה: בנט וחבריו הם פייק ימין, וגם הציבור יודע את זה. חבר הכנסת כהנא, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. פייק ימין. אבל יש, תתבייש, יש צדיק אחד בסדום הזאת, חבר הכנסת עמיחי שיקלי. בלי מחיאות כפיים. השרה רגב.

מספיק. הוא היחיד מבין חברי הכנסת של הימין המדומה, היחיד שנשאר נאמן לעקרונותיו ולרצון בוחריו. לא הוא העריק, אתם, חברי ימינה, אתם העריקים. עכשיו, שמעתי את התירוצים, זה מאוד מעניין לשמוע. שמעתי את בנט מתרץ את העריקה הזאת בכך שהיה צריך להפסיק את הסחרור של בחירות חוזרות לכנסת. אבל אם באמת רציתם למנוע בחירות נוספות לכנסת, מדוע התנגדתם כל כך לבחירות ישירות לראשות הממשלה, שהיו מביאות סוף לפלונטר הפוליטי בלי לפזר את הכנסת?

כי אתם יודעים טוב מאוד, כי הם מפחדים.

כי אתם יודעים טוב מאוד שבבחירות ישירות כאלה אני מביס כל אחד מכם.

אלה שהכנסתם את ישראל לסחרור פוליטי של דורות בכך שקבעתם ראשונים שמי שיש לו שישה מנדטים יכול להיות ראש ממשלה בישראל ראש ממשלה שעומד על ראש של סיכה. נצטרך לתקן את זה.

אתם מדברים על שינוי, אתם אומרים שהממשלה הזאת משקפת את רצון העם לשינוי בהנהגה, אבל כל הסקרים, כולל אחד של אתמול, בלי יוצא מן הכלל,

מראים פעם אחר פעם שרוב הציבור רוצה אותי כראש ממשלה ואינו רוצה אתכם. חברת הכנסת. אתם קוראים לעצמכם שומרי הדמוקרטיה, אבל אתם כל כך מפחדים מהדמוקרטיה שאתם מוכנים לחוקק חוקים פשיסטיים, אנטי-דמוקרטיים,

אתם מוכנים לחוקק חוקים נוסח צפון קוריאה, סוריה ואיראן נגד המועמדות שלי, בדיוק כמו שבמדינות, בדיקטטורות הללו, פוסלים מועמדים שיכולים לסכן את המשטר. בעוד אני נלחם באיראן, אתם מביאים חוקים מאיראן. אתם מדברים גבוהה-גבוהה, כמו עכשיו, על אחדות לאומית, אבל ממשלה שמדירה 53 מנדטים,

חברת הכנסת זנדברג, שמעתי אותך. תודה רבה. אתם מדברים גבוהה-גבוהה על אחדות לאומית, אבל ממשלה שמדירה 53 מנדטים של ימין אמיתי איננה אחדות לאומית. זו אחדות של גנבת קולות וגנבת דעת. ממשלת רעננה-מראענה, הכלאה בין שמאל קיצוני לאופורטוניזם קיצוני בתמיכת אסלאם קיצוני. אתם מדברים על ריפוי? שני מיליוני אזרחים שהצביעו לימין הם מחלה מבחינתכם?

שכן, כנראה שכן, זו מחלה, כי שר האוצר שלכם אומר שצריך להכניס את החרדים למריצה, בושה, בושה. ולשלוח אותם למזבלה. וכמובן, רבותיי, הבהרה חשובה מאוד מאוד באקלים של ה-political correctness החד-צדדי פה: כמובן שהדברים האלה של שר האוצר זה לא הסתה.

מבחינתכם, ביקורת מהימין היא תמיד הסתה, גם כשאין בה שמץ של אלימות, ואילו הסתה מהשמאל, שמלווה במריצות של בני אדם למזבלה, לחבלי תלייה וגליוטינות, זה תמיד חופש הביטוי. רבותיי וגבירותיי, זה לא יעזור לכם. לא תשתיקו את מצביעי הליכוד, את מצביעי ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית. לא תשתיקו את המצביעים המרומים של ימינה, וגם לא תשתיקו אותי. במשך חצי יובל שנים משפחתי ואני עוברים מסע ציד של רדיפה, ביזוי,

שקרים והכפשות שלא היו כדוגמתם, הכול כדי שארכין ראש, אתרפס ואיכנע לעמדות השמאל. אין-ספור פעמים יכולתי לפעול, כמו כמה מקודמיי בתפקיד: להיכנע ללחצים, לעקור יישובים ולזכות למחיאות כפיים באולפנים המגויסים לשמאל עד כדי גיחוך. הייתי יכול להיות מוכתר על ידי ערוצי התעמולה כאב הטוב והמיטיב,

אבל במשך חצי יובל שנים לא נכנעתי, כי אני פועל בשמו של ציבור ענק, המונה מיליוני אזרחים, כשליח נאמן של עם עתיק יומין בן אלפי שנים המבקש לשבת בבטחה ובשלווה על אדמתו, ארץ ישראל. לחבריי כאן בכנסת ולהמוני אזרחים בישראל, אני אומר היום: אל תיפול רוחכם, זקפו קומתכם. נמשיך לפעול יחד עבור המדינה האהובה שלנו. אנהיג אתכם למאבק יום-יומי בממשלת השמאל הרעה והמסוכנת הזאת כדי להפיל אותה, ובעזרת השם זה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו. נא לשבת ולהפסיק את מחיאות הכפיים. השר אוחנה, שב, בבקשה. השרה רגב. נא להוציא את השר אוחנה והשרה רגב מהאולם. אי-אפשר למחוא כפיים כאן, באמת. מספיק. יציאת נשיא המדינה. אבקש מהקהל לכבד בקימה. כבוד הנשיא! (חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת נשיא המדינה מאולם המליאה.) נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת,

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים מכאן לדיון הסיעתי. הוועדה המסדרת קבעה מסגרת דיון של תשע דקות לסיעה, והסיעות, כמובן, תעלינה על פי סדר גודלן, כאשר ראשונה היא סיעת הליכוד, ומטעמה ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה.

כבוד היושב-ראש. גם אני רוצה להתחיל במשהו אישי. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני מכיר את כולך, כל חלק וחלק שלך. שעות רבות צפיתי בך, ומעולם לא עייפתי מכך. את יחידה ומיוחדת, והקשר שבינינו נמשך דורות רבים. חבר הכנסת סגן השר קיש, רק רגע אחד, בוא נאפשר לאנשים, למי שמעוניין, אני אמשיך. אני, חברי הכנסת טיבי, זנדברג וסעדי, נא לשבת או לצאת. חבר הכנסת אורבך, נא לצאת החוצה, או לשבת, אם רוצים. אדוני ראש הממשלה המיועד, אני מבקש לשבת, בבקשה. אם לא, בבקשה לא לעמוד.

רק רגע אחד. השר גלנט,

אם אתה רוצה,

לא לעמוד. רבותיי, חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, זו כבר פעם שלישית. או לשבת או לצאת. חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת אבידר, בבקשה,

או לצאת או לשבת, אין בעיה, אבל לא לעמוד שם.

חבר הכנסת כהנא, חבר הכנסת כהנא, חבר הכנסת כהנא, מה זה? השרה גמליאל. לשבת, רק לשבת, איפה שרוצים, אבל לשבת. יופי. אני מחזיר לך את הזמן.

אני אוהב אותך. טסתי מעלייך לרוחבך ולאורכך. פועמת בי השליחות לשמור ולהגן עלייך, ארצי האהובה. והיום אני כואב. אני כואב מכיוון שהיום השנאה והאמביציות האישיות ינצחו את האמונה והשליחות, ינצחו את האהבה לארץ ישראל. חבריי למחנה הימין, שלתומי חשבתי שכמוני אהבתם אלייך תהיה חזקה יותר מכול, מוכיחים לי היום שלא כך, הם מוכיחים לי שהקנאה חזקה אצלם יותר, הם מוכיחים לי שהשנאה חזקה אצלם יותר. אבל אני מבטיח לך שאנחנו לא ננוח עד שהאהבה אלייך תנצח. אנחנו נילחם בכל כוחנו, כפי שעשינו עד כה. השבר במחנה הימין הוא קשה. חבריי לימין נפתלי וגדעון הצטרפו למחנה השנאה,

נכשלת. זה השקר הכי גדול שיכול להיות. אדוני ראש הממשלה, אתה הצלחת. אנחנו הצלחנו. תביטו מחוץ לחלונות פה, הרחובות מלאים בעוברים ושבים. בעוד יומיים אין מסכות. המסעדות מלאות, אין כרטיסים להופעות ובתי הספר מלאים בתלמידים. מגפת הקורונה תוקפת בכל העולם, מלחמת עולם שלישית. במלחמה הזאת אנחנו ניצחנו. אדוני ראש הממשלה, הצלחת לשנות את מפת המזרח התיכון. הבאת ארבעה הסכמי שלום מעמדה של כוח, של עוצמה. כלכלת ישראל חזקה, מזנקת קדימה במלוא העוצמה, משק צומח שחוזר במהירות למלוא פעילות, ואבטלת הקורונה נעלמת. אנחנו הצלחנו. נפתלי בנט, אנחנו מעבירים לך אחריות למדינה משגשגת שהיא אי של הצלחה ויציבות בתוך אוקיינוס של מגפה משתוללת וכלכלה במשבר. נפתלי בנט, הממשלה שבראשה תעמוד היא ממשלה שהגורם היחידי המחבר בין שותפיה הוא שנאה. נפתלי בנט, אתה הצלחת לעשות צחוק מהדמוקרטיה הישראלית, לשון מאזניים עם שישה מנדטים שבשל סחטנות פוליטית מתוכננת מראש, עם אמביציה חסרת מעצורים, היום כנראה תהיה בובת ראש הממשלה של השמאל. הנזק של ראש ממשלה ללא תמיכה ציבורית, ללא ציבור, יתגלה לצערי לנגד עינינו,

נפתלי בנט, איזו טעות עשית. ולבוחרינו, לכל מחנה הימין, אני מתחייב מעל במה זו, נא לסיים. לקחו לי זמן, אני דקה מסיים. אנחנו נחזור בקרוב. אנחנו חזקים ואנחנו צודקים. אהבת ישראל תנצח. האמונה והאידיאולוגיה יחזרו לנצח. לא ניתן להם להפוך את הנגב לאוטונומיה בדואית. לא ניתן לפגוע בזהות היהודית. נמשיך לשמור על הבנייה בכל ארץ ישראל ונחזק את ההתיישבות. אנחנו הולכים לאופוזיציה בראש מורם, בתחושת גאווה. הצלחנו לנצח את הקורונה, נא לסיים. והצלחנו לשמור על ישראל. ארצי האהובה, המסכות הוסרו היום. יש לנו את הכוחות. זה לא משנה כמה זמן זה ייקח, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ואסיים בציטוט של שירו של אהוד מנור לארץ ישראל: "אין לי ארץ אחרת / גם אם אדמתי בוערת. / רק מילה בעברית חודרת / אל עורקיי, אל נשמתי. / בגוף כואב, בלב רעב, / כאן הוא ביתי. // לא אשתוק, כי ארצי / שינתה את פניה. / לא אוותר לה. / אזכיר לה / ואשיר כאן באוזניה, תודה. עד שתפקח את עיניה, אין לי ארץ אחרת / עד שתחדש ימיה / עד שתפקח את עיניה, // כאן הוא ביתי".

הדובר הבא, שר הפנים הרב אריה מכלוף דרעי,

השר דרעי, בבקשה. בבקשה, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, שואלים אותי כולם בכל ריאיון, אני לא מתראיין הרבה, אבל שואלים אותי, גם ברחוב שואלים אותי: למה אתם כל כך מתעקשים להצביע ולתמוך בנתניהו? תהיו חכמים, תסחרו בזה. אתם תשעה מנדטים, יכולת להיות ראש ממשלה, ואני חייב לומר שגם הציעו לי. אתה יכול להיות ראש ממשלה. אתה יותר ותיק, אתה יותר מנוסה, יש לך יותר ניסיון, יש לך יותר מנדטים. למה אתם דבקים בנתניהו? מה, יש איזושהי ברית? יש איזשהו, מה קורה כאן? רבותיי, לצערי הרב, השיח הפוליטי בישראל בשנתיים האחרונות הידרדר לרמה כזאת שאני, אריה דרעי, יושב-ראש תנועת ש"ס, נא לשמור על השקט ביציע הימני.

חניך ישיבות תורניות, צריך ללמד,

צריך לומר לציבור מושגים של אלף-בית, מה זה דמוקרטיה במדינת ישראל. שכחנו שהדבר היחידי האמיתי שיש לאזרח במדינת ישראל זה הפתק הקטן, שהוא שווה פחות משווה פרוטה, אבל הוא הבעת הקול שלו. זה הדבר היחידי שבו הוא משפיע פעם בתקופה. הלכנו למערכות בחירות. במערכה האחרונה למעלה משני מיליון איש, אני חושב שראש הממשלה טעה, למעלה משני מיליון איש, כיוון שגם מצביעי ימינה, רובם ככולם רצו את נתניהו, שימשיך להיות ראש ממשלה. בשום שלב ראשי ימינה לא אמרו: אנחנו נדיח את נתניהו. בשום שלב. ולכן הציבור הזה, שהוא הציבור הגדול ביותר, שאמר על ראש הממשלה שהוא רוצה אותו, ואנחנו, שהבטחנו לציבור השכם והערב: ביבי צריך אריה חזק, נתניהו, אנחנו הולכים רק עם נתניהו. אמרנו: אל תצביעו

תצביעו ש"ס, כי ש"ס יותר נאמנים לנתניהו מאשר הליכוד,

לא פגעתי באף אחד, אבל אני חוזר על מה שאמרתי. אז כשאני וחבריי, תשעה, כמו אגרוף, לא מזגזגים, אומרים את האמת, כי הבטחנו, נקיים. רבותיי, אנחנו לא מחליפים ציבור. שכחנו.

היא ריבונית, אבל הכנסת מייצגת את העם. רק לפני חודשיים הלכנו והבטחנו הבטחות לציבור, ובשנייה אחת מחקנו את כל ההבטחות, את כל מה שהבטחנו: לא נשב עם זה ולא נשב עם זה ולא נעשה ולא נעשה. ואני צריך לגמגם, אני וחבריי, להתגונן בתקשורת ולהגיד: מה יש לכם עם נתניהו? מה אתם כל כך דבקים בו? אלה שבגדו, אלה שמעלו באמון של הציבור, לקחו את הדבר היקר להם ביותר שיכול להיות, את הפתק הקטן הזה, שהוא הדבר היחידי שנשאר לציבור, את זה לקחו מהם. והם לא צריכים להתנצל, הם לא צריכים להגיד למה הם עשו את זה,

מקבלים כל היום מהתקשורת, מרוב-רובה של התקשורת, מחמאות: אמיצים, אה, יש להם חזון. אחדות, עוד קוראים לזה. ריבון העולמים. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, היות שהזמן קצר. אמר כאן ראש הממשלה המיועד נפתלי בנט, איזה זלזול וציניות כלפי המנהיגים של הציבור החרדי:

אני מבין אתכם, לכם כואב, אבל אנחנו לציבור שלכם נדאג. אתם לא רציתם להיכנס. כאילו שאנחנו במשך עשרות שנים, כמוסכמה, שקשה להוציא אותה,

שהציבור החרדי, המנהיגים החרדים או הציבור החרדי, אין להם ערכים בכלל. יש לו מחיר, מי משלם יותר, ומגיעים איתו ביחד, מי יצר את זה?

אבל עזוב, אני לא מתייחס אליך. אבל רבותיי, הציבור החרדי הזה, נא לא להפריע.

עכשיו כשהמנהיגים של הציבור החרדי עומדים כצוק איתן לקיים את הבטחות הבחירות שלהם, את ההבטחות שהבטיחו לציבור שלהם, אומרים לנו: למה לא הסכמתם להיכנס? אז אני אגיד לכם עוד דבר אחד: חלק מהפאזל של ההונאה הגדולה, שזו הייתה ההונאה מהגדולות ביותר שהיו כאן בפוליטיקה הישראלית, הינה עוד חלק מהפאזל: מעולם אף אחד לא הציע לנו להיכנס לממשלה הזאת. לא שאנחנו רוצים להיכנס. יש וטו של אביגדור ליברמן, בעל המריצות. הוא שם וטו שהחרדים לא ייכנסו לממשלה, וגדעון סער ונפתלי בנט וכל השותפים חתמו על הדבר הזה,

אל תתייחסו לווטו הזה? נכון, אתם צודקים. גם אני לא מתייחס לווטו שלכם בנושא דת ומדינה. ונקודה שלישית אני רוצה לומר: למה אנחנו כל כך זועקים? תאמינו לי, סהדי במרומים, אני אומר כלפי עם ועדה: אני, באופן אישי, יורד לי עול מהכתפיים. היה לי קשה מאוד בשנתיים האחרונות,

כל המשא בקבינט. היה קשה לי מאוד. לא חסר לי שום דבר. נער הייתי וגם זקנתי, אני עם תשעה מנדטים, אני יושב-ראש מפלגה, מעמדי הפוליטי חזק מאוד. אף אחד לא מבקש לעשות איתי פריימריז.

למאבטח בבוטקה בכניסה לשער. אני לא צריך את זה, אני לא זקוק לזה. כואב לי על חילול השם הנוראי. גם אם מתן כהנא, אתה צודק, בכל ריאיון שלך בתקשורת הדתית והחרדית, כשאתה אומר: לא יקרה שום דבר, לנו יש זכות וטו, אנחנו נשמור.

עצם העובדה שהניחו על שולחן הכנסת הסכמים שאומרים, חלילה וחס: מסחר בשבת, תחבורה ציבורית בשבת, נישואים אזרחיים, ברית הזוגיות ועוד ועוד ועוד ועוד. זה מונח פה, זה הסכמים שמונחים. אתם מבטיחים לנו שאתם לא תיתנו לזה להיות. פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל שהסכמים כאלה מונחים. על זה אנחנו זועקים, על זה אנחנו כואבים, כדי להראות לקדוש ברוך הוא. לא על כבודנו אנחנו מוחים אלא אנחנו מוחים על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבוד תורתו ועל עם ישראל. תודה רבה.

מחלל שם שמיים.

תודה רבה.

אל תפעיל את השעון עד שהם לא, חברי הכנסת. גלעד קריב, אני קורא אותך לסדר. אם תשתוק הם ישתקו איתך. חברי הכנסת. כרגע מירב בן ארי ברשות דיבור.

עד שלוש דקות לרשותך.

תודה, אדוני היושב-ראש. השרים, חבריי וחברותיי. דודי אמסלם, נא לשמור על השקט במליאה. תישאר קצת. תישאר, יש לי משהו להגיד לך. תישאר, אני רוצה להגיד לך משהו. היא מבקשת.

אימא של לפיד יצאה כבר? לא, אימא שלו. שאני אוכל לדבר.

קודם כול, אני רוצה להרגיע פה קצת את הרוחות, כי ארבע שנים אני ישבתי בצד הזה.

משה אבוטבול.

ארבע שנים ישבתי בקואליציה. לפחות חצי מהאנשים שנמצאים פה, עבדתי איתם. חלק היו בקואליציה וחלק היו באופוזיציה, וארבע שנים, הרבה פעמים שמנו את העמדות האידיאולוגיות בצד. הינה, אני מסתכלת על בצלאל, שישב לידי ארבע שנים. היו תמיד עמדות אידיאולוגיות, אבל ידענו לשים אותן לפעמים בצד ולעבוד למען תחבורה,

רווחה, למען החיים עצמם. מצאתי את עצמי עובדת עם זהבה גלאון ושולי מועלם על איסור הפללת זנות. עם גפני וטיבי עבדנו בוועדת הכספים. עם מרגי, מרגי, אתה שומע? עשינו מהפכות בוועדת החינוך ביחד, נכון?

טוב, כשאנחנו היינו בשלטון. נראה אם זה יתאפשר לנו. נכון, אבל אני רוצה להגיד שאפשר לעבוד ביחד, גם חרדים וגם ערבים וגם כולם ביחד. ובכנסת הזאת יש הזדמנות לעשות משהו אחר ולהניח את הנושאים שבמחלוקת ולעבוד ביחד. הינה, אני רואה גם את יעקב אשר. גם איתו עשיתי דברים. נכון, יעקב?

מה עכשיו, יש לך, אמרתי לטובה, שעשינו דברים ביחד. אבל עזבת את המפלגה. אז לא. אז אפשר שנייה לחשוב על מה כן אפשר לעשות ומה לא. אני בטוחה. נדבר אחרי זה, בממשלה אחרת.

אדוני היושב-ראש, בשבועות האחרונים אנחנו נתקלים בשיח קשה, גידופים וקללות ואיומים ושנאה, רק בשבועות האחרונים? ואללה, אתה יודע מה? אני לא זוכרת, בארבע השנים, דברים יפים.

בדיוק הגעתי לקטע שלך. עד שראש השב"כ התעורר משנתו. דודי אמסלם, עלית פה וקראת לכל האנשים פה צפונבונים אשכנזים.

עזוב שסבי שעלה מלוב כבר התהפך בקברו כמה פעמים, אבל איך הפכת את כל החבורה פה לצפונבונים?

מנסור עבאס הוא סבבה, כי הוא ערבי. אבל אני, שבגיל 13 וחצי באתי לאימא שלי ואמרתי לה: מצאתי עבודה כדי לעזור,

אתה תקשיב לי עכשיו, כי אני ישבתי פה ושמעתי את השטויות האלה. ויפעת שאשא ביטון מקריית שמונה, ומאיר כהן, שגדל בדימונה, ואורנה ברביבאי, שגדלה בעפולה, אני לא יכולה להגיע לכולם,

אבל כולנו, אף אחד פה לא צפונבון שגדל ברעננה ונפל מהשמיים, וההתנהלות הזאת כאילו אצלכם כל התורה, אז זה לא. אני מוסיף לך דקה, כי הפריעו לך. תודה, כי גם הפריעו לי.

וגם החרדים שבאים ואומרים: אתם יהודים פחות טובים.

אה, עכשיו האשמת אותו בהכללה.

כי זה מדהים אותי שעומד ראש המפלגה שלך,

כיבדתי אותו פה ארבע שנים, ואומר עליי שאני פחות יהודייה או פחות מסורתית. הוא לא אמר את זה עלייך. ואללה, הוא אמר.

עלייך הוא לא אמר את זה.

יש לי את זה כתוב. הוא אמר, הינה, קרן אומרת. הוא אמר, אם את, תשמעו, משה וינון, אני רוצה להגיד לכם משהו בחצי דקה שנותרה לי. אנחנו נעבוד ביחד ואנחנו, מול כל הגידופים, אומרים רק דברים טובים: שלא יהיה שינוי בסטטוס קוו, שאנחנו נשמור על הזכויות, גם של החרדים. והינה, אני אומרת לך, תאמין לי, זה מה שיהיה. מירב, בישיבה. אם אתה קורא קריאות ביניים, בישיבה. רק הערה אחת, ברשותך: השאלה מי הוא יהודי זו לא שאלה בכלל אם אתה מאמין בדת,

זו שאלה, אז לכן, זה לא רלוונטי. אני אוהבת שאתה אומר לי: אני אסביר. אבל ואללה, היה כאן, יהודי. תשאל את, על מה שהוא עובר כאן בתקופה האחרונה.

אז לכן אני אומר לך, מה זה רלוונטי? תגיד, אני יהודייה פחות ממי ששם כיפה? מי שיהודי זו הגדרה הלכתית, זה לא קשור. לכן הוא לא אמר לך את זה. הוא אמר לי, מירב, תנסי להבין את אלה שזרקו אותם, לפני כן, רצו לזרוק אותם במריצות למזבלה, ובשיח של הקורונה,

וצריך לשחוט את כולם, חס

חצי דקה אחרונה. היושב-ראש, אני מסיימת. אני רוצה להגיד לכם משהו: מול כל השיח השלילי הזה אפשר לדבר אחרת ואפשר להתנהל אחרת.

ותאמין לי שזה מה שאנחנו נעשה בקואליציה הזאת. תסתכל עליי, עכשיו באת למדינה מהחל"ת. ארבע שנים, איפה היית? השר אמסלם, תודה. השר אמסלם תודה, תודה רבה. מירב, תודה רבה. אז עכשיו פתאום אתם בקטע, ארבע שנים הכול היה בסדר. ארבע שנים הכול היה בסדר. פתאום עכשיו, תודה רבה לך. חבר הכנסת והשר המיועד מתן כהנא, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראיתי שבצלאל יצא, אדוני השר, בנסיבות הקיימות, אדוני היושב-ראש, הממשלה הזאת שתקום זו הממשלה שמדינת ישראל, נא לא להפריע לו. אדוני, גפני, אל תדאג, אני אגיע אליך.

תהיה רגוע, אני אגיע גם אליך. אם וכאשר הממשלה הזאת תצליח, זו תהיה בשורה אדירה למדינת ישראל. הממשלה הזאת מורכבת ממפלגות ימין, מרכז ושמאל,

גם ממפלגה ערבית בקואליציה, וזה מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו. כל המפלגות, מאף אחת מהן לא מצופה שתוותר על האידיאולוגיה שלה, אבל כל המפלגות ששותפות לקואליציה הזאת מבינות שדברים שלא נפתרו במשך 73 שנה כנראה לא יגיעו לידי פתרון גם בשנות קיומה של הממשלה הזאת. מעבר לחוקים והנהלים שאמורים להבטיח את הדברים האלה, אני מתרשם, לשמחתי, שהחברים לקואליציה באים בדיוק ב-mode המתאים של לשתף פעולה כדי שהממשלה הזאת תצליח. הממשלה שנקים תחפש, נא לא להפריע. את המכנה המשותף ולא רק את הדברים שאנחנו כל הזמן רבים עליהם. הממשלה שתקום תיתן מענה לדברים טריוויאליים לחלוטין שכבר אף אחד לא מאמין שיכולים להיות, כמו תקציב. הייתם מאמינים שיהיה תקציב והוא לא יהיה שבוי בידיים של צרכים פוליטיים?

היית מאמין שיהיו פה מינויים של פקידים בכירים ולא תשאירו את זה כדי לשרת אינטרסים פרטיים? כהנא, את ח'אן אל-אחמר אתם תפנו?

הממשלה הזאת תבנה בתי חולים, תקים שדה תעופה בין-לאומי, תבנה בתי ספר, תעשה תחבורה ציבורית, תשקיע בגליל ובנגב,

השר אמסלם. הממשלה תטפל בדברים כואבים ולא תעצום את העיניים. היא תטפל במשילות בצפון ובדרום, באלימות הגואה בחברה הערבית ובהתעצמות של אויבינו. ועכשיו אליך, גפני. השבוע הותקפנו בצורה קשה על ידי כמה חברי כנסת מהסיעות החרדיות, ולא כולם, אני יודע שיש כאלה שהסתייגו מהדברים. הם אמרו שזאת ממשלת שמד. הם צעקו לנו: תורידו את הכיפות. אתה יודע מה, אני שואל אותך, חבר הכנסת גפני: מתי אתה שכבת במארב בגשם, בקור אימים, והתפללת תפילת 18 בשכיבה? זה קרה לך פעם? זה קרה לך פעם?

מתי אתה, כבוד חבר הכנסת גפני, לפיד, השר אמסלם. נטלת ידיים לפני שאכלת לחם לא בנטלה שנמצאת ליד חדר האוכל אלא היית צריך להתאמץ בשביל זה? עשית את זה פעם?

מתי אתה, חבר הכנסת גפני, לבשת ציצית באימונים מפרכים כשזה היה הדבר הכי לא נוח בעולם? עשית את זה פעם, אתה והחברים שלך?

מתי אתה פעם אחרונה אכלת במשך שנים אוכל קר בכלים חד-פעמיים כדי לשמור כשרות? קרה לך פעם, חבר הכנסת גפני? ומתי, חבר הכנסת גפני, אתה ודרעי,

מתי אתה ודרעי התפללתם לאלוקים לפני שיצאתם לקרב? מתי זה קרה לכם? כל בוקר, כל בוקר, זה היה עם לפיד.

מי אתם בכלל שתלמדו אותנו על קידוש השם?

פעם אחת תקשיב.

מי אתם בכלל שתלמדו אותנו על יראת שמיים? מה אתם? יש לך רב חדש עכשיו. יש לך רב חדש, הרב קריב.

ההתנהגות שלכם זה חילול השם נוראי. יש לך רב חדש, הרב קריב. נא לסכם. לציבור החרדי אני אומר,

כל עוד תפריע לו,

חבר הכנסת גלעד קריב. אני אומר לציבור החרדי: ראיתם את המנהיגים שלכם בקורונה, ראיתם את המנהיגים שלכם באסון מירון.

אנחנו נשמור עליכם. אנחנו נשמור על הצביון היהודי של המדינה ונהיה כאן לקדש שם שמיים. כמו שהציונות הדתית והכיפות הסרוגות מקדשים אותו, עם מי,

עם מי,

עם מי, עם לפיד? בכל מקום שבו הם נמצאים, כך אנחנו נמשיך. ועכשיו אני אדלג בשבילך, אדוני.

אתה איש של בושה. אתה איש של בושה. אתה לא מתבייש? מחלל שם שמיים ברבים. בוא תמשיך.

תגיד לנו, ח'אן אל-אחמר, תפנה את ח'אן אל-אחמר? חברי היקר נפתלי בנט, תפנה את ח'אן אל-אחמר? תגיד לנו אם תפנה את ח'אן אל-אחמר.

למה צעקת קודם על ראש הממשלה?

משפט סיכום. אל תפנה ישירות אליהם. ברגע שאתה פונה אליהם ישירות הם יענו לך.

בעזרת השם, בעוד רגעים ספורים, בן אדם צבוע.

סליחה, סליחה. בוא הנה, מתן, אני קיפחתי אותך. אני חייב לומר, גילוי נאות: אני חשבתי שכולם,

הגיעו לך תשע דקות, אבל כמעט הגעת אליהן. לא משנה, אמרת את כל מה שיש לך. אני חייב לך לדיונים הבאים, כשר. אתה רואה שאני מודה ועוזב. מודה ועוזב. אדוני היושב-ראש, מה שהוא רצה להגיד: אתה,

הוא לא מכיר אותי בכלל. אז הוא אמר את זה.

עכשיו מרב מיכאלי, ותודה שהבאת לתשומת ליבי, שש דקות. אדוני היושב-ראש, נסיעה בשבת, גיורים רפורמיים,

אתה שר, אתה יכול לומר גם בלי קריאות ביניים. אני מבקש לאפשר, אתה מבין, הבן אדם צבוע. קיבל כיסא, שכח את שולחן ערוך כשקיבל את הכיסא.

אני מבקש לאפשר למרב מיכאלי לומר את דבריה. בבקשה, עד שש דקות לרשותך, אם לא יפריעו לך. אם יפריעו לך, אני אוסיף לך.

שרת התחבורה, את תקדמי נסיעות בשבת? אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברות הכנסת וחברי הכנסת, העבודה רק מתחילה. אנחנו משביעות ומשביעים היום ממשלה שהושקע מאמץ עצום בהקמתה. באמת, היה מאוד מאוד לא פשוט, לא ככה בקלות, ממשלת שינוי שהיה קשה להקים, אבל קשה אפילו לדמיין שהיא תקום. עכשיו תקשיבו, אני מאוד מבינה ואני מאוד מזדהה עם הכאב של מי שמאבדים את הכוח ואת השלטון שהם רגילים להחזיק כל כך הרבה זמן. זה אף פעם לא נעים להפסיד. אבל שום הפסד לא מצדיק ניצול ציני מכוער של תמונות של אנשים שנרצחו בפיגועי טרור. שום הפסד לא מצדיק הסתה, שהתרחשה כאן לאור יום,

גברתי חברת הכנסת, אני אפשרתי לך להגיע למרות שלא אישרו לכם לחזור, אז בלי קריאות ביניים. מי שמרים מצגים במליאה זה לא כמו שלוש קריאות. אז אפשרתי, לא עומדת לכם הזכות לקרוא קריאות ביניים.

שום הפסד לא מצדיק הסתה, שהתקיימה כאן במעמד שאמור להיות חגיגי ודמוקרטי להחלפת שלטון במדינה מסודרת. אז כשקוראות וקוראים לממשלה הזאת "ממשלת שינוי", זה בדיוק השינוי, בדיוק בדיוק השינוי. עצם הקמתה הוא השינוי הגדול, אבל מרגע זה ואילך זאת השליחות שלנו והחובה שלנו להגדיר ולייצר את השינוי הזה. מהו בעצם, מה בעצם השינוי? השינוי הזה צריך לבוא לידי ביטוי בחיים של כל אחת ואחד במדינת ישראל. הוא צריך לבוא לידי ביטוי בכל תחום מתחומי חיינו. השינוי חייב להיות בממשלה שעובדת למען הציבור הישראלי, למען מדינת ישראל, בממשלה נקייה משחיתות, בממשלה שמקיימת פסקי דין של מערכת המשפט ולא מבזה אותה, ממשלה שפועלת למען כל חלקי החברה הישראלית, שמחברת ביניהם ולא מפרידה ומפנה אותם אחד כלפי השני, ממשלה שתראה בנות ובני אדם ולא סקטורים, ממשלה שחותרת להשיג שוויון בין כל חלקי החברה הישראלית ובין האזרחיות לאזרחים, ואני גאה להיות מי שהכניסה, לראשונה בתולדות מדינת ישראל, לקווי היסוד של הממשלה מחויבות לשוויון מלא בין גברים לנשים. הממשלה שמושבעת היום היא ממשלה מורכבת, לא מובנת מאליה לאף אחד מהחלקים שמרכיבים אותה. דיברו הרבה מאוד בדרך על ויתורים. אני רוצה לדבר על ההישגים, על הרווחים בסיפור הזה. אני רוצה לראות את התמונה הגדולה, את המקרו, ולהבין שזו תחנה, תחנה ראשונה בדרך המחודשת למימוש החזון שלנו, למימוש הערכים שלנו, תחנה ראשונה בדרך להחזיר את מדינת ישראל לחזון הציוני הדמוקרטי המקורי, מעודכן ורלוונטי מתמיד. אני זוכרת היטב את היעד, אני רואה אותם מולי בצורה מאוד ברורה, את היעד, את החזון ואת הערכים שבשמם אני פועלת. אני יודעת שבדרך נצטרך לשקם את כל מה שהוחרב בשנים האחרונות. גם הוויתורים שעשו החברות והחברים שלי בסיעות השותפות לממשלה הזאת, ויתורים אידיאולוגיים וערכיים, לשיטתם, הם לא מתקבלים כמובן מאליו. אני מעריכה אותם על הבחירה הזאת, ואני מצפה לשיתוף הפעולה איתם. אני מאמינה שצריך לפעול מתוך הקשבה, מתוך הבנה ששיתוף של דעות ותפיסות שונות ככל שיהיו הוא דבר שיכול להעצים את כולנו. חברות וחברים, יש הרבה מאוד אזרחיות ואזרחים במדינת ישראל שמאוד שמחים היום, ויש הרבה כאלה שממש ממש לא. הממשלה הזאת חייבת להיות כזאת שתעבוד גם בשביל אלה וגם בשביל אלה. אני יודעת שאנחנו במפלגת העבודה מחויבות ומחויבים. אנחנו באנו לשרת את כולם, גם רעננה וגם מראענה. עם כל המורכבות, חברות וחברים, הממשלה הזאת היא הדבר הכי נכון והכי טוב שקורה כרגע. ולפני סיום, לפני שמונה שנים עלה חבר הכנסת גפני לברך אותי כאן על נאום הבכורה שלי. הוא עלה והוא פתח אותו בפליאה מאוד גדולה, והוא עולה אחרייך גם עכשיו. למה אדוני מקלקל לי את הטקסט? אה, סליחה. לא ידעתי שאני מכוון לדעת גדולים. מה, אני לא יודעת שהוא עולה אחריי לדבר? מה, אני סתם במקרה מזכירה אותו?

אני 19 שנים בכנסת, אף פעם לא בדקתי את רשימת הדוברים. אז הגיע הזמן, עכשיו כשאדוני ממלא מקום היושב-ראש. ואגב, אתה לא תאמין מה תמצא שם כשאתה בודק את רשימת הדוברים. אז כאמור, לפני שמונה שנים עלה חבר הכנסת גפני לברך אותי אחרי נאום הבכורה שלי בכנסת.

ועם פליאה רבה על הדברים שהוא שמע ממני הוא הזמין אותי להיות חברה בדגל התורה.

אל תגזימי. אל תגזימי. תמחקי את זה מהפרוטוקול, את עושה לו נזק עכשיו. מזל שהפריימריז אחריו.

זה בפרוטוקול מאז 2013, והפרוטוקול לא שוכחת. הינה, קיבלת את זה בכפל-כפליים במזומן. הוא הזמין אותי להיות חברה בדגל התורה, ואני מייד, אני מייד על המקום אמרתי לו כן. אבל את לא הזמנת אותו למפלגת העבודה. אבל דגל התורה מאז ועד היום לא מאפשרת לנשים להיות חברות בה. לא על זה, עדיין. עדיין. ובכן, חבר הכנסת גפני,

כשאתה עולה לדבר כאן אחריי, אני מפצירה בך לזכור את הדברים שמשותפים בינינו ולא לחטוא, חלילה, בלשון הרע ובשנאת חינם. היום מתחיל עידן חדש במדינת ישראל, נא לסכם. חברות וחברים, והעבודה רק מתחילה. תודה רבה לחברת הכנסת, ואני מרשה לעצמי לומר: השרה המיועדת, מרב מיכאלי. אחריה יבוא ויעלה ויבוא חבר הכנסת משה גפני. בבקשה, אדוני. בבקשה, עד חמש דקות לרשותך.

חברי הכנסת, אני הרבה שנים בכנסת. יש דברים משותפים ביני לבין רבים שתהום אידיאולוגית פעורה בינינו, והרבה דברים משותפים בין חברת הכנסת מרב מיכאלי, שעתידה להיות שרה היום,

יש הרבה דברים משותפים ויש הרבה דברים שבהם אנחנו חלוקים ממש, אבל עושים את זה בכבוד. זה אחד הנאומים שבהם לא צעקתי מילה, שתקתי, הקשבתי. אתה יכול רק להסביר לנו מאיפה זה נבע? כי לפעמים זה, אדוני היושב-ראש, אין לי הרבה זמן ויש לי הרבה מה לומר, אבל אני רוצה לתמצת את הדבר הזה. אם זה יהיה נאום מאתגר, אני אתן לך עוד קצת. אני קראתי את ההסכם הקואליציוני, את קווי היסוד ואת כל הדברים, ולא מצאתי שם דאגה לניצולי השואה. שמים שם באיזה משפט ארוך, על הנושא של קשישים וכו' וכו'. אני עובד על זה בוועדת הכספים הרבה שנים, ולא מצאתי שדואגים לנושא של ניצולי השואה. שמונה מפלגות,

אני כבר לא יכול לספור כל כך הרבה בגלל שלא למדתי ליבה אז אני לא יודע אם זה שמונה בדיוק, אבל שמונה מפלגות שבכלל לא אכפת להן מניצולי שואה. ועל זה אני רוצה לדבר.

אחרי שעברתי שם על כל התפקידים ועל הכול, 28 שרים, שישה סגני שרים. שמעתי את יאיר לפיד פה מדבר, ואני באתי מהכולל אז הבנתי שמה שמדברים כאן זה אמת, זה חוקי והכול. הוא אמר: אי-אפשר לעשות כל כך הרבה בזבוז כספים, צריך לתת את זה לניצולי שואה. אז הוא לא נותן לניצולי שואה ולוקח כסף מהציבור כדי לתת לג'ובים, שיהיו שרים, שרים על לא כלום ושרים על ככה, לא משנה.

כל מה שנאמר על ידו כל הזמן היה שקר, אבל נניח רגע לעניין הזה. אני רוצה להגיד משהו אחר.

חוץ מהג'ובים שיש שם בהסכמים הקואליציוניים, אין פה כלום. אין פה שבת, אין פה גיור,

לא כשרות, הכול נעלם. ואני שואל את הזעקה האלמותית של מורי ורבי מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה: במה אתם יהודים?

אין גיור, אין לומדי תורה, יש ברית זוגיות, אין כותל מערבי, אין כלום, אין שום דבר.

בהגנה עליך אנחנו יהודים. לא נשאר שום דבר. ואני שואל: במה אתם יהודים? במה? מעולם לא היה דבר כזה שתבוא ממשלה ותצהיר, לא משנה, אני לא רוצה להגיד, זה שדיבר לפני מרב מיכאלי,

אני לא מכיר אותו אז אני לא יודע,

אני מכיר אותו. חבר הכנסת מתן כהנא. כן, כן, מתן כהנא. מתן כהנא, שדיבר על חילול השם, בקיצור. במה אתם יהודים, זעק אז הרב שך, ואני שואל היום, כיהודה ועוד לקרא: אז במה המדינה הזאת יהודית? במה היא שונה מצרפת? במה היא שונה מארצות הברית? במה היא שונה מכל מדינה אחרת בעולם המערבי?

במה היא יהודית? אין פה כלום. יחנכו פה ילדים, אם אכן זה המצב, וזה מה שאומרים קבל עם ועולם, אין שבת, שילדים ישבו עם ההורים שלהם ליד שולחן שבת ויעשו קידוש, אין את זה בנושא הזה של הממשלה החדשה, ממשלת האחדות, ממשלת השינוי, שינוי הזהות היהודית. במה הם יהודים? מה הם יגידו לילדים שלהם, על מה צריך את כל הדבר הזה? ואת זה אמר אז הרב שך. ומה שהכי יפה, שאחרי זה שואלים אותנו שאלות כאלה מיתממות, בגלל שאני מאוד מעריך את חברי הכנסת ואני חושב שיש להם שכל. הם שואלים אותי: למה שלא תלך, למה אתה צריך ללכת עם הימין? למה שלא תלך איתנו? איתנו יהיה טוב. איתנו יהיה טוב?

הינה, אמרתם עכשיו מה שטוב איתכם. אתם פשוט לא מכבדים אותנו. אתם חושבים שאתם תעשו הסכמים קואליציוניים שבהם לא תוזכר בכלל המילה "יהודי", לא תהיה שבת ולא תהיה גרות ולא יהיה חינוך ולא תהיה תורה ולא יהיו לומדי תורה, לא יהיה כלום. ואומרים לנו, כאילו אנחנו חבורה כזאת שלא למדה ליבה: תבואו איתנו לקואליציה. הדברים הכי יקרים וחשובים לכם, לא חשוב, העיקר תקבלו קצת כסף. הוכחנו לכם שאנחנו, בניגוד לכם, אנשים עקרוניים. מר גפני,

את היית מסכימה לשבת עם נפתלי בנט באיזה סיטואציה? אני הרי מכיר אותך היטב, גם את מכירה אותי. מה זה הסיפור הזה, הוויתור על העקרונות? אה, סליחה, את יושבת עם נפתלי בנט? על מה הוא יושב פה ונואם, אם הוא הצליח בכלל לנאום? ויתרתם על כל העקרונות, אדוני, ברשותך הערה קצרה.

ואני לא מבין במה אתם יהודים.

נא לסכם. לא שבת, לא גרות, לא טהרת המשפחה, לא ייחוס. כלום, כלום, כלום. כמו מדינה בצרפת, כמו מדינה בארצות הברית. על מה אתם יהודים? על מה המדינה הזאת מדינה יהודית? תודה רבה. מזל שיש אותנו. תודה רבה. תודה רבה.

אחריו יעלה ויבוא חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.

רק עניין פעוט: סעיף 27 בהסכם הקואליציוני מדבר על ניצולי שואה, תקראי את כל הסעיף, אמרתי. מדבר על ניצולי שואה,

תקראי את כל הסעיף.

זה ניצול,

הקמת כבר ועדת חקירה, בבקשה, נא לא להפריע. עד שש דקות

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ממשלת המיעוט שהולכת לקום היום היא לא הראשונה בתולדותיו של העם היהודי שמוקמת בכוחנות ותוך מכירה והפניית עורף לאחים למחנה. לפני קצת יותר מ-3,000 שנה עשה את זה אבימלך. הוא הרג את אחיו, 70 איש, על אבן אחת, חבר לאויבי ישראל, ראשי משפחות הכנעני היושב בשכם, ותפס את השלטון בכוח. "וילך אבימלך בן ירֻבַּעל שכמה אל אחֵי אמו וידבר אליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמר. דברו נא באזני כל בעלי שכם מה טוב לכם המשֹׁל בכם שבעים איש כל בני ירבעל אם משֹׁל בכם איש אחד וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחֵי אמו עליו באזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה ויֵּט לבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא. ויתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית וישכֹּר בהם אבימלך אנשים ריקים ופֹחזים וילכו אחריו. ויבֹא בית אביו עפרתה ויהרֹג את אחיו בני ירבעל שבעים איש על אבן אחת ויִּוָּתר יותם בן ירבעל הקטֹן

ויֵּאספו כל בעלי שכם וכל בית מלוא וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מֻצב אשר בשכם. ויגִּדו ליותם וילך ויעמֹד בראש הר גרִזים וישא קולו ויקרא ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם ה'. הלוך הלכו העצים למשֹׁח עליהם מלך ויאמרו לזית מלוכה עלינו. ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו ה' ואנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לתאנה לכי את מלכי עלינו. ותאמר להם התאנה החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לגפן לכי את מלכי עלינו. ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח ה' ואנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו כל העצים אל האטד לך אתה מלך עלינו". היו לו יותר משישה מנדטים, לאטד הזה. "ויאמר האטד אל העצים אם באמת אתם מֹשחים אתי למלך עליכם באו חסו בצלי" אין לו צל, אגב, כידוע, "ואם אין תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון". ממשלת האטד הזאת נושאת את שם האחדות לשווא, שעה שהאמת היא שזו ממשלת שנאה וחרמות, ממשלה שקמה על שנאה לנתניהו, שנאה למחנה הלאומי ובעיקר לערכיו והחרמת יותר מחצי העם. גם בזה, בשקר האחדות, העדה הרעה הזאת אינה הראשונה בהיסטוריה היהודית. קדמו לה קורח וכל עדתו, שרובנו, רוב העם הבריא הזה, שפוקד את בתי הכנסיות, קרא עליהם בשבת האחרונה. גם הם התעטפו באצטלה שקרית של אחדות, כי כל העדה כולם קדושים, הרי אנחנו אוכלים מאותו מסטינג, ושום הבחנה מינימלית בין טוב לרע, בין אור לחושך, בין ימין לשמאל ובין אמת לשקר, עדה של אינטרסנטים שהדבק היחיד ביניהם הוא הקנאה והשנאה, תאוות השררה והשלטון והמלחמה במשה אמת

ממשלת האטד הזאת קמה על הפרה סיטונאית של הבטחות, על שקרים והונאות. היא שומטת את הקרקע מתחת ליכולת הבסיסית של הציבור לתת אמון בתהליך הדמוקרטי, והיא פוגעת בכך פגיעה אנושה בעקרון שלטון העם. ממשלת האטד הזאת קמה על חורבות הדמוקרטיה ומתנתקת בצורה קיצונית בין התמיכה הציבורית האמיתית שלה זוכה המפלגה לכוח השלטוני המופקד בידיה. בכך היא שוב פוגעת אנושות בעקרון שלטון העם. ראש ממשלה שהוא אטד. היא קמה על יסודות של בוז לכל דבר שבקדושה, שעה שחברים בה מי שנלחמים בקדוש ברוך הוא ותורתו ומשאירה בחוץ את הציבור המאמין ומנהיגיו. ממשלת הישראלים שמדירה את היהודים. די לקרוא את ההסכמים הקואליציוניים שעליהם קמה ממשלת האטד הזאת כדי להבין את סכנותיה הגדולות לזהות היהודית של מדינת ישראל ואת המלחמה שהיא אוסרת על הערכים היהודיים שבבסיס הציונות. ממשלת האטד הזאת היא לא ממשלה יהודית והיא לא לגיטימית. היא קמה על פשע: הישענות על תומכי טרור שחותרים תחת בסיס קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. היא קמה על ידי צד שחובר נגד הצד השני לאויבי העם הזה ומגייסת אותו כדי להכריע במחלוקות הפנימיות בתוכנו. זו ממשלה של חילול השם, ממשלה חסרת אחריות, שמשעבדת את מדינת ישראל ואת האינטרסים הקיומיים שלה לגחמותיהם של תומכי הטרור הללו.

לא ייסלח. "ועתה, אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבימלך ואם טובה עשיתם עם ירבעל ועם ביתו, " נא לסכם. " ועם כגמול ידיו עשיתם לו. אשר נלחם אבי עליכם וישלך את נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדין. ואתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו שבעים איש על אבן אחת ותמליכו את אבימלך בן אמתו" וכו'. "ואם באמת ובתמים", אדוני יושב הראש, "עשיתם עם ירבעל ועם ביתו היום הזה שמחו באבימלך וישמח גם הוא בכם.

תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מלוא ותצא אש מבית שכם ומבית מלוא ותאכל את אבימלך".

אני כבר מסיים, אדוני. איך זה נגמר אז, כולם יודעים. זה לא ייגמר עכשיו, אדוני, אחרת. השקר הזה יקרוס ונצח ישראל לא ישקר ולא יינחם. העם הזה בריא. הוא יקיא מתוכו את בעלי המחלוקת שימינם הוא ימין שקר, יחבק ויוקיר טובה ותודה לראש הממשלה נתניהו על עשרות שנים של מסירות נפש לעם ישראל ולמדינת ישראל ועל הישגים אדירים שהוא יוביל. אנחנו לא נשברים ולא נחלשים, זה כבר הסוף, אדוני. אני רואה. נרים ראש, נזקוף קומה, נבנה גאוות יחידה ונוביל את המחנה הלאומי בדרך של אמת ואמונה, בדרך של יושר וערכים. ואני רק מסיים בפסק האחרון שקראנו אתמול,

רובנו, בהפטרה, פסוק אחד, אתה מזכיר לי את אחד הדרשנים שהיה מאריך,

רגע, עכשיו זה על חשבוני. היה מאריך עם הדפים בקריאה. היינו סופרים לו את הדפים. סיים את הדפים, פתח את הספר. כשהוא הגיע לדף האחרון, התחיל לדבר בעל פה. אז אני רק רוצה, באמת, פסוק אחרון. בתוכחה של שמואל שקראנו כולנו בהפטרה השבת: "כי לא יטש ה' את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם". אנחנו פועלים בעבור שמו הגדול, תודה. ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה.

יעלה ויבוא חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה, ואחריו חברת הכנסת, השרה המיועדת, יפעת שאשא ביטון. בבקשה, אדוני, שלוש דקות עומדות לרשותך, ואם תצטרך חצי דקה, אתן לך גם. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, הרבה אנשים שמחים היום במדינה. אפשר להבין זאת. חלקם, בגלל השחיתות בתיקים הפליליים. אחד כמוני, בעיקר בגלל השחיתות העיקרית והיא העמקת הכיבוש, הרחקת השלום, השיסוי בין האוכלוסיות, ההסתה נגד האזרחים הערבים, חוק הלאום, חוק קמיניץ. לכן יש מקום לשמחה, אבל בוודאי אין מקום לשאננות. מהיום אנחנו נשתחרר מהדוקטרינה של כן ביבי, לא ביבי, וניגש לעיקר, לעקרונות, לדבר פוליטיקה עקרונית. לילד הזה לא התפללנו. הממשלה שתקום היום היא

אם מדובר על התיקים עצמם,

יש תיקים מאוד חשובים לאזרחים הערבים. למשל, משרד הפנים, זה שקד, מהימין הקיצוני, משפטים, זה סער, מהימין הקיצוני, אוצר, זה ליברמן, מהימין הקיצוני, שיכון, זה אלקין, מהימין הקיצוני, נגב וגליל, 70% מהאזרחים הערבים חיים בנגב ובגליל, זה עודד פורר מישראל ביתנו, ימין קיצוני. ומעל לכול והחשוב מכול, זוהי ממשלת עסקת המאה, ומדובר בעיקר על ירושלים, מכיוון שהיא קונסנזוס ציוני אז התנחלויות בירושלים, הריסת בתים בירושלים, וגם אזורי C בגדה המערבית, כלומר, עסקת המאה. ופנימה, אין ספק שיש כיוון מיוחד נגד הנגב. אני שמעתי טוב את הנאום של ראש הממשלה המיועד בנט מלפני ארבעה ימים בעד איסוף האזרחים מהנגב, וגם שמעתי עכשיו את נאום הפתיחה שלו. חברי סעיד אלחרומי, זו לא הממשלה שלך. זו לא הממשלה שלך. זו ממשלה נגד אזרחי הנגב הערבים. התבשרנו ושמענו על שותפות יהודית-ערבית. בממשלה הזאת יש שותפות יהודית-ערבית על בסיס פגיעה בירושלים, פגיעה בערביי הנגב ופגיעה באזרחים הערבים. הוספתי לך. אנחנו מחפשים שותפות אחרת של יהודים וערבים, על בסיס של שלום, שוויון, דמוקרטיה, וצדק חברתי, שאין בממשלה הזאת. וטרור. תודה. (אומר בערבית: עזרו זה לזה במעשים טובים וביראת שמיים, ואל תעזרו זה לזה לפשוע ולהתנכל.) הממשלה הזאת היא, (אומר בערבית: תעזרו זה לזה לפשוע ולהתנכל.) תודה רבה.

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון,

ואחריה, ניצן הורוביץ,

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, לפני שאפתח בדבריי אני מוכרחה לומר שאם הרשימה המשותפת מתלוננים ואנחנו ימין קיצוני, ומהצד הזה מתלוננים ואומרים שאנחנו שמאל, כנראה שאנחנו במקום טוב באמצע ומסוגלים לאחד את כולם.

תראו,

אנחנו יצאנו לבחירות האחרונות ועברנו מערכת בחירות לא פשוטה בכלל, אבל אמרנו, בעיקר בתקווה חדשה, לאורך כל הדרך: אנחנו עושים את המהלך הזה כדי להביא שינוי למדינת ישראל. הממשלה שמושבעת היום,

היא אולי לא פסגת החלומות של אף אחד מאיתנו, אבל היא מביאה את השינוי שאנחנו ביקשנו לעשות. ההתנהגות שראינו כאן היום מצד חברים לכנסת, בעיקר מהצד הזה של המליאה, רק מוכיחה כמה חשוב שאנחנו נעשה את השינוי הזה וחשוב שנעשה אותו מהר. שמעתי גם את חבר הכנסת גפני, שמעתי גם את חבר הכנסת סמוטריץ', וחבל שהם לא כאן.

מדברים כאילו יש להם מונופול על היהדות. אז אני רוצה לומר לכם שיושבים כאן ההורים היקרים שלי ושומעים את הדברים. אצלנו שבת היא שבת, עם קידוש, לפעמים אפילו שירים. אנחנו מכבדים את המסורת. מי קבע שהם יהודים יותר מאיתנו? זה בדיוק השינוי שאנחנו רוצים להביא כאן, להפסיק את הקרע הזה, את הפילוג הזה, את המונופול שלוקחים כאן אנשים על היהדות, וגם מחליטים מיהו יהודי ומיהו לא, רק כי הוא לא מסכים לדעתם. הגיע הזמן שנשנה את זה, שנאפשר בבית הזה לכל אחד לומר את תפיסתו ואת דעתו כפי שהוא מאמין בהן, גם אם זה לא נוח לנו. וגם אני בטוחה שאשמע דברים שאני פחות מסכימה איתם, וזה בסדר. בשביל זה אנחנו כאן, ובשביל זה אנחנו רוצים לייצג את כל החברה במדינת ישראל. אנחנו אומנם יוצאים למסע של שינוי, וזה לא יהיה קל. זה לא יהיה קל,

ואנחנו נעשה את זה. שמעתי כאן את ראש הממשלה היוצא מדבר על ממשלה מסוכנת. אני רוצה להבטיח לכם, חברים: אנחנו לא ניקח מדינה כבת ערובה לעניינים האישיים שלנו. אנחנו לא נקבל החלטות חסרות היגיון רק כדי לשרת איזשהו אינטרס פוליטי של מי מהשותפות.

נא לא להפריע. לקחתם אותה כבת ערובה בגלל נקמה

פחד והפחדה לא יהיו חלק מהמכניזם של המנהיגות שלנו. אנחנו כאן כדי לשרת את כל האזרחים במדינת ישראל. לכן אני קוראת לציבור, קחי עוד דקה לכבוד ההורים שלך.

ממש 30 שניות. תודה, כבוד היושב-ראש. אני רוצה לקרוא מכאן לציבור לשמור על איפוק. אנחנו שומעים הרבה מאוד דברי שנאה, הסתה, המון המון ארס שנשפך בימים האחרונים. אם נשמור כולנו על איפוק נוכל לעבור בשלום גם את התקופה הזאת. יש כאן אנשים שהתרגלו לשלטון יחיד. הממשלה החדשה תוכיח שאפשר להנהיג אחרת,

באחריות,

כשרק טובת הציבור עומדת לנגד עינינו, ועם שמירה על ביטחונה של מדינת ישראל ועל ערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אחריה יבוא חבר הכנסת השר המיועד ניצן הורוביץ, בבקשה. עד שלוש דקות גם לרשותך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, היום אנחנו נקראים לבצע את הפעולה הבסיסית ביותר שאליה נבחרנו,

להביא לידי ביטוי את רצון הציבור. והציבור בישראל בחר בשינוי. ארבע פעמים בשנה וחצי האחרונות אמר הציבור בצורה ברורה: הגיע הזמן להחליף את השלטון. ארבע פעמים אזרחי ישראל הלכו לקלפיות והצביעו בעד ממשלה אחרת. בבית הזה היו מי שפשוט סירבו להקשיב.

עוד שטיק, עוד מערכת בחירות ועוד בזבוז של מיליוני שקלים, עוד שנאה, עוד פילוג ועוד ממשלת מעבר.

זה נגמר. היום אנחנו עומדים להחזיר את האמון הישראלי במילה "דמוקרטיה", מקימים ממשלה חדשה ומחזירים את המדינה לפסים של התנהלות שפויה. הממשלה הזאת היא ממשלה מורכבת,

אבל היא הממשלה הנכונה לחברה הישראלית בעת הזאת. זו ממשלה שתחליף את השלטון המושחת, המסית והמסואב בממשלה שרואה לנגד עיניה את כלל האינטרסים של הציבור הישראלי, ממשלה שלא תסמן בוגדים כמו שאתם עשיתם,

חבר הכנסת קרעי,

ממשלה שראשיה לא נאשמים בפלילים, דבר שהיה אמור להיות מובן מאליו, אנחנו מחליפים ראש ממשלה שעומד לדין בבית המשפט פה, בירושלים, על עבירות פליליות חמורות, ממשלה שלא מונעת מאש ההסתה והשנאה, ממשלה של הציבור ולא של איש אחד. חרדים למזבלה. אחלה ממשלת אחדות.

עוד בטרם הוקמה הממשלה הזאת היא כבר עושה היסטוריה. לראשונה הקואליציה מורכבת גם ממפלגה ערבית, פעם ראשונה מאז קום המדינה. בממשלה הזאת יכהן שר ערבי בתפקיד בכיר, ממרצ, כמובן, אני מאוד גאה על זה, וזאת התשובה לכל הגזענים והאלימים שרצו לסמן את הערבים במדינה כאויב,

זו בשורה למי שמאמינים בשותפות יהודית-ערבית, גם במסדרונות הכנסת וגם בממשלה. הגיע הזמן. מרצ לקחה על עצמה בממשלה הקרובה משימות קשות: מערכת הבריאות, טיפול במשבר האקלים, הגנת הסביבה, הנעה מחדש של קשרים אזוריים, גם בינינו לבין הפלסטינים שבינינו.

קח עוד חצי דקה לכבוד מיכל רוזין, שעומדת לחזור לכאן. תודה, זה כבוד גדול. אנחנו נפעל מתוך הממשלה באחריות ובשיקול דעת כדי לייצר שינוי היסטורי שכל אזרחי המדינה יחושו בו, גם אנשי הימין, שאני לא מסכים איתם, לא הצביעו לנו, אבל אנחנו נעבוד למען כולם, תודה. ובוודאי שאני אעשה זאת כשר הבריאות, והכול, אדוני היושב-ראש, מתוך העיקרון המנחה אותנו, של שוויון ערך האדם. זה הדגל שלנו במרצ מאז ולתמיד.

יעלה ויבוא חבר הכנסת מנסור עבאס.

תשע דקות לרשותך, אדוני.

לא בטוח שאתה רוצה שאגלה את כל המגעים שהיו. לא בטוח.

עזוב, לא כדאי לך. אני התחייבתי שלא אחשוף מגעים, תכנים,

מתוך הכרת הטוב ללגיטימציה הוא לא רוצה לגלות. אני מבקש לא להפריע לו. ברשותכם, רבותיי, אני רוצה להתחיל את הנאום שלי בעיקר בלדבר בערבית.

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:

זו הפעם הראשונה שבה עומד חבר כנסת ערבי, יושב-ראש רשימה ערבית, הרשימה הערבית המאוחדת, כדי לדבר ולהסביר מדוע הרשימה הערבית המאוחדת תומכת בהקמת הממשלה הזאת

בקואליציה, אף שהיא לא חלק מהממשלה למעשה. זה שנים רבות, שלא לומר עשרות שנים, אנו מנסים באמצעות פעילותנו הפוליטית בפרלמנט ובשטח להשפיע על החלטות

יהיה תרגום כדי שנוכל להגיב? אתה יכול להוריד את זה מהפרוטוקול, אם אתה רוצה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: האחים והאחיות בני עמנו, הרשימה הערבית המאוחדת הייתה, עודנה

לי, אז, בוא נתחיל. על התרגום מוסיפים. רבותיי, הכותרת שאני יכול להניח היום על שולחנכם, בשביל לתרגם אתה צריך שמונה דקות. יש לך דקה, אז אתן לך עוד קצת, לא שמונה דקות, ודאי שלא.

אנחנו שייכים לעמים שונים, לדתות שונות ולמגזרים שונים. יש דבר אחד שמחבר בין כל אזרחי המדינה, וזה האזרחות. רע"מ החליטה, זה לא אמרת, ומה עם נאמנות?

רע"מ החליטה לקדם את השיח האזרחי שמחבר בין כולנו. רע"מ מנסה לקדם שיח שיוביל למערכת יחסים טובה יותר, חדשה, ערכית, לכל אזרחי המדינה, גם יהודים וגם ערבים. ניהלנו שיח סובלני והתעקשנו שלא לחרוג מהנורמות המקובלות. אנחנו עדיין אוחזים בגישה הזאת, ורוצים גם שכל סיעות הבית, כל חברי הבית, יתחילו לחשוב אחרת. אף אחד לא מכר את הנגב לרע"מ. הנגב עדיין נשאר בתוך מדינת ישראל. תושבי הנגב הם אזרחי מדינת ישראל. יש סכסוך על הבעלות על הקרקעות, זה קורה בכל מדינה מודרנית שמתמודדת עם סוגיות דומות כאלה, עם חיי השבטים, בכל מדינה ומדינה. גיליתי שבסופו של דבר בעיות של אזרחים, מעלים אותן כסוגיות לאומיות,

לכאורה, אנחנו צריכים לפתור את כל המשברים,

לתת פתרון לסכסוך עקוב מדם של מעל מאה שנה כדי לתת פתרון למצוקות החיים של אזרחי המדינה,

רווחה, תעסוקה,

של יישובים, שיקבלו מעמד מוניציפלי, שתהיה להם אפשרות גם לפתח את החקלאות, לא רק שלהם, של המדינה עצמה.

אני מקווה שהשותפות שאנחנו מנסים לקדם, השותפות האזרחית, תגשר על הפערים גם ברמה הלאומית וגם ברמה הדתית, תודה רבה.

ותביא אותנו ביחד לדיאלוג, לדו-שיח, כדי נבין אחד את השני ולא נעמוד אחד מול השני כאויבים.

זה המבחן, לא רק של הקואליציה שקמה היום, אלא גם המבחן של האופוזיציה. ואני מודע, כבוד השר דוד אמסלם, אפשר לשאול אותך שאלה? אתה אומר את הדברים גם לגבי ההתיישבות ביהודה ושומרון? גם שם תתמכו ביישובים, או אלה אזרחים אחרים, היהודים?

סליחה, כמה דקות אחרי הזמן. אני אתן לך תשובה על השאלה.

זה לא יסתיים בכן ולא. הוא דיבר על הבדואים. רציתי לדעת, אני אתן לך תשובה,

אני גר במעלה אדומים, ביישוב שלי.

אני אתן לך תשובה במשפט האחרון.

אני מקווה שגם לך וגם לליכוד וגם ליהדות, לכל סיעות הבית, שיהיה להן אותו חזון.

החזון שלנו, לחיות בשלום, בביטחון, בשותפות ובסובלנות.

בואו נסיים בנימה אופטימית זו. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת גלית דיסטל. מה עם ליברמן? תנצלו את הזמן עד שרון כץ יגיע. לאחר מכן, דממה באולם. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. תודה, יבגני. תודה, שלמה קרעי. בבקשה, לא צריך הסבר, נתתי לך הסבר.

התחושה הערב היא של התחדשות ואופטימיות. אפשר להתווכח, והדעות במליאה חלוקות, אבל עם דבר אחד אי-אפשר להתווכח: תהיה ממשלה והיא תיתן תקווה. לאחר שנתיים של התכתשויות והעמקת הקיטוב והמחלוקות בין כל חלקי המדינה, תהיה, בעזרת השם,

חברות וחברי הכנסת, זכרו את דבריי:

שתצא הממשלה החדשה לדרכה, יגיע גם השקט, שקט שכל כך נדרש. צעקות הבחירות יידומו, הקיטוב שהקמפיינים יצרו ייעלם ומלבי השנאה יחרישו. אני יודע שעוד בטרם הקמתה, יש מי שמנבא לממשלה הזאת התרסקות מהירה, אבל אני מאמין שהרוח הטובה שמדביקה את שמונת חלקי הממשלה תנשוב בחוזקה ותקרין לעבר כלל אזרחי ישראל. זו תהיה ממשלה שתתרכז במה שנחוץ למדינה בעת הזאת, ומה שנחוץ למדינה בעת הזאת הוא הוא להחזיר את השפיות תקציב, עבודה תקנית של משרדי הממשלה והשבת החיים הנורמליים לאזרחי המדינה. זו תהיה בעיניי ממשלה שדווקא הריבוי או השונות הוא היתרון הגדול שיהיה לה. הבית הזה, שאמור לשמש דוגמה,

לזירה של שנאה הכוללת מחזות שלא חלמנו שנראה כאן. מסרי שנאה, שהוסתרו עד כה מאחורי טוקבקים, נכתבים ונאמרים היום בפרהסיה ובפנים גלויות. זו המדינה שאליה פיללנו?

כדי לפתור את אותם, חבר הכנסת קרעי, נא לא להפריע. זה התיקון שאנחנו חייבים לעצמנו לאחר חורבן שני בתים. הממשלה הזאת תכלול 13 חברות וחברים המשתייכים לצד השמאלי של הבית הזה, 20 חברות וחברים מהימין, כולל ראש ממשלה דתי, לראשונה, ו-25 חברות וחברים מהמרכז.

כל פוסט-ציוני חברת הכנסת דיסטל,

יסבו סביב שולחן הממשלה נציגים של כל חלקי המדינה הזאת. אנחנו כאן היום בכדי לומר די,

אני פונה לחבריי מהקואליציה היוצאת: אתם לא האויב, אתם חלק מאיתנו, חלק מאותה מורשת והיסטוריה. דלתות הקואליציה יהיו פתוחות לרווחה בפני כל אחד ואחת מכם, בלב פתוח ובנפש חפצה. עם מריצות או בלי? כולנו התקבצנו כאן מתוך אהבת הארץ והמורשת העתיקה בעולם. נא לא להפריע.

של הממשלה החדשה היא לא למלחמה ולא לחרמות. אנחנו כאן בשביל לעבוד קשה למען אזרחי ישראל. נא לסכם. זהו ערב של תקווה שהינה קמה לה ממשלה אחרת, ממשלה שתאהב, תכבד ותעבוד עבור העם.

תודה רבה. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אני מקווה

בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות.

על שלוש רגליים עומדת הממשלה הזאת, ואף אחת מהן איננה דמוקרטית, ואף אחת מהן איננה משקפת את רצון הציבור, ואף אחת מהן איננה פועל יוצא של רצון העם. הרגל הראשונה היא הפרקליטות והמשטרה, שהעניקו לשמאל מתנה נפלאה, שוחד, מרמה והפרת אמונים, כתב אישום מופרך ותפור. אלא שבימים אלה ממש הרגל הזאת מתפוררת בבית המשפט, כשמתברר שהפרקליטות העלימה מצוות ההגנה של ראש הממשלה מאות אלפי מסמכים מזכים. אני חוזרת: הפרקליטות של מדינת ישראל הדמוקרטית העלימה עשרות אלפי מסמכים מזכים במשפטו של ראש ממשלה שנבחר באופן דמוקרטי. ואתם שותקים. למה אתם שותקים? אתם נגד שחיתות, לא? הפללה זה לא שחיתות. מה אכפת לכם הפללה? מה אכפת לכם הפיכה? אתם הרי כל כך זקוקים לקביים האלה, אתם זקוקים להם כדי לנצח. מה הייתם עושים בלי מנגנון הפיצוי הזה של השמאל? איפה הייתם היום בלעדיו? הרגל השנייה היא התקשורת, המגויסת, האחידה, שתפקדה כמו תזמורת של שופרות שנאה והסתה נגד ראש הממשלה, הכפישה אותו ואת משפחתו במשך שנים, וזה כל כך עזר לכם, העלימה את הישגיו, וזה עזר לכם, הצליחה להנדס תודעה של ציבור שלם, וזה עזר לכם, ומעלימה גם עכשיו את התפוררות התיקים, כדי שאף אחד לא ידע שנעשה פה ניסיון הפיכה משפטית. ואתם סומכים על זה ושותקים, כי איפה הייתם בלי זה? אתם כל כך זקוקים לקביים האלה, אתם כל כך זקוקים לעזרה הזאת, כי לא הצלחתם להתנחל בתוך הלבבות של הציבור הישראלי. הרגל השלישית היא רגל ההונאה, של פוליטיקאים ששיקרו ביודעין לבוחרים שלהם, כייסו אותם, שדדו את רצונם הדמוקרטי ואז העניקו אותו על מגש של כסף לשמאל, לשמאל הרדיקלי, לשמאל הפוסט-ציוני ולשמאל האנטי-ציוני. מדוע הם עשו זאת? אחד מונע משנאה, השני מונע מנקמנות,

מתוך התקף מגלומניה, והשאר, מתוך אופורטוניזם טהור. זוהי מכירת החיסול האידיאולוגית הגדולה ביותר שהתבצעה מאז קום המדינה. אם מערכת הבחירות הזאת משולה לריצה של 100 מטר, אז אתם, קואליציית השמאל והשמאל הרדיקלי, הגעתם לקו הסיום רק בגלל סיבה אחת: היה לכם פור של 90 מטר מקו הזינוק.

נעזרתם, נא לסכם. השתמשתם בקביים, לא הצלחתם לבד. והאדם שרץ מולכם רץ ברגליים ובידיים קשורות, ובכל זאת ניצח אתכם בפער באהדת הציבור. ממשלת הדרת חרדים וממשלת הדרת מסורתיים, ממשלה שנולדה בחטא, ממשלה שאין בה כבוד ואין בה יושרה אלא רק דבר אחד: שנאה.

למי שעומד בראש, עוד משפט אחד, אין סיכוי היום לעבור את אחוז החסימה, והחזון העיקרי של הממשלה הזאת הוא להוציא את המתחרה, שנהנה מתמיכה ציבורית עצומה, אל מחוץ לחוק. ככה לא נראית דמוקרטיה חדשה ונקייה, גבירותיי ורבותיי. זו לא אחדות, חברים יקרים. ובאשר לשחיתות, יש לי רק שתי מילים: אביגדור ליברמן,

תודה רבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יו"ר הסיעה שלי, ועומדות לרשותו עד שלוש דקות. אין משוא פנים. אני מכין אותו בינתיים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, מעולם במדינת ישראל לא הושבעה ממשלה שנושאת איתה רכבת קרונות של הבטחות לציבור, הבטחות לפריפריה, לחלשים, הבטחות לאנשים שהזיקו בהם עד היום. כשאני קורא את ההסכמים הקואליציוניים, אף מילה אחת בכל ממשלה המנופחת

מילה אחת על פריפריה, מילה אחת על בתי החולים, מילה אחת על האנשים הנזקקים ביותר בחברה.

אנחנו שומעים פה שנה שלמה מילים, נאצות. איך הנוכל מרעננה אומר לנו כבר תקופה ארוכה? החרדים השתלטו על תקציב המדינה. למה אותו נוכל מתכוון כשהוא במשך שנה שלמה מטיף פה מוסר על החרדים שהשתלטו על תקציב המדינה? חבריי ברע"מ הכניסו סעיף קואליציוני, ואני מברך אותם על זה: הממשלה תאשר בתוך 45 ימים מיום כינונה שלושה יישובים בדואיים. ואני שואל את אותו נוכל מרעננה: ריבונו של עולם, בשלמא לאותם שותפים שלך בקואליציה אין ביורוקרטיה, 45 ימים יש, אבל הסדרת ההתיישבות ביש"ע, שהלכת לבית-בית והתחייבת שנסדיר אותם, איפה אותם המצביעים שלך, שהם מסכנים, החשמל שלהם קופץ, שאין להם מים? אותו נוכל מרעננה, שדואג ליישובים של רע"מ, וזה בסדר, מה עם אותם יישובים ש-20 שנה מחכים להסדרה ושום דבר? מה עם אותם אנשים בפריפריה של ירושלים שנתקעים,

בגבעת זאב,

למה להם אין איזשהו פישוט ביורוקרטיה 45 יום? איפה זה נעלם? מפלגת מרצ עתרה לבג"ץ.

על בזבוז כספים, מנגנון הממשלה החלופי. אחד הבכירים שלהם, ראינו סרטון היום, שואג כמו אריה: אתם אפסים, קבוצת נוכלים. כל זה נעלם. ממשלה עם 61 חברי כנסת, כולם שם קיבלו ג'ובים, בקושי חברי כנסת יש להם. איפה העתירה שלכם לבג"ץ? אני רוצה לחזור לנוכל מרעננה. בכל תקופת הקורונה הוא רץ מיקרופון-מיקרופון וסיפר שבמפלגה שלו, אין כלכלה, לא מעניין. איפה תיקי הכלכלה שרצית למפלגה החלשה והקטנה שלך? למה זה נעלם? ופה אני רוצה לעבור לעוד תכשיט, הבריון מנוקדים, אותו אדם שרצה לשים אותי ואת הילדים שלי על מריצה ישר למזבלה. אותו אדם, תוך מרידה במלכות שמיים, הולך ומקבל מנפתלי בנט, שקודם היה כאן, אותו נוכל מרעננה, שמספר לנו שהוא ידאג לנו ויעזור לנו, את כל כספי המדינה. אני רוצה לומר,

מעל הבמה הזאת למצביע ימינה,

אנחנו נהיה כאן בשבילכם, אנחנו נעשה את מה שהבטיחו לכם. וברשותך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר עוד משהו: אותו נוכל מרעננה מספר לנו בכל מקום שהוא ידאג לעולם התורה, לבני התורה. אני רוצה לקרוא מכאן את אותו הסכם אומלל, שכל-כולו מרידה במלכות שמיים.

לדאוג שכל תלמידי ישראל ילמדו לימודי ליבה, לא ניתן לך דריסת יד בחינוך החרדי, תחבורה ציבורית בשבת, אנחנו ניאבק שתהיה כאן מדינה יהודית. לבני הישיבות, סיירת המטכ"ל של עם ישראל, אנחנו פה להילחם בשבילכם, אנחנו פה להיאבק בשבילכם. לבורא עולם נאמר שהמסמך המרושע הזה, אין לו קשר לאלוקי ישראל,

אין לו קשר לעם ישראל. אותו נוכל מרעננה, נא לסיים. אנחנו פה נעשה הכול עד שהוא יעזוב את המשכן הזה בבושת פנים.

חבר הכנסת רם שפע,

רם שפע, עד שלוש דקות.

קח אוויר, קח אוויר. האמת, אדוני היושב-ראש, לעלות פה אחרי מלכיאלי... אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה המיועד נפתלי בנט, ראש הממשלה החליפי

חברי הכנסת, מכובדיי כולם שבאו

חברי וחברות הכנסת ואזרחיות ואזרחי ישראל, אני עומד פה היום, ביום החשוב הזה, ההיסטורי והמרגש, ביראת כבוד מול האחריות האדירה שיש על הכתפיים שלנו. רגע לפני שאתייחס לחשיבותו של היום במישור הלאומי, אתחיל בנקודת מבט אישית. עבורי היום הזה הוא סגירת מעגל. הגעתי לפוליטיקה כדי להילחם על דרך, ולפני חצי שנה, ב-22 בדצמבר 2020, בליל החניונים ההוא, ולמרות שהמונים הזהירו אותנו, אותי ואת חבריי, שאם נפיל את הממשלה, נתניהו יביס אותנו בבחירות ויחזור לשלטון, החלטנו להעז ולפעול באופן אקטיבי. ביום ההוא, יחד עם חבריי היקרים מיקי חיימוביץ', אסף זמיר ומיכל שיר ויחד עם כל האופוזיציה, הצבענו באופן אקטיבי על הפלת הממשלה, כי לא הסכמנו לתת לפחד לנצח אותנו. מבין אותה חבורה שהעזה, רצה הגורל ואני היחיד מביניהם שכאן היום. אנחנו סוגרים מעגל היום בתקווה גדולה ומשביעים את ממשלת השינוי, אז חבריי, סגירת המעגל הזאת היא גם שלכם. במישור הלאומי, לממשלה ולקואליציה החדשה יש תפקיד קריטי, לחבר ולאחות את היחסים העכורים בין הממשלה והכנסת לבין הציבור. התרגלנו, תספר לליברמן. התרגלנו, חבר הכנסת קרעי, כולנו התרגלנו, חברי כנסת, אנשי תקשורת, אזרחים ואזרחיות, שהתרבות הפוליטית היא תרבות של פילוג, שאידיאולוגיה שונה נחשבת לבגידה, שתרבות פוליטית היא תרבות של שקר, של לא לכבד את כללי המשחק, של חוסר שקיפות, התרגלנו שבוחרים תמיד באינטרס הצר במקום באינטרס הרחב של אזרחי ישראל.

אין לי אשליה שזה הולך להיות חלק, אבל אם כולנו, גם אתם באופוזיציה, נכבד את כללי המשחק, נוכל להתרגל שוב אחרת, שפוליטיקה היא מקום שמכבדים אנשים גם כשלא מסכימים, ולא צועקים פה "נוכל", חבר הכנסת מלכיאלי, כל עשר שניות. אני יודע שחלקים מסוימים בציבור הישראלי חשים תחושת אכזבה קשה הערב. אני יודע, כולנו ערים לזה. ועל אף האתגרים הרבים, אנחנו פה מחויבים לחלוטין גם אליכם, אל כל אחד שמאוכזב מאיתנו או מהממשלה הזאת. אני רוצה שהצעיר החרדי ירגיש שאני דואג לו, שאכפת לי ממנו, שאני מקשיב לו. אני גם רוצה שאותה אימא צעירה שהצביעה לליכוד תרגיש שאנחנו מחויבים לה, שאני קשוב לה, גם אם לא אצליח להגשים את כל חלומותיה. זה עשוי לקחת זמן, אבל אני באמת מבקש מכאן את אמונכם, כל אלה שלא הצביעו לנו. תנו לנו להוכיח לכם שאכפת לנו מכל אחד ואחת מכם. במעמד זה אני רוצה לפנות, נא

אני עוד לא מסכם, אבל אנחנו מתקרבים. נא לסכם. הזמן עבר, אבל אני אתן לך עוד קצת. במעמד זה אני רוצה לפנות לילדי ישראל, אדוני היושב-ראש, שאף אחד כמעט לא מתייחס אליהם פה, ילדים וילדות שעברו שנה קשה, ולהורים הצעירים בני הדור שלי שסבלו שנה של קורונה בניסיון לאזן בין הבית לילדים, למשפחה:

אנחנו הולכים לדאוג לכם, ונעשה הכול כדי שתחזיקו מעמד, יחד עם חבריי המופלאים בסיעת העבודה, עם כל אחד ואחת מהם, ויחד עם המנהיגה שלנו, שעשתה בעצמה היסטוריה אדירה. אנחנו נעבוד קשה כל בוקר. ולפני סיום, אני רוצה להקדיש את המעמד הזה בהתרגשות ובהערכה עמוקה לכם, שגם עכשיו נמצאים כאן בחוץ, מפגינים, מאות אלפי אזרחים ואזרחיות שיצאו מהבית לצומת, לגשר, גם לבלפור, עם שלט מקרטון או עם דגל ישראל קטן ורעוע, כי הם הפגינו נחישות מדהימה. אז זה מוקדש גם לכם, על שיצאתם להילחם.

אבל ממש לסיום,

לכל אחד ואחת מהאזרחים, לאלה שהפגינו בצד אחד של הכביש ואלה מהצד השני, לאלה שהצביעו לנו ואלה שהצביעו לאחרים: תמשיכו להיאבק על הדמוקרטיה, תמשיכו להפגין, תבקרו אותנו, גם בממשלה הזאת. הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה הוא שכל אחד ואחת ירגישו שהם יכולים להפגין מול כל ממשלה. בלי זה, הדמוקרטיה שלנו תיראה אחרת. יחד נעשה, מרגי, ונצליח.

השר ליצמן, בבקשה, אדוני. אחריו, יבגני סובה. כבוד היושב-ראש, היום אנחנו צפויים לראות לראשונה בישראל השבעת ממשלה ללא תמיכה ציבורית, ללא ניצחון בבחירות, בלי גיבוי של העם, בלי מחנה מאחוריה. זה אוסף של שקרים, הונאת בוחרים, רודפי דעת וחיבור של שונאים שמצאו דרך, פרצה חוקית, לנקום בשנוא נפשם, נתניהו, ללא כל דבר שמחבר ביניהם אידיאולוגית וערכית. ממשלת בנט-לפיד-ליברמן זו ממשלה רפורמית שקוראת תיגר על כל הקדוש והיקר לעם היהודי לדורותיו: הפקרתם את השבת, תחבורה ציבורית בשבת, פגעתם בגיור הלכתי, גיור רפורמי,

החינוך החרדי, עולם התורה, הכותל, ערכי הדת ומסורת ישראל. זו ממשלה שתוכננה בחטא, שנולדה בפשע של שנאה והסתה. מי שנותן לרודף הדת והמסורת ליברמן להיות שר אוצר ויושב-ראש ועדת הכספים עושה צעד נואש ובזוי. נפתלי בנט, את מה שאתה חושב על ליברמן אני יודע יותר טוב מאחרים. לא אצטט כאן משיחות אישיות שלנו, רק אומר שהוא האחרון שהיית נותן לו לנהל בנק או חנות. את מה שאמרת על שותפך החדש-ישן לפיד אמרת גם לאחרים בכל מקום: טעות חמורה שלא אחזור עליה לעולם. אני מגלה לך,

שאתה עומד לחזור על טעותך זו פעם נוספת, ולהתחרט עליה כפליים. תרשום לך. אבל הפעם לא תהיה סליחה. חבריי חברי הכנסת, תראו, יש כאן משהו מדהים. בעוד מפלגות קואליציית השיסוי וההחרמה סיכמו שלא להעלות נושאים בעייתיים ביניהן בגלל השעטנז האידיאולוגי שיש בהן,

הן מצאו לנכון להסכים ביניהן על עקירת כל סממן יהודי ופגיעה בצביון היהודי של ישראל. על זה אין להם ויכוח ומחלוקת. בושה וחרפה. קיבלנו הערות וגינויים על ההתקפות של הנציגות החרדית נגד הונאת המאה של בנט, ואני שואל אתכם: איפה הייתם, איפה הייתם אתם כשגידפו והסיתו נגד החרדים בצורה קשה ומכוערת ביותר? אילו צביעות והתחסדות. שנה שלמה של קורונה הכפישו, טינפו על החרדים, וכלום לא שמענו נגד. מי שאמר: לזרוק את החרדים למזבלה, מתקבל בכבוד כשר האוצר ומקבל שליטה על המדינה, אבל אוי ואבוי אם מישהו אמר על בנט "רשע". אוי, זו הסתה, והוא צריך להוריד את הכיפה. בכל קואליציה שיהדות התורה הייתה שותפה בה הוצגנו,

כשודדים שגוזלים את קופת המדינה לצורכיהם האישיים. ואז מגיע מנסור עבאס ומראה לכולם איך מקבלים תקציבים בכפולות של מיליארדים, לא כמה מיליונים לתקציבים בסיסיים לחינוך חרדי ועולם התורה, אלא מיליארדים כאוות נפשו, והכול בסדר, אין הסתה ואין תקשורת שמתירה את דמם. רק את החרדים תקפו. מאותם עיתונאים ופוליטיקאים ששנים הציגו את החרדים כסחטנים אני דורש היום: תתנצלו. הגיע הזמן. יהדות התורה וגם ש"ס סירבו יחד, בגאון ובלי היסוס, לכל ההצעות הפוליטיות שהוצעו להן על מנת לעבור צד ולתמוך בקואליציית הרפורמית וההסתה. עמדנו על עקרונותינו, שמרנו על הבטחותינו לבוחרינו, ללכת עם הימין ונתניהו, ואנו לא מתחרטים על כך לרגע. ידוע מאמר חז"ל: "כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל". נמשיך לפעול תמיד כהוראת מועצת גדולי התורה, וניאבק בממשלה הרעה הזאת. נעצור את מזימותיה נגד מסורת ישראל והצביון היהודי,

הציבור החרדי, יודע להכיר טובה ויודע להבחין מי מנסה לרכוש אותנו בשקרים והבטחות שווא. אנחנו צפויים למילים יפות,

חנופה והרגעה: יהיה בסדר, ולא נפגע בכם.

אנחנו לא מאמינים לך, בנט, וללפיד. כפי ששיקרת ל-200,000 איש תשקר גם לנו היום. מי ימנע ממך? אנו רואים את הסכנה הקשה על עולם התורה והישיבות, על המשפחות החרדיות ברוכות הילדים, על עתיד קיום העם היהודי בארצו, ונעמוד יחד, יהדות התורה וש"ס, באחדות וכאיש אחד,

על משמר קדושי ישראל. אני רוצה לומר לך, מר בנט, אני מסיים: אתה לא השקרן הראשון. קדם לך כבר בהיסטוריה רמאי גדול שהיתל, שיבש, שיקר והחליף דעות

עשרת מונים. הוא גם ביקש לעקור את הכול. אם לא ידעת, אני מגלה לך שהוא לא הצליח, ונצח ישראל לא ישקר.

תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, ואחריו, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. יש לי תשע דקות, נכון?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

זה נכון שזה אמור להיות משהו מרגש, טקס השבעת הממשלה, אבל אני רוצה להתחיל ממשהו קטן.

לפני 30, 40 שנה, לפני שהמציאו מדפסות, איך הסופרים כתבו? הם, היו להם מכונות כתיבה, והיו שמים,

שאתה מעתיק כמה? זה נייר קופי. נייר קופי זה באנגלית. הספקנו לשכוח. אני מנסה למצוא מילה עברית מתאימה, כי אנחנו בארץ ישראל, אז בוא תמצא לי משהו שמתאים לארץ הקודש.

היו כותבים במכונת כתיבה ואז מחלקים את זה. יש לי תחושה שהיום הקואליציה היוצאת קיבלה את הנייר הזה, קופי, בשביל להגיד את הדברים ששמענו במשך כמה החודשים האחרונים, כשהם תקפו את האופוזיציה בזמן שהם בשלטון ומנסים להפיל את האחריות על האופוזיציה.

תן לי לסיים עשר דקות ואחר כך תגיד מה שאתה רוצה, כי אני יודע מה אתה הולך להגיד. הוא כבר לקח דקה בלי רשות.

קודם כול, אני רוצה להגיד כמה דברים. בכל זאת, זה מעמד חגיגי, יש פה אנשים שבאו לכנסת לשמעו חברי כנסת, נציגי העם. מה הם רואים פה? רואים פה הצגה

הצגה מבישה,

אני אומר את זה בצער רב, הצגה מבישה של ראש הממשלה. אדוני, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא עוצר את החברים, לא עוצר את שלמה קרעי, לא עוצר את החברים מהליכוד כשהם עושים פה הצגות. זאת התרבות הפוליטית? שלמה, זה מה שאתה רוצה להעביר לילדים שלנו?

כי אנחנו רוצים שהילדים שלנו יסתכלו על הנאומים פה וילמדו קצת להקשיב.

אם אתה תפנה אליו לשמוע, אני לא אוכל להשתיק אותו. חבר הכנסת קרעי, תודה. לא, לא, לא, להפך.

על חשבונך, ואני לא אשתיק אותו.

אל תשתיק, אל תשתיק. אני יודע גם להשתיק, אדוני. אתה מכיר אותי טוב, אני יודע להשתיק אם אני רוצה.

זאת התרבות הפוליטית שאתם מעבירים לדורות? זאת התרבות הפוליטית שתיזכר פה, בכנסת העשרים-וארבע? אני לא רוצה שהילדים שלי, אחרי שנים יראו אותנו פה ויגידו: אבא, אימא, איך אתם דיברתם פה במליאה? ככה אתם דיברתם אחד על השני? אני אפילו לא רוצה לחזור על המילים, צעקות, השמצות, קללות. אדוני היושב-ראש, שיא הצביעות זה השימוש בתמונות של הנרצחים בפיגועי הטרור. אתה מדבר על שיח? תגיד לליברמן,

שבשנת 2011 ראש הממשלה שלכם שחרר מחבלים, אתה מדבר על רמת השיח? תתביישו לכם מזבלה. אז תפסיק כבר להטיף מוסר, ותפסיקו להשתמש בתמונות של נרצחי הפיגועים. זה דבר שהוא קדוש לכולנו. תתביישו,

זה דבר אחד.

תן לי עכשיו להמשיך.

אחרת אני אצטרך את העזרה של יעקב מרגי.

ויחשפו את כל הדברים שהיו במשא ומתן הקואליציוני ומה בדיוק דרשו נציגי ראש הממשלה היוצא. אני יודע שהממשלה הזאת לא פשוטה, ולכן עכשיו אני קורא לחבריי מהקואליציה, לכל אחד מחבריי בקואליציה: הממשלה הזאת לא תחזיק אם אתם לא תבינו שטובת המדינה מעל הכול, לא טובתכם האישית, לא האגו האישי. הדבר הכי חשוב זה לשים את האגו בצד ולהבין שזה הזמן לתקן, לתקן הרבה דברים שנעשו בשנים האחרונות. אני לא פעם נאמתי ועמדתי כאן על הדוכן וסיפרתי סיפורים רבים. אני עליתי לישראל לפני 24 שנים. אני לא זוכר שיסוע כזה, לא זוכר פילוג כזה. אני לא זוכר שבא שר ואומר שזאת ממשלת החזירים והגויים. לא זוכר דבר כזה בחיים,

ותאמינו לי, הייתי פרשן פוליטי 16 שנה. חבר הכנסת קרעי.

16 שנה הייתי פרשן פוליטי בבית הזה, סיקרתי פה הרבה כנסות. לא זכורים לי ביטויים מסוג זה. אמרו ונאמרו, וחבל שנאמרו. אוה,

אדוני היושב-ראש,

אמרו גם קודם, וחבל שנאמרו קודם, חבל שנאמרים היום. אני אומר, לא זכור לי דבר כזה שהיה בבית הזה. אני חושב שאחד הלקחים של הממשלה החדשה, מה שחייבים לתקן זה קודם כול להרגיע את הרוחות,

להעניש על הדברים האלה. מה זה הדבר הזה "נוכל"? ככה אתם קוראים לראש הממשלה שלכם, נוכל?

מה זה נוכל? זאת, זאת, לקרוא לראש ממשלה נוכל?

בגלל שהוא ניסה להרכיב קואליציה בשביל שלא יהיו בחירות? נוכל. מה זה המילה "נוכל"? לא הבנתי. אדוני היושב-ראש, יש פה אנשים שיודעים יותר ממני את השפה העברית, אז תסתכלו מה המשמעות של המילה "נוכל" זה מישהו שמתפרנס מרמאות ועקיצה. אני לא חושב שנפתלי בנט מתפרנס מזה. אם אני מדליק אותם, שימשיכו, אבל לא משנה. זה בדיוק מה שבנט עושה, הוא מתפרנס, הוא גנב את הבוחר שלו, הדבר החשוב שהממשלה הבאה, שהיא הממשלה שתושבע היום,

זה קודם כול להרגיע את הרוחות. לא ייתכן שאם אתה נגד ראש הממשלה אתה בוגד, שאם אתה חושב שצריך לנהל אחרת אתה בוגד. תגידו לי, אתם השתגעתם? לאנשים שנלחמו שנים על המדינה הזאת אתם קוראים בוגדים? תירגעו. תירגעו. והקטע הזה שאתם אומרים שזו ממשלת שמאל,

אנחנו עשינו משהו שאתם יכולים להגיד שזו ממשלת שמאל? אני מבקש מכם שתשפטו את הממשלה הזאת במבחן התוצאה. והדבר הכי חשוב: יש הרבה אתגרים כלכליים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם. שאלו לפני כמה שבועות את ראש הממשלה היוצא מהו הגירעון של המדינה. על כמה עומד גירעון המדינה? מה אמר ראש הממשלה?

אתה היית שר האוצר, אתה ראש הממשלה. אתה לא יודע שגירעון המדינה עומד על 160 מיליארד שקל ויש לנו חוב של כמעט טריליון? תחלק, שלמה, אתה דוקטור, נכון? אתה יודע מתמטיקה. תחלק טריליון שקל ל-9 מיליון, אתה תגיע לכך שכל בן אדם חייב חוב של למעלה מ-110,000 שקלים. הוא גם אמר שהוא משאיר כלכלה חזקה. 110,000 שקלים זה החוב של כל בן אדם,

אתה מסבך את שר האוצר הבא. תן לו, תשחרר לו שוליים. מה אתה חונק אותו? עדיין, יחס החוב אוצר של מדינת ישראל הוא כמעט,

מרגע זה. תודה שנתת לי את הרשות.

דקה וחצי סיפור אישי, ואני רוצה לסיים את הנאום שלי. אולי יש לו מילה טובה גם לליברמן. תודה. תודה, קרעי. חבר הכנסת קרעי, תשמור על, על השיח הנעים שלו. בוא תשמע, בוא. אני לא אשתיק אותך בכוח.

הרי זה לא סוד שבנותיי לומדות במסגרת דתית, בבית ספר שובו בפתח תקווה. לפני שבוע וחצי אני התבקשתי על ידי הנהלת שובו, וזה כבוד גדול, זכיתי, לייצג את ההורים בטקס מסיבת הקריאה, שקוראים את הסידור והילדים על הבמה. ממש נהניתי מההצגה המופלאה. בהזדמנות זו אני רוצה להודות להנהלת בית ספר שובו בפתח תקווה ובכלל,

כל הרשת.

זו רשת מצוינת, לדעתי. אגב, שם מכיתה א' לומדים את מקצועות הליבה, מתמטיקה,

כל המקצועות שאני מאוד רוצה שגם המגזר החרדי ילמד, כל המקצועות האלה. ואז אני עליתי על הבמה ודיברתי מהלב, כמו שאני מדבר עכשיו, אני לא מדבר פה מנייר, כמעט לא כתוב לי פה כלום. ואז אמרתי: אתם יודעים למה אני נותן ציון גבוה לבית הספר שובו? כי יש שם כבוד הדדי. כי כל בן אדם במסגרת, מהמאבטח שפוגש את הילדים שלנו בבוקר עד מנהלת בית הספר, שעברה עליה שנה קשה מאוד, ואני לא ארחיב פה בעניין, הם נותנים את הכבוד לכל ילד באשר הוא, וזה לא משנה. אני מבקש מכם, מכל האנשים בבית הזה: תנו כבוד, אם זה לח"כ פשוט ואם זה כמובן לראש הממשלה, שמקבל הערב את אמון הבית הזה. הוא מקבל 61, הוא מקבל את אמון הבית הזה, הוא מקבל את אמון הציבור, אז אני מבקש מכם לכבד את הממשלה שמקבלת את אמון הכנסת ואמון העם. 61 חברי כנסת ייתנו אמון, תודה. בנימה חיובית זו, נא לסיים.

לכבד את הממשלה הזאת, ונדבר במבחן המעשים.

חברת

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו הולכים היום לאופוזיציה

הרבה שאלו אותנו למה לא נכנסנו. היו לנו הצעות לשלושה שרים: שר לעניין כלום, שר לענייני כל, ושר לענייני לום. לא בכדי ראש הממשלה המיועד לא יושב פה, כי הוא יודע שאנחנו,

מציגים תקווה, מציגים דרך, שמאז ומעולם הציונות הדתית הייתה המצפן, העוצמה ועמוד השדרה של הממשלה, וכשהציונות הדתית לא הייתה הממשלה הייתה נטולת עמוד שדרה. חבר הכנסת רומן. בנט ולפיד, בלי עמוד שדרה ערכי, חותמים על ברית הזוגיות, על תחבורה ציבורית ועסקים בשבת, על הרס הרבנות. בנט ולפיד, בלעדינו, בלי עמוד שדרה לאומי, דוהרים לכיוון מדינה פלסטינית בנגב, מתעלמים מההתיישבות הצעירה, ובשיא האופל ובשיא החושך חותמים גם על 53 מיליארד שקלים לתומכי טרור. הדיל איתכם, נפתלי בנט וסיעת ימינה,

תמכרו את הנשמה שלכם, תיכנסו פנימה, תקבלו ג'וב, תקבלו ראשות ממשלה, תהיו בפנים ותוותרו על הערכים שלכם ועל כל מה שבאתם להילחם עליו.

אנחנו הולכים בראש מורם לאופוזיציה, ואני כאן כדי לומר: אויבי ישראל בוחנים, בוחנים אותנו. החודשים האחרונים היו סוערים אל מול חמאס והג'יהאד בעזה ואל מול פורעים מבית.

ומאחלת שלא נגיע לימים של חולשה,

הכלה וכל מיני מילים גדולות שמסתירות היעדר מצפן. בסיום דבריי אני רוצה להודות לכותב הנאום שלי, לראש הממשלה המיועד נפתלי בנט. כן, כן, השתמשתי בנאום שלו מהשבעת הממשלה השלושים-וחמש. אלה המילים שלך, נפתלי, זה ייכנס בשלושת רבעי דקה? כמעט כמעט כולן.

קצר. תודה רבה לך. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני.

רצועת הביטחון. זו קו-פוזיציה. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך, וקיבלת עוד רבע דקה מוולדיגר. תודה רבה. יש משהו טוב שמתרחש היום, והוא הזזתו של בנימין נתניהו מהשלטון אחרי תקופה ארוכה של שיסוי והפצת שנאה כלפי האחר, בעיקר כלפי הציבור הערבי. אבל גם הממשלה החדשה, אני מגיע גם אליכם. סתנא שוויה. תאמין לי, לא צריך לאתגר את אחמד טיבי, וחבל שאתה נותן לו עוד זמן, איך אתה קורא לזה? זמן פציעות. בבקשה, אדוני. אבל האלטרנטיבה היא ימנית, לעיתים ימנית יותר. שמעתי את ראש הממשלה המיועד, והוא דיבר על חיזוק ההתנחלויות בכל מקום בארץ ישראל, כך הוא אומר. הוא דיבר על הסדרה והחזרת משילות לנגב. כל תושב ערבי בנגב יודע מה הכוונה.

זה לרכז את הערבים הבדואים ביישובים, ובנט אמר את זה, כי הם מפוזרים. זו יכולה להיות תוכנית פראוור,

שכל הציבור הערבי בנגב ובארץ יצא להפגין נגד התוכניות האלה. אני ציפיתי שראש הממשלה המיועד בנט יגיד: אני רוצה לפתוח דף חדש עם הציבור הערבי, אני רוצה להביא חוק-יסוד: שוויון. האמת היא שלא ממש ציפיתי, כי אני מכיר את האידיאולוגיה, מכיר את השקפת החיים, אבל ציפיתי.

כי הוא נהיה ראש ממשלה בזכות קולות של ערבים. מה, אתה לא סומך על מנסור עבאס שהוא ידאג לזה? הממשלה הזאת היא ממשלה שאסור היה לתמוך בה, וקווי היסוד שלה הם בעייתיים ביותר. אין בה הקפאה של חוק קמיניץ, יש בה המשך של מה שהשגנו מניסנקורן. יש בה, אין בה הפסקת הריסות בנגב. נהפוך הוא, יש בה איזה פרצה בכיוון הזה. אני מודאג מאוד מיום שלישי, מוחרתיים, ממה שקרוי "מצעד הדגלים" בבאב אל-עמוד. אני מאוד מודאג מהאפשרות של פינוי שייח' ג'ראח, מהמשך הריסות הבתים, ולכן, נא לסכם. לומר "שינוי" זו מילה גדולה. השינוי היחידי המבורך שאני רואה, כפי שאמרתי,

בנימין נתניהו.

אני אסיים במשהו אישי,

20 שנה, חבל שהוא לא פה, 20 שנה בנימין נתניהו עם דף מסרים וסיסמה שיש בה הסתה: או ביבי או טיבי. חבל שהוא לא פה, כי כנראה התשובה תתקבל היום, אחד מאיתנו יישאר בתפקידו.

תודה רבה, אדוני. לפני שאני אזמין את הדובר הבא, יועז הנדל, יבגני סובה התעקש לומר נייר קופי בעברית, אז שלחו לי צופים ומאזינים אדוקים: נייר העתקה. התקשינו להיזכר בנייר הזה, הקצב של הקדמה. מי שהשתמש הרבה בנייר קופי ולכלך אצבעות, אז זה נייר העתקה. חבר הכנסת יועז הנדל, בבקשה, אדוני. אל תהיה מודאג מבנט, כל הדיבורים שלו זה כלאם פאדי. עד שלוש דקות לרשותך. בבקשה, אדוני. קרעי, אף אחד מהליכוד לא מחליף אותך? נתניהו לא לימד אותך שגם בדברים, תודה. נא לא להפריע. זה בדרך. קרעי, תודה. אתה דוחה בקריאות הביניים את זמן ההשבעה של הממשלה. בבקשה, אדוני. "למדני את השיר הפשוט של הלחם", כתבה רחל שפירא. קיבלת עוד דקה. זה תפקידה של ממשלה האחדות, שאני נרגש להיות חלק ממנה. אחרי שנתיים של כאוס פוליטי, מה שנדרש הוא פשטות, ממשלה מתפקדת שבין חלקיה יש אמון, יחסים הוגנים, כן, זה אפשרי, שתפקידה לאחד את חלקי העם ולא, יש את ההצבעה לשופטים ולדיינים, הם עוברים מחשאית לגלויה,

קרעי, אני יודע שאתם עשיתם הרבה: סיפחתם את כל יהודה ושומרון, פיתחתם את הכלכלה, שתלתם, חבר הכנסת קרעי, אל תזמין. שמע, אני נותן לך עצות.

תפקידה לאחד בין חלקי העם, קרעי, ממשלה שבה תמיד הלאומי גובר על האישי. זה קורה, זה יכול לקרות.

אין פשטות בחיבורים פוליטיים בין אנשי מרצ והעבודה לאנשי ימין כמונו. אין פשטות בקידום מנהיגות של ערביי ישראל, שבפעם הראשונה מעיזה להתנתק מהבדלנות ההיסטורית של המשותפת ולהתחבר. את הפשטות תמצאו בצורך, בצורך של אזרחי ישראל לענייניות, לחינוך,

תשתיות תקשורת מתקדמות ועוד. "השיר הפשוט של הלחם" נמצא מחוץ למליאה הזאת, בנורמליות של החיים, אנשי שמאל וימין שמשרתים יחד ונלחמים למען המדינה, מתחתנים יחד, מגדלים ילדים, יהודים וערבים שלא מוכנים לקבל מנהיגות שמרחיקה אותם,

שרוצים תשתיות תקשורת בדיוק כמו כולם, תשתיות אחרות בדיוק כמו כולם, וכשיש אסון הם רוצים חקירה והפקת לקחים, במזוודה, שר התקשורת לשעבר, כיו"ר ועדת הכלכלה אני אומר לך שהיום התפרסם שכפר חיטים,

פחדנו שמקומות קטנים לא יחוברו. אני יודע, אני שמח שזה קרה. כפר חיטים חובר. אני שמח, אני שמח, זה תהליך מבורך. גם תחברו להם תקשורת, כי חייהם לא פחות חשובים, קרעי, מחייו של אף אזרח אחר, למרות שאתה התנגדת לוועדת חקירה, ממשלה שלא תייצר כותרות כל היום אלא שעמום, תשעמם את האזרחים, כי השרים יעבדו, רחמנא ליצלן, במשרדים שלהם ויתעסקו בלממש את המשימות שלהם. זה יכול לקרות. ממשלה ציונית ששריה ויועציה רואים בשירות המדינה בצבא או בשירות הלאומי אידיאל, ממשלה שמאמינה בהתיישבות,

משימות שלא נס ליחן, ממשלה שדואגת למשילות, שלא ייקח 45 דקות להגיע לאזרחים שמתקשרים כי יש פורעים מחוץ לביתם, ממשלה שלא תיתן יד לקיומן של אוטונומיות במדינת ישראל. ועדת הפנים והנגב למנסור עבאס. ממשלה שתשים חוסם עורקים לתהליך המדמם של ההתפוררות, פעם ראשונה שאני מבקש מבן אדם להתעייף.

בבקשה. אתה גורם לי לחזור על משפטים.

דוגמה אישית, צניעות, ממלכתיות, שפה ראויה, חבריי, ובעיקר ממשלה עם תחושת אחריות אין-סופית לנס הגדול שנקרא מדינת ישראל. לסיום, אני פונה מכאן לחבריי באופוזיציה: אנחנו נהיה גם שליחים שלכם, למרות הצעקות.

תודה לנתניהו על הטוב שעשה בתקופה שלו. אני מאחל לו חיים שלווים, לו ולמשפחתו, חיים שלווים בהמשך. לחברי ראש הממשלה המיועד נפתלי בנט, עלה והצלח, אני משוכנע ביכולותיך. יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי, שגילה מנהיגות, בני גנץ, שספג קיתונות של ביקורת ונוכלות ורמאות, אבל לא ויתר לרגע על המצפן, וכמובן לגדעון סער, שהוביל במו ידיו לתקווה חדשה, הם ושאר השותפים ראויים לתפילה שכתב סבו של הנשיא המיועד הרצוג ונאמרת מדי שבת בבתי הכנסת הציוניים: "אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה באברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ואמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה."

אני ממתין בשקיקה לנאום סן רמו של חבר הכנסת צבי האוזר. בבקשה. חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, בתקווה שלא שיבשתי את השם.

יועז, את הברכה שלך. המדינה באמת תהיה זקוקה להמון

לג'ידא אתה לא מפריע. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. יושב-ראש הישיבה,

וחברי הכנסת הנכבדים, לפני שבועיים, בנאום הבכורה שלי, אמרתי שאני עומדת מעל דוכן זה ביראת כבוד, יראת כבוד כלפי התפקיד וכלפי השליחות של להיות חברת כנסת. יראת הכבוד וכובד האחריות רק מתעצמים. הממשלה הזאת מבשרת שינוי חשוב מאוד, שינוי לא רק מבחינה פוליטית או מפלגתית, אלא בעצם האמירה שלה, האמירה של מי שייך לכאן, מי זכאי ומי זכאית לקחת חלק בקבלת ההחלטות. לפני כמה שנים נאמר לנו שערבים נוהרים לקלפיות. היום אני שמחה להגיד שערבים נוהרים לשותפות פוליטית אמיתית. אני לא נאיבית. אני יודעת שיש אנשים שחושבים, שחוששים לראות אישה ערבייה כמוני כאן. אני יודעת שיש מי שאפילו נמצא במשכן הזה שרואה בנו גיס חמישי. הרי מאז קום המדינה יש קבוצות שלמות בחברה הישראלית המסתכלות עלינו אך ורק דרך הפריזמה הביטחונית. אבל באתי היום להגיד לכם שקם דור חדש בציבוריות הערבית, המתעקש לפתוח כל דלת כדי להיכנס, בין שזו דלת במערכת הבריאות ובין שזה במגזר העסקי או זה האקדמי, וכן, גם הדלת הפוליטית. אתם תראו שלבסוף אנחנו גם נלמד לחיות ביחד חיים משותפים אמיתיים. זה מתחיל כאן, בשותפות פוליטית אמיצה, שותפות לא פשוטה, בוודאי, עם חילוקי דעות מהותיים, מדיניים, פוליטיים, כלכליים, אבל זו שותפות כנה ומכבדת. מה עם חיילי צה"ל? הבטחת שאתה לא מפריע. דווקא עכשיו, אחרי החודש הקשה שכל המדינה עברה, ממשלת השינוי תראה שאפשר אחרת. נעבוד יחד, נתווכח יחד, נחוקק יחד, נבצע יחד ונלמד להכיר על אמת אחד את השני. אני מסתכלת על הרכב ממשלת השינוי ורואה עוד שינוי: ייצוג משמעותי חסר תקדים של נשים בעמדות מפתח,

ראשות ועדה וסגניות יושב-ראש הכנסת. זו תחילתה של מהפכה. האחריות שעל כתפיי היא גם על כל מי ששוהה במשכן הזה יחד איתי. אני רוצה להגיד לכם משהו אישי: אני נכנסתי לכנסת וכולי שמחה, נא לסכם. תכף אסיים. השמחה הכי בסיסית. ואני מסתכלת על מה שקורה בדיונים במליאה ובוועדות, ופשוט הבטן מתכווצת בבושה משיחות שהן שיחות שהן לא מכבדות את המשכן הזה. המילה "ממלכתיות" היא מילה חשובה במשכן הזה. תראי מה עשתה ממשלת,

זנדברג בהשוואה, תודה. תודה רבה. שנתיים של סחרור פוליטי, נא לסכם.

שהגיעו בעקבות עשור של זלזול בנורמות הדמוקרטיות, של אובדן של כל זכר של ממלכתיות, של שיח מפלג מלא בשנאה וגזענות. זה חייב להיפסק. זה חייב להשתנות. שיח האלימות,

ההדרה ומדיניות הדה-לגיטימציה חייבים להסתיים. אני רוצה לסיים בדברים אופטימיים. אני מאמינה בשיטה הדמוקרטית, ואני אומרת שאין לי את הפריבילגיה אלא להיות אופטימית. בשבועיים האחרונים, לאורך תהליך הרכבת הקואליציה, הראינו שאפשר אחרת. ימנים ושמאלנים, יהודים וערבים, ניהלנו יחד משא ומתן מורכב,

בצורה ממלכתית ומכבדת אבל בדרכי נועם. אם נשמור על אופן השיח הזה בארבע השנים הבאות, נביא את השינוי. בנג'אח. בנג'אח זה בהצלחה בערבית.

מי אמר שאי-אפשר לשמוע בבית הזה נאומים אופטימיים.

תודה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה, אדוני. חיילי צה"ל, חברת הכנסת, גם עליהם תשמרו או שתשלחו אותם להאג? עד שלוש דקות לרשותך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתרגש. אני מתרגש להצביע היום בעד הממשלה, כי יותר מכול זו הצבעה בעד פוליטיקה של תקווה, פוליטיקה שיש בה עתיד. היום יותר מתמיד אני גאה להיות חבר וחלק מיש עתיד בראשות יאיר לפיד, להיות חלק מקבוצה נחושה של אנשים שלפני תשע שנים יצאה לדרך כדי לשנות את המדינה, כדי לתקן את הפוליטיקה, כדי לוודא שאנשים צעירים כמוני לא יצטרכו לשאול את עצמם שאלות קשות, מכאיבות ונוקבות לגבי עתידם, לגבי עתידנו כאן, בארץ הזאת,

כי מגיעה לנו ממשלה שתעבוד בשבילנו, ממשלה טובה יותר. המסע הזה, שעדיין לא הסתיים, כלל עליות, אבל גם לא מעט מורדות. אבל לא ויתרנו. פעם אחר פעם אחר פעם החזקנו שלטים, חילקנו פליירים, עמדנו על גשרים, הפגנו בכיכרות, דיברו עם כל מתלבט ומתלבטת שפגשנו. הפכנו כל אבן אפשרית כדי להחליף את השלטון וכדי לשנות את המדינה. הנשיא אובאמה אמר: קול אחד יכול לשנות חדר. אם הוא יכול לשנות חדר, הוא יכול לשנות עיר, אם הוא יכול לשנות עיר, הוא יכול לשנות מדינה. קול של בן אדם אחד יכול לשנות את העולם. ראשי המטות המדהימים שלנו, צעירי יש עתיד וכל אלפי הפעילים של יש עתיד, אתם ההוכחה הניצחת שקבוצה נחושה מספיק של אנשים יכולה לשנות את המדינה, את העולם כולו. אני גאה להיות חלק מכם. ההישג הזה, ההישג ההיסטורי הזה, רשום על שמכם. אני מתרגש וגאה להצביע היום בעד הממשלה, בעד איחוי הקרעים בין חלקי החברה בישראל, בעד ממשלה שתשרת את כלל אזרחי ישראל, את אלו שבחרו בה ואת אלו שלא, בעד ממשלה שתשקם את הכלכלה הישראלית ותחזק את מערכות הבריאות, החינוך והרווחה שלנו, תיאבק במשבר האקלים, תגן על הסביבה, תדאג לאנשים עם צרכים מיוחדים; ממשלה שתיאבק בשחיתות השלטונית היכן שהיא מרימה את ראשה המכוער, בעד התמקדות במכנה המשותף הרחב ביותר, במה שמאחד בינינו, ולא במה שמפריד, ממשלה שתרגיע את הרוחות, בעד שינוי השיח, בעד חילופי שלטון דמוקרטיים במדינת ישראל ולמען עתיד טוב יותר. שתהיה לנו הרבה הצלחה.

תודה רבה לך, גם על עמידה בלוחות הזמנים. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, בבקשה, אדוני. כשהוא יגיע יעמדו לרשותו עד שלוש דקות. אין משוא פנים בקואליציה אופוזיציה.

אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה אינו נמצא כאן, אבל חבריי חברות וחברי הכנסת, אנחנו נמצאים כאן היום באירוע השבעת הממשלה החדשה, וצריך לומר את האמת: מדובר בממשלת הונאה. זו ממשלה של מין בשאינו מינו,

שאני לא זוכר מתי הושבעה כאן ממשלה עם כל כך מעט לגיטימציה מהציבור. עוד שנים רבות היום הזה ייזכר, לדיראון עולם. זוהי הונאה שאין כדוגמתה. אחרי שהשמאל לא הצליח לנצח את נתניהו והליכוד בקלפי, ואחרי שהמזימה המשפטית כנגדו הולכת ומתפוררת לה, יריבינו הפוליטיים מצאו להם פטנט חדש: גנבת הקולות של הימין. הרי מדובר במאות אלפי מצביעי ימין מובהקים שהצביעו לטובת הקמת ממשלת ימין וקיבלו במקום זאת ממשלת שמאל בהנהגת המדינה. בדרך כלל כשאדם דבק ברעיון מסוים לאורך זמן מסוים, הוא משווק אותו בלהט כבסיס לכל האידיאולוגיה שלו, ובסוף הוא יצטרך להיבחן עליו גם במבחן המציאות. נפתלי בנט צעק מעל כל במה אפשרית שהוא איש ימין. הוא דיבר על ריבונות, על סיפוח, על יהודה ושומרון. ומה הוא עשה ברגע שהוא היה צריך להחליט בין טוב לרע? במקום לשמור על האידיאולוגיה שלו ולשים בצד את השאיפות האישיות, הוא בחר לאפסן את האידיאולוגיה שלו בשם האופורטוניזם.

הוא נכשל כבר במבחן הראשון שלו. לפני שנתיים הוא הכניס את כל המערכת הפוליטית לסחרור עם המיזם הכושל שלו, כשפיצל את הציונות הדתית ולא הצליח לעבור את אחוז החסימה. ארבעה מנדטים יקרים של הימין, אדוני היושב-ראש, נדרסו תחת גלגלי המיזם הכושל הזה שנקרא "הימין החדש" כך הוא קרא לזה. ובכן, הוא צדק, יש ימין חדש. הימין החדש זה לקחת קולות מהימין האידיאולוגי ולהעביר אותם לשמאל האידיאולוגי.

זהו עוד סטרטאפ של נפתלי בנט.

במקרה הזה סטרטאפיסט לא ממש מוצלח, בלשון המעטה.

בנימין נתניהו, שכיהן כראש הממשלה של מדינת ישראל ב-12 השנים האחרונות, הוכיח שהוא מנהיג בסדר גודל תנ"כי. הוא הביא הישגים כבירים כמעט, נא לסכם.

הוא הביא הישגים כבירים עבור מדינת ישראל כמעט בכל תחום: הפך את ישראל למעצמה מדינית, הביא ארבעה הסכמי שלום היסטוריים וחסרי תקדים, והמדיניות ה"אובססיבית" שלו הביאה אותנו להיות הראשונים בעולם שמנצחים את הקורונה. הוא לא זה שכתב ספר "איך מנצחים את הקורונה", הוא פשוט ניצח אותה. מהרגע שהוא זיהה את גודל האירוע, בהישג חסר תקדים, הוא דאג לכמות חיסונים מטורפת, שפתחה את המשק והוציאה את ישראל מהמגפה המסוכנת הזאת. אני שואל את עצמי: מי היה עושה זאת במקומו?

נתניהו והליכוד הרחיבו את הבנייה בהתיישבות, את האוכלוסייה ביו"ש הכפלנו בעשור האחרון, עצרנו את תופעת המסתננים בגבולות הדרום בנחישות, כמובן, הטיפול הנועז של נתניהו בסוגיה האיראנית, שהייתה קריטית לביטחון ישראל. ואני שואל את עצמי שוב: מי יוכל לעשות זאת במקומו? לסיום, אני אומר לכם, חבריי לימין, בצורה ברורה: נלך לאופוזיציה בראש מורם, נעבוד קשה, ונילחם יחד כדי להפיל את הממשלה הרעה הזאת, ובעזרת השם נחזור חזקים ומאוחדים מתמיד. אתם יודעים למה? כי לצידנו נמצא רוב העם ולצידנו נמצאת

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה, אדוני.

ביציע הימני למעלה, נא לשמור על השקט. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת ואורחים נכבדים, בשבילכם זה יום חג. אני גם מברך אתכם שתרוו הרבה נחת, לכל ההורים, לכל הילדים, לכל האחים, לכל המשפחות. זה רק במקרה שהשבוע משרד הבריאות מורה להוריד את המסכות. ממשלת האחדות לא במקרה היום מושבעת. המסכה מעל ממשלת האחדות, מעל השרים, מעל חברי הכנסת החדשים בממשלה החדשה, נקרעת היום. ועל כך אני שואל: איזו אחדות? אחדות שהשותף הבכיר שלה אומר לזרוק את החרדים למזבלה, לקחת אותם במריצה ולזרוק אותם למזבלה? אחדות נגד ערכים, נגד המסורת? אחדות במה? אחדות בשנאת נתניהו, אחדות בשנאת חרדים. זה הדבר היחיד שבו יש אחדות. ומצד שני, כשאני מסתכל ואומר: תראו, באים וכועסים פה אולי על בנט, מה אתם רוצים ממנו? אדם שעושה אקזיטים בחיים שלו. רק החודש היו לו שני אקזיטים.

אקזיט אחד, 5 מיליון דולר, ועל כך אני מברך אותו, עשה את זה ביושר, והאקזיט השני, עכשיו. הוא ראש ממשלה עם שישה מנדטים. אם תעשו חשבון, זה ראש הממשלה הראשון שיש לו יותר מאבטחים ממנדטים.

אז החודש הזה יש לו חודש מוצלח. מי שחי על אקזיט, אז אין לו ערכים, אין לי מוסר. הוא לא יודע מה זה ערכים, הוא לא יודע מה זה מוסר. כשאני רואה את הממשלה הבזבזנית שקמה לה, ורק נזכר במה שאמרו על הממשלה הקודמת, ממשלת נתניהו-גנץ, על הבזבזנות. והפעם התקשורת שותקת, הפעם הכול מותר, סגני שרים, שרים לרוב. על כל מנדט וחצי שר זה בסדר, זה לא בזבוז. אבל זוהי צביעות. אם חבר הכנסת מהימין, ועוד חרדי, היה מתבטא נגד קהילה מסוימת, היה קורא לה אולי "סוטים" מה היו אומרים? זו קללה, כשמנסור עבאס מתבטא, אומרים: זו תקלה. אם חבר כנסת חרדי היה מתבטא כך היו אומרים: זה חושך, כשמנסור עבאס מתבטא ככה, אומרים: זו רק הפסקת חשמל. אנחנו פה כדי להילחם למען העם, למען החלשים. אנחנו נעשה זאת מהאופוזיציה בראש מורם. כשאני רואה את המלחמה על התיקים, על משרד הפנים,

הנגב והגליל, על ועדת כספים, תיקים חברתיים שש"ס החזיקה בהם, שיהדות התורה החזיקה בהם,

כי מבינים בדיוק איפה החברתיות, יודעים מה אנחנו שווים, יודעים מה אנחנו יכולים. כולי תקווה שרק תמשיכו בעשייה שלנו. אם אתם לא מצליחים להרים אותה, לפחות אל תכשילו אותה. כולנו נחשפנו להסכמים הקואליציוניים והזדעזענו. האם אנחנו חיים במדינה יהודית בכלל? אין שבת, אין גיורים כהלכה, כותל רפורמי. כל דבר שבקדושה נרמס. רוצים למחוק כל דבר שיש בו סממן יהודי.

לסיים. אנחנו לא ניתן לרפורמים להביא לפה התבוללות, לא ניתן להם לגייר גיורי סיטונאות. אנחנו נשמור על השבת ועל כל סממן יהודי.

מי שירים ידו על קודשי ישראל, אגדע את ידו. לא ניתן לכך, לא נוכל להשלים עם מצב שמחללים שם שמיים. מה ההבדל בין המדינה היהודית לשאר המדינות? חבר הכנסת מנסור, יש לי בקשה אליך.

תהום אידיאולוגית פעורה בינינו. בקשה אישית לי אליך: תשמור על הערכים היהודיים, כי לנו הם חשובים מאוד, כי יש לנו משהו שאתה מבין והם לא מבינים. כיהודי מאמין, תודה. אני מסיים. כיהודי מאמין אני יודע שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. יהודי מאמין לא בוכה, יהודי מאמין נלחם בעד מה שהוא מאמין.

חברים יקרים, ממשלה חדשה, חובת ההוכחה עליכם ורק עליכם.

סמי אבו שחאדה, בבקשה,

בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני כבוד היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, היום מצביעים על ממשלת בנט-ליברמן-עבאס, אכן ממשלה חדשה, רק שמדיניות חדשה אין לנו פה. אחמד טיבי, נא להקשיב, בבקשה. אותה מדיניות גזענית שממנה סבלנו במשך עשרות שנים,

אז מה קורה פה באמת היום? השמאל הציוני מכתיר את יושב-ראש מועצת יש"ע לשעבר לראשות הממשלה במדינת ישראל, מה שמוכיח את מה שתמיד אמרנו: שכנראה שיש איזשהו קונסנזוס או הסכמה רחבה בין השמאל לימין הציוני על המשך הכיבוש ועל שמירת עליונות יהודית, ואין כבוד בכלל לעניין של שוויון. מה יש בקווי היסוד של הממשלה הזאת שבשל הקווים האלה אנחנו מתנגדים? יש את המשך ניהולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מה שאנחנו בכלל מבינים שזה דבר והיפוכו. היא לא יכולה להיות יהודית ודמוקרטית, היא יכולה להיות או יהודית או דמוקרטית.

מה אתה עושה, נא לא להפריע, בבקשה.

אין לו מקום פה. נא לא להפריע.

מה הוא עושה בכנסת? אתה לא מאמין, הוא איתך באופוזיציה. אתה סתם מאריך לו את הנאום, אתה לא מבין את זה? נא לא להפריע, חבר הכנסת קרעי. הוא איתך באופוזיציה. התבלבלת.

לא צריך אותו באופוזיציה. מה עוד יש בקווי היסוד? מדברים על ייהוד ירושלים, מדברים על פיתוח הגליל.

כשהציונות מדברת על פיתוח, תטוויר, זה מוביל בסוף לתטייר,

כשהשמאל והימין הציוני מדברים בשיח של פיתוח, אני דואג, כי זה פרויקט קולוניאליסטי, והפיתוח שהוא מביא בדרך כלל יש לו קורבנות, והקורבנות האלה הם הערבים. מה אין בקווי היסוד? אין הכרה בנו, אין הכרה בעם הפלסטיני, אין הכרה בזכויות קולקטיביות של העם הפלסטיני, אין הכרה בזהות הלאומית של העם הפלסטיני.

זה יש לכם את הרשות הפלסטינית.

אנחנו רואים שיש ערבים שתומכים בממשלה אחרי 73 שנים, תמיכה מפורשת כזאת, וחוגגים אותה, והשמאל הציוני חוגג והימין הציוני חוגג. מי לא חוגג? השותפים הערבים שלהם לא חוגגים. הם מתביישים בשותפים שלהם בקואליציה, מתביישים בקווי היסוד של הממשלה, מתביישים בכל הדרך של הוויתורים שהם עשו כדי לרצות, על הדרך, ולקבל את ההכשר, מנתניהו, מנפתלי בנט, מהרב דרוקמן, מליברמן ומכל האנשים האחרים. האמת היא שאני מבין למה הם מתביישים, ולכן אנחנו גם מתנגדים לממשלה הזאת. אני חושב שכל מנהיג פוליטי שהולך בדרך שמביישת אותו, מן הראוי היה שלא ילך באותה דרך.

לסיכום אני אומר, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחזור על המובן מאליו: בלי שוויון אין דמוקרטיה. אין ולא יהיה שלום עם הכיבוש.

ולא תהיה נורמליזציה עם הדיכוי. אנחנו במשותפת נמשיך להיאבק למען צדק, שלום ושוויון לכל האזרחים.

חברת הכנסת שרן השכל. בבקשה, גברתי. אתה תומך טרור. מקומך לא בכנסת ישראל, מקומך בכלא. נא לא לקרוא קריאת ביניים בעמידה. אתה לא יכול לדבר על טרור, לא כדאי לך. אתה לא יכול לדבר על טרור, לא כדאי לך. חבר הכנסת, סמי אבו שחאדה, לא בעמידה. נא לשבת. נא לשבת. קודם כול שב, תשב. לא קוראים קריאות ביניים בעמידה.

ואם לא תשתוק עכשיו אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אל תנסה אותי. פעם אחת לא הצליח לך. בבקשה, גברתי. עד שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב בראש, חברות וחברי הכנסת, בשנתיים וחצי האחרונות עברנו סערה אדירה, ארבע מערכות בחירות, מגפה, מלחמה מחוץ, מאבקים מבית וכלכלה על סף תהום, יש רעש מהיציע.

נא לשמור על השקט. אני אתחיל שוב, ברשותך. בבקשה, גברתי. בשנתיים וחצי האחרונות עברנו סערה אדירה, ארבע מערכות בחירות,

מלחמה מחוץ, מאבקים מבית וכלכלה על סף תהום של גירעון ואבטלה. ברקע כל זה הקרעים שהלכו ונפערו בעם, מאיימים להרוס אותנו מבפנים. לכן היום אזרחי ישראל נושאים עיניהם אל הבית הזה בתקווה לשקט, לממשלה מתפקדת, לשרות ושרים שעסוקים בעבודתם ולא בעשיית כותרות, בלי דרמות, בלי הסתה, בלי לשסות מגזרים וקבוצות אלה באלה. חברות וחברי הכנסת, הממשלה הזאת תתמקד בעשייה, בטיפול בתחומים שהוזנחו כבר שנים. היא תבצע רפורמות בתחום המשפט שדובר עליהן רבות בעבר אך הן לא נעשו, ובכך היא תחזק את האמון במערכת המשפט, במשטרה ובנבחרי הציבור. הממשלה הזאת תביא לשינוי ביחסי האזרח ומוסדות השלטון ותקצוב את כהונתם של ראשי ממשלה. היא תעביר תקציב, היא תדאג לעצמאים ובעלי עסקים ותיזום הקמת תשתיות. זו ממשלה שתעביר את החינוך מלידה עד גיל שלוש לאחריות משרד החינוך ותתאים את לוח החופשות לשוק התעסוקה. זו ממשלה שמחויבת להחזרת המשילות והסדר בגליל, בנגב, בירושלים ובכל עיר ויישוב בישראל ולהגברת הביטחון האישי של כל אישה ואיש במרחב הציבורי. הממשלה הזאת תפעל עם נציגי הציבור הערבי בכנסת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. הממשלה לא תדבר על ירושלים ולא תעורר בה אש ומחלוקות אלא תחזק אותה באמת, בבנייה, בתעסוקה, בפיתוח ובמעמדה הבין-לאומי. וכמובן, הממשלה הזאת תהיה מאוחדת בדאגה לביטחון אזרחי ישראל, כל אזרחי ישראל, במטולה, בבאר שבע ובשדרות כמו בירושלים ובתל אביב. חברות וחברים, האמת חייבת להיאמר: הדרך היחידה להציל את ישראל מקריסה פנימית היא בשבירת החומות המפרידות בין מגזרים וזרמים בחברה הישראלית בכלל ובמערכת הפוליטית בפרט. הקמתה של תקווה חדשה הייתה המהלך שאפשר לעשות את זה. סוף-סוף, אחרי שנתיים וחצי של כאוס, יש תקווה. הבאנו בשורה לאזרחי ישראל. תודה רבה. תודה רבה לך. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, השר המיועד.

כבוד היושב-ראש, בשעה טובה אנחנו עומדים בפני היסטוריה במדינת ישראל. תראה לאן אנחנו מגיעים: אנחנו מקימים ממשלה חדשה שאמורה להיות מושבעת בעוד כשעה, ממשלה שנפתלי בנט יושב בראשה ועיסאווי פריג' יושב בצד השני, והרשימה המאוחדת, וד"ר עבאס מנסור והחברים סעיד אלחרומי, ווליד טאהא ומאזן גנאים הם חלק מהקואליציה. תראו, חברים, לאיזה ימים הגענו. לפני כשעתיים עלה ראש הממשלה לכאן ונתן נאום מפלג, נאום מרחיק, נאום מדיר, נאום מסית. הממשלה שלכם מדירה, תודה.

זה מה שבנימין נתניהו ראש הממשלה עשה. חצי מהעם, תתביישו לכם. אתה כמוני, מישראל השנייה, שראש הממשלה בנימין נתניהו מכר, מכר אותנו, והוא דואג שישראל השנייה, שאתה חלק ממנה וגם אני, אני אולי ישראל השלישית, אבל אנחנו חלק ממנה, מכר אותנו, ולמרות זה אתה ממשיך לסגוד ולהגיד, יס-מן. תגידו, ולכן הממשלה,

חברים, ישראל השנייה, שאתה חלק ממנה, הוא מכר אותה ומכר אותך, אבל אתה מהופנט, אתה מהופנט. תגידו את מה שצריך. הוא נתן כאן נאום מפלג, נאום משסה. ואני אומר לכם כאן, חברים: אנחנו באים עם תקווה, עם ציפייה לאיחוד, ותהיה ממשלת שינוי, תהיה ממשלה מתקנת. לאחיי, לאחיי בחברה הערבית אני אומר: אני מבין אתכם, חברים, מכל הרמות. יש ציפייה גדולה ויש תקווה עם זהירות. אני פונה אליכם, לאחיי הערבים ובני חברתי: תנו לנו את הזמן, תנו לנו את הזמן. את העוולות של עשרות השנים אנחנו לא יכולים לתקן בארבע-חמש שנים, אבל אנחנו נתקן, נתקן, נתקן ב-10%, נתקן ב-20%. אנחנו נביא שינוי, ולשם השינוי הזה, חבריי, משפחתי,

תנו לנו רוח גבית, תאמינו בנו. אנחנו מביאים תקווה במקום האנרכיה ששלטה כאן כ-12 שנה.

אני אומר לכם ואני אומר לידידי יאיר לפיד:

בעיניי אתה הוא הקוסם, שהצלחת, בלי כפיים. אני אוציא אפילו אורחים. אין כפיים במליאת הכנסת. תקשיב, ידידי יאיר: בעיניי, זה שאתה הצלחת להביא את ימינה, מרכזה ושמאלה, ערבים, יהודים, באותה ממשלה, אתה הוא הקוסם.

נצליח. תודה לכם. אני מזמין את ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון חבר הכנסת בני גנץ. בבקשה. אדוני יושב-ראש, רבותיי. אדוני ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון, רק דקה,

חברי הכנסת שאשא ביטון, אלקין ובגין, בבקשה לשבת. חברי הכנסת שיקלי והשכל, בבקשה לשבת. נא לשבת. השר טרופר, בבקשה לשבת. חבר הכנסת אלקין וחברת הכנסת סילמן, בבקשה לשבת. אדוני חבר הכנסת לשעבר והשר המיועד נחמן שי,

חברת הכנסת זנדברג, בבקשה לשבת. חבר הכנסת בגין, בבקשה לשבת. חבר הכנסת לפיד, אדוני ראש הממשלה החלופי המיועד, אם תואיל לשבת אני אודה לך. תודה לך. חבר הכנסת והשר המיועד מאיר כהן, חבר הכנסת כהן, בבקשה לשבת. חבר הכנסת, בבקשה לשבת. תודה רבה. אדוני השר, בבקשה.

אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, ראש הממשלה הנכנס נפתלי בנט, ראש הממשלה החלופי יאיר לפיד, ראש האופוזיציה הנכנס וראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו, חברי הכנסת, ב-17 במאי בשנת 2020 עמדתי כאן על הבימה הזאת ואמרתי שתם עידן ממשלת חצי העם.

אך לצערי החל עידן של שתי ממשלות לעם אחד, האחת ממלכתית והשנייה אינטרסנטית. את קולותיה של הממשלה השנייה שמענו היטב היום בהתנהלות אנטי-ממלכתית שאני בוש בה וראוי דינה להיעלם. במהלך השנה האחרונה, במקום אחדות והתמקדות במאבק משותף במגפה, נאלצנו, אני וחבריי, להתמודד מול תרגילים פוליטיים בקרבות בלימה נגד פגיעה בשלטון החוק ובמשרד המשפטים. היום הניצחון במאבק הזה על הדמוקרטיה נושא את פירותיו, ואני גאה לעמוד כאן בפניכם כשותף לממשלת השינוי. מאז כניסתי לפוליטיקה חזרתי ואמרתי ש-80% מאזרחי ישראל מסכימים על 80% מהנושאים, והיום יש לנו הזדמנות לקדם את הדברים שכולנו מסכימים עליהם. כולנו רוצים תקציב מדינה עם מנועי צמיחה ופיתוח תשתיות, כולנו רוצים שמערכת הבריאות שלנו תתחזק אחרי שנים של הזנחה ושנת קורונה שחשפה אותנו למצוקות הצוותים המסורים, כולנו מאוחדים במאבק נגד הפשיעה והנשק הבלתי-חוקי במגזר הערבי, כולנו רוצים בשלום ובפיתוח נורמליזציה ומחויבים למנוע מאיראן להגיע לנשק גרעיני. ברשותכם, אני חייב להתייחס לדברים החמורים שאמר פה ראש הממשלה היוצא קודם.

אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת מבחינה ביטחונית, עם סיום המערכה בעזה ומול חזיתות פעילות נוספות ביהודה ושומרון, בירושלים, בלבנון ובסוריה. אויבנו לא ייתנו לנו רגע חסד אחד, ואפשר בהחלט שבקרוב יבחנו אותנו. אבל עם כל הכבוד, לא אלמן ישראל. ביטחונה של ישראל מעולם לא היה תלוי באדם אחד ולעולם לא יהיה תלוי באדם אחד. יש לנו מערכת ביטחון מנוסה, מיומנת וחזקה. אדוני ראש הממשלה, שנינו יודעים היטב מי ניהל את מערכת הביטחון בשנה האחרונה. שנינו יודעים היטב מי נסע לארצות הברית כדי לשמור על העליונות הביטחונית שלנו אחרי עסקת ה-F-35, שאותה ביקשת להסתיר. שנינו יודעים היטב מי פועל יחד עם האמריקאים כדי להשפיע על ההסכם המתגבש מול איראן. שום מהלך פוליטי לא מצדיק את שבירת השורות שלך והעימות הפומבי שאתה מייצר בשל צרכים פוליטיים מול ארצות הברית, ידידתנו הטובה ביותר. אני מבטיח לראש הממשלה היוצא ואני מבטיח לכולכם: אנחנו נמשיך לחזק את היחסים עם ארצות הברית, שהיא בעלת בריתנו החשובה ביותר, ולעבוד יחד עם הממשל על מנת שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. נמשיך ונפעל להשפיע כדי שההסכם, אם ייחתם, יהיה בעל מרכיבים חיוביים וירחיק את איראן אחורה מהגעה לסף הגרעיני. כמובן שנתנגד להסכם רע, כמובן שנתנגד להסכם רעוע, אבל נעשה זאת בפורום המתאים ובאמצעים הנכונים ולא מעל בימת הכנסת. וכן, חשוב שתקשיבו ותקשיבו היטב: מתוקף תפקידי אני גם אדאג שלישראל תהיה האופציה הצבאית להגן על עצמה, אופציה שתהיה בת-הפעלה, אם יהיה בכך צורך. אעשה זאת ביחד עם שותפיי לממשלה ומתוך אחריות לאומית מהמדרגה הראשונה, וזה יקרה רק אם נעבוד יחד עם שותפים בעולם וננהל את המחלוקת בחדרים הסגורים, בלי לערבב אינטרסים פנימיים ביחסים אסטרטגיים-ביטחוניים. המדיניות שאותה הובלתי תימשך ותתעצם גם בממשלה הנוכחית. הקשרים שלנו עם ארצות הברית יתחזקו, וכך גם עם מדינות נוספות באזור ומעבר לו. אנחנו נמשיך לחזק את הגורמים המתונים, ובהם הרשות הפלסטינית, כדי להביא ליציבות ולשקט. כמי שמוביל את מערכת הביטחון, אני יכול להבטיח שנדע לנצח מול כל אתגר, ומכיוון שכבר בימים הקרובים נידרש לכמה פעולות, המסר שנשדר לאויבינו הוא קריטי. כל אתגור של ישראל ייענה בעוצמה, בזמן ובמקום שנוח לישראל, ואני מציע למי שבונה תוכניות, להחזיר אותן למגירה. חבריי חברי הכנסת, במהלך מבצע שומר החומות פגשתי אלפי חיילים בקבע ובסדיר, אנשי מילואים וגם אזרחים בקו העימות. גם אותם הטריד המצב הביטחוני, אבל יותר מכך הדאיג אותם המצב הפנימי. הקואליציה הזאת, שמורכבת משמונה סיעות מגוונות, שונות בתפיסותיהן אך מאוחדות במטרתן, היא הזדמנות לחברה הישראלית. יש בה לראשונה סיעה ערבית, שזה דבר מבורך, יש בה עולים ודתיים וחילונים, ונשים וגברים, להט"בים וסטרייטים. ממשלת השינוי שאנו מקימים כעת, המבקשת לקדם אחדות ופיוס, אינה רק כורח של נסיבות פוליטיות אלא הכרח של החברה בישראל.

אני מודע היטב לכך שישנם גם רבים בעם שזהו יום עצוב עבורם, שבליבם דאגה למדינה או למגזר שאליו הם שייכים, ולהם אני מבקש להבטיח שאני מתכוון להמשיך ולפעול כדי שההוגנות והממלכתיות ורוח האחדות ינצחו ותיגע בכל אחד ואחת מכם, גם באחינו החרדים, שזכותם לחיות לפי אורח חייהם כפי שהם מבינים אותו. עלינו להבטיח שתהיה זו ממשלה ממלכתית והוגנת שתפעל למען אלה שהצביעו עבורה וגם עבור אלו שלא. אני מבקש לומר לראש הממשלה הנכנס נפתלי בנט: כמי שעשה מהלכים קשים שהיו כרוכים במחירים ציבוריים, תמיד ידעתי שאזרחי ישראל ומדינת ישראל שווים כל סיכון פוליטי. אתה יודע כמה זה קשה, אבל גם כמה זה הכרחי. אנחנו, שותפיך, רוצים בהצלחתך ובהצלחת מדינת ישראל, שחשובה לנו יותר מיוקרתנו האישית. וברשותכם, חברי הכנסת מימין ומשמאל, מילה אחרונה גם לבנימין נתניהו: ביום הזה, שהוא יום קשה עבורך, אני מבקש, למרות חילוקי הדעות שבינינו, להודות לך על כל מה שעשית למען מדינת ישראל, עם ישראל, אזרחי ישראל וביטחון המדינה. יש לך זכויות רבות, ותודה לך על עשייתך. אנחנו נמשיך מכאן. מכובדיי, רוב אזרחי ישראל רוצים בשינוי וביציבות שלטונית. הם לא רואים בימנים אויבים ובשמאלנים בוגדים, בחרדים טפילים או בערבים מחבלים, אלא אחים, אזרחים שווים במדינה דמוקרטית. הם רוצים חינוך,

ביטחון חיצוני ופנימי, הם רוצים חוסן לישראל. תודה, ושיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה לראש הממשלה החלופי ושר הביטחון בני גנץ. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנא, לשבת. חברי הכנסת סעדי ועמאר, אנא, לשבת. נא לשבת, בבקשה. רבותיי, אם כן, אנחנו עוברים תחילה לבחירת יושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע, ואני אסביר את סדרי הבחירה וההצבעה. ראשית, אני מבקש לדעת מי מבקש להציע מועמדים לתפקיד. אנא הרימו את ידיכם. אני מבין, חבר הכנסת מלכיאלי, חברת הכנסת סילמן, מישהו נוסף מבקש? חבר הכנסת לפיד מבקש. בבקשה. אז אני מזמין את חבר הכנסת לפיד למיקרופון להציע מועמד,

סליחה, עידית, לא קלטתי שזו את. אני מציע את חבר הכנסת מיקי לוי ליושב-ראש הכנסת. תודה. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. אנא גש למיקרופון. תודה, אדוני היושב-ראש. היות שאנחנו עוסקים בממשלה שהולכת להיות ממשלה של ריפוי של כל העם, אנחנו חושבים שדווקא חבר הכנסת יעקב מרגי, אחד שהוא חוצה קואליציה-אופוזיציה, אוהבים אותו כולם, ידוע במתינות שלו, רוצים להציג אותו כיושב-ראש הכנסת. תודה. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מקבל עליך להיות מועמד?

חבר הכנסת יעקב מרגי, אתה מקבל עליך להיות מועמד?

תודה רבה.

חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להסביר את סדרי ההצבעה. אנחנו נצביע בהצבעות שמיות, מאחר שהוגשה בקשה כזאת בחתימה של יותר מ-20 חברי כנסת. אנחנו נצביע תחילה על מועמדתו של חבר הכנסת יעקב מרגי, ולאחר מכן, על מועמדתו של חבר הכנסת מיקי לוי.

אני אסביר. אני אענה לחבר הכנסת לפיד שאני עושה את זה לכבוד העניין ולא הפוך. ההצבעה איננה בעד ונגד, ההצבעה היא רק בעד,

מי שתומך במועמד כאשר מצביעים עליו, מצביע בעדו. מי שאיננו תומך בו יכול להימנע או לא להשתתף בהצבעה. כך ייעשה ביחס לחבר הכנסת מרגי, ולאחר מכן, ביחס לחבר הכנסת לוי. מי שיזכה במספר הקולות הגבוה יותר הוא שנבחר לתפקיד יושב-ראש הכנסת. אני מקווה, חבר הכנסת לפיד, שבזה עניתי על שאלתך. התשובה: לא. אנחנו פועלים על פי התקנון.

מזכירת הכנסת,

לעבור להצבעה על מועמדותו של חבר הכנסת יעקב מרגי ליושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה,

משתתף בהצבעה אלי אבידר, אינו משתתף בהצבעה יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, אינו משתתף בהצבעה ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, בעד קארין אלהרר, אינה משתתפת בהצבעה סעיד אלחרומי, אינו משתתף בהצבעה זאב אלקין, אינו משתתף בהצבעה דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל,

יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, אינו משתתף בהצבעה אוריאל בוסו,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו משתתף בהצבעה דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, אינו משתתף בהצבעה מירב בן ארי, אינה משתתפת בהצבעה רם בן ברק, אינו משתתף בהצבעה איתמר בן גביר,

יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו משתתף בהצבעה עמר בר לב, אינו משתתף בהצבעה אורנה ברביבאי, אינה משתתפת בהצבעה אליהו ברוכי,

קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו משתתף בהצבעה יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מאזן גנאים, אינו משתתף בהצבעה בנימין גנץ, אינו משתתף בהצבעה משה גפני,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

ניצן הורוביץ, אינו משתתף בהצבעה צחי הנגבי,

יועז הנדל, אינו משתתף בהצבעה שרן מרים השכל, אינה משתתפת בהצבעה מיכל וולדיגר,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה משתתפת

אינו משתתף בהצבעה בועז טופורובסקי, אינו משתתף בהצבעה אחמד טיבי, אינו משתתף בהצבעה יוסף טייב,

יעקב טסלר,

חילי טרופר, אינו משתתף בהצבעה דסטה גדי יברקן, בעד אלי כהן,

מאיר כהן, אינו משתתף בהצבעה מירב כהן, אינה משתתפת בהצבעה מתן כהנא, אינו משתתף בהצבעה עופר כסיף, אינו משתתף בהצבעה אופיר כץ,

חיים כץ, בעד ישראל כץ,

רון כץ, אינו משתתף בהצבעה יוראי להב הרצנו, אינו משתתף בהצבעה מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו משתתף בהצבעה יאיר לפיד, אינו משתתף בהצבעה אמילי חיה מואטי, אינה משתתפת בהצבעה פטין מולא,

מרב מיכאלי, אינה משתתפת בהצבעה יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

אבתיסאם מראענה, אינה משתתפת בהצבעה יעקב מרגי, בעד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' אינו משתתף בהצבעה יבגני סובה, אינו משתתף בהצבעה אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן, אינה משתתפת בהצבעה

אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו משתתף בהצבעה מנסור עבאס, אינו משתתף בהצבעה איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו משתתף בהצבעה עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

מאיר פרוש,

עיסאווי פריג' אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה משתתפת בהצבעה אביר קארה, אינו משתתף בהצבעה אלכס קושניר, אינו משתתף בהצבעה יואב קיש,

גלעד קריב, אינו משתתף בהצבעה שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו משתתף בהצבעה יעל רון בן משה, אינה משתתפת בהצבעה מוסי רז, אינו משתתף בהצבעה יואל רזבוזוב, אינו משתתף בהצבעה אפרת רייטן מרום, אינה משתתפת בהצבעה ג'ידא רינאוי זועבי, אינה משתתפת בהצבעה יפעת שאשא ביטון, אינה משתתפת בהצבעה אלון שוסטר, אינו משתתף בהצבעה יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו משתתף בהצבעה עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, אינו משתתף בהצבעה נירה שפק, אינה משתתפת בהצבעה אילת שקד, אינה משתתפת בהצבעה עאידה תומא סלימאן, אינה משתתפת בהצבעה פנינה תמנו, אינה משתתפת בהצבעה מזכירת הכנסת, אנא קראי בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים בעת ההצבעה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) יאיר גולן, אינו משתתף בהצבעה מכלוף מיקי זוהר,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו משתתף בהצבעה עודד פורר, אינו משתתף

אינו משתתף בהצבעה עמיחי שיקלי, אינו נוכח מזכירת הכנסת, אני מבין שהסתיים הסבב השני של ההצבעה. אם כך, האם נוכח במליאה מישהו נוסף שטרם הצביע? אחד מחברות וחברי הכנסת מעוניין להצביע? אם כך, אנא, לסכם את הקולות. תמה ההצבעה בעניינו של חבר הכנסת מרגי. אם כן, חברות וחברי הכנסת,

כנסת. מכאן אנחנו עוברים להצבעה בעניינו של חבר הכנסת מיקי לוי. מזכירת הכנסת, בבקשה. אני מבקש מהמזכירה להתחיל בהצבעה עם חברת הכנסת מואטי. בבקשה.

בשמות חברי הכנסת) אמילי חיה מואטי,

משה אבוטבול, אינו משתתף בהצבעה סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו משתתף בהצבעה אמיר אוחנה, אינו משתתף בהצבעה ניר אורבך,

ינון אזולאי, אינו משתתף בהצבעה ישראל אייכלר, אינו משתתף בהצבעה קארין אלהרר, בעד סעיד אלחרומי,

זאב אלקין,

דוד אמסלם, אינו משתתף

אינו משתתף בהצבעה משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח חיים ביטון, אינו משתתף בהצבעה מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו משתתף בהצבעה ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו משתתף בהצבעה יואב בן צור, אינו משתתף בהצבעה נפתלי בנט,

עמר בר לב,

אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, אינו משתתף בהצבעה קרן ברק, אינה משתתפת בהצבעה ניר ברקת, אינו משתתף בהצבעה יאיר גולן,

מאי גולן, אינה משתתפת בהצבעה איתן גינזבורג,

יואב גלנט, אינו משתתף

אינה משתתפת בהצבעה מאזן גנאים,

בנימין גנץ,

משה גפני, אינו משתתף בהצבעה אבי דיכטר, אינו משתתף בהצבעה גלית דיסטל אטבריאן, אינה משתתפת בהצבעה ניצן הורוביץ,

צחי הנגבי, אינו משתתף בהצבעה יועז הנדל,

שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, אינה משתתפת בהצבעה מכלוף מיקי זוהר, אינו משתתף בהצבעה תמר זנדברג,

ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי,

יוסף טייב, אינו משתתף בהצבעה יעקב טסלר, אינו משתתף בהצבעה חילי טרופר,

דסטה גדי יברקן, אינו משתתף בהצבעה אלי כהן, אינו משתתף בהצבעה מאיר כהן,

מירב כהן,

מתן כהנא,

עופר כסיף,

אופיר כץ, אינו משתתף בהצבעה חיים כץ, אינו משתתף בהצבעה ישראל כץ, אינו משתתף בהצבעה רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, אינה משתתפת בהצבעה יריב לוין, אינו משתתף בהצבעה אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, בעד פטין מולא, אינו משתתף בהצבעה מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו משתתף בהצבעה אבי מעוז, אינו נוכח אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו משתתף בהצבעה בנימין נתניהו, אינו משתתף בהצבעה יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו משתתף בהצבעה אורית מלכה סטרוק, אינה משתתפת בהצבעה עידית סילמן,

בצלאל סמוטריץ' אינו משתתף בהצבעה אוסאמה סעדי, בעד גדעון סער,

מנסור עבאס,

איימן עודה,

חוה אתי עטייה, אינה משתתפת בהצבעה חמד עמאר,

יצחק פינדרוס, אינו משתתף בהצבעה מאיר פרוש, אינו נוכח עיסאווי פריג'

אורית פרקש הכהן,

אביר קארה,

אלכס קושניר,

אינו משתתף בהצבעה גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו משתתף בהצבעה מירי מרים רגב, אינה משתתפת בהצבעה שמחה רוטמן, אינו משתתף בהצבעה עידן רול,

יעל רון בן משה, בעד מוסי רז, בעד יואל רזבוזוב, בעד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, אינו משתתף בהצבעה קטי קטרין שטרית, אינה משתתפת בהצבעה אלעזר שטרן,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, בעד נירה שפק, בעד אילת שקד,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד מזכירת הכנסת, אנא קראי בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיחי שקלי, אינו נוכח האם נמצא באולם חבר כנסת או נמצאת כאן חברת כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע? אם כך, אין, ולפיכך, תמה ההצבעה. מזכירת הכנסת, אנא, למנות את הקולות.

חברות וחברי הכנסת, בעד ההצעה לבחור את חבר הכנסת מיקי לוי ליושב-ראש העשרים-וארבע הצביעו 67 חברי כנסת, ולפיכך אני קובע שחבר הכנסת מיקי לוי הוא יושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע. אני מברך את חבר הכנסת לוי, יושב-ראש הכנסת, בברכת הצלחה, ומזמין אותך לבוא ולקבל את פטיש היושב-ראש ולקבל לידיך את ניהול הישיבה.

האמת היא שאני נרגש. זה לא דבר מובן מאליו ולא דבר של מה בכך. הכנתי נאום ועבדתי עליו זמן רב, אבל אני בחפץ לב מוותר על הנאום שלי. חברת הכנסת אמילי מואטי הגיעה לכאן עם האמבולנס כדי להצביע, ואנחנו רוצים לפנות אותה לבית החולים בחזרה. ולכן, אני מוותר על הנאום שלי. אני מודה לכם מראש על האמון שנתתם בי. תודה רבה. תודה רבה. הגישו לנו 20 חתימות כדי לגשת להצבעה שמית על ממשלה חלופית. מזכירת הכנסת, בבקשה לקרוא את השמות. שאלה, בבקשה, לראשי הממשלה המיועדים, נפתלי בנט ויאיר לפיד: האם אכן, לפי מיטב ידיעתכם, כל ההסכמים והסיכומים כפי שהחוק מחייב הוצגו על שולחן מזכירות הכנסת?

בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי. יש הסכמה לדון בסוגיה של משקיפים בקבינט, יש הסכמה לדון במינוי של סגן שר במשרד הביטחון, בשתי הסוגיות אין הכרעה, והן יידונו בהמשך.

אני מבקש לגשת להצבעה. בבקשה. אני מבקש לגשת להצבעה. בבקשה. מזכירת הכנסת תיגש ותקרא את השמות.

מה התשובה? שמעת את התשובה. הסכמים. יש נושא אחד שנסגר בעל פה. אפשר לדעת?

היושב-ראש, רק את האמת.

חבר הכנסת טופורובסקי, שיגיד שאין יותר שום דבר. למי שלא הבין, לא הבנתי. בבקשה, חבר הכנסת נפתלי בנט, ראש הממשלה המיועד. בבקשה. מה שהוא תיאר, תודה רבה. אני מודה לך על ההבהרה. הכול הונח על שולחן הכנסת. ניתן לקבל את זה. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת, לקרוא בשמות.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אמילי חיה מואטי,

משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, נגד אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד קארין אלהרר,

סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, בעד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, נגד יעקב אשר,

זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר, נגד יואב בן צור, נגד נפתלי בנט,

עמר בר לב, בעד אורנה ברביבאי,

אליהו ברוכי,

קרן ברק, נגד ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן,

איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים,

בנימין גנץ,

משה גפני, נגד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

ניצן הורוביץ,

צחי הנגבי, נגד יועז הנדל,

שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

מכלוף מיקי זוהר, נגד תמר זנדברג,

ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

יעקב טסלר,

חילי טרופר,

דסטה גדי יברקן,

נגד מאיר כהן,

מירב כהן, בעד מתן כהנא,

עופר כסיף,

אופיר כץ,

חיים כץ, נגד ישראל כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד,

פטין מולא,

מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי,

בנימין נתניהו, נגד יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, בעד מנסור עבאס,

אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר,

בעד יצחק פינדרוס, נגד מאיר פרוש, נגד עיסאווי פריג'

אורית פרקש הכהן,

אביר קארה,

אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב,

שמחה רוטמן,

עידן רול,

יעל רון בן משה,

מוסי רז, בעד יואל רזבוזוב,

אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

עמיחי שיקלי, נגד רם שפע, בעד נירה שפק,

אילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד אני מבקש ממזכירת הכנסת לקרוא בשמותיהם של אלה שלא נכחו באולם, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סעיד אלחרומי, נמנע אחמד טיבי, אינו נוכח איימן עודה, נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח יש עוד מישהו? תודה. חבר הכנסת קרעי, תודה. יש עוד מישהו באולם שמזכירת הכנסת לא קראה בשמו? כן, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אחמד טיבי, נגד אוסאמה סעדי,

יש עוד מישהו באולם?

תמה ההצבעה. תודה. עוד שנייה. חבר הכנסת בן גביר, תודה, תודה. שב, בבקשה.

אני אושיב את כולם, כרגע אני פונה אליך. שב, בבקשה. אני אפנה גם לכולם. אל תגיד לי מה לעשות. שב, שב. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

אל תפריע לי. בבקשה, חברי הכנסת, נא לשבת.

תוצאות ההצבעה על ממשלת החילופים: 60 בעד, 59 נגד, אחד, תודה, תודה, חברים. אני מבקש, אני מבקש, חברים, חברים, בבקשה. חברים, חברים, בבקשה לשבת, לשמור על איפוק. אני מבקש מחברי הכנסת, שרים לעתיד, אני מבין את השמחה, לשמור על איפוק. בבקשה לשבת. אחד נמנע. אני קובע כי הכנסת הביעה אמון בממשלת החילופים. חברי הכנסת, בבקשה, מי שרוצה לעזוב את האולם, בבקשה. אני רוצה להמשיך בישיבה. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. השרים המיועדים, בבקשה לשבת. אני רוצה להמשיך לכיוון הצהרת אמונים. בבקשה לשבת. רבותיי, בבקשה. סדרנים, אני מבקש להושיב את חברי הכנסת.

סדרנים, אני מבקש את עזרתכם.

אני מבקש שהשרים המיועדים, ראש הממשלה חבר הכנסת נפתלי בנט, בבקשה לתפוס מקום. חבר הכנסת לפיד, בבקשה לתפוס מקום. בבקשה, תפוס את מקומך סביב שולחן הממשלה. אה, עוד לא. להמתין, בבקשה. חבר הכנסת לפיד, עוד שנייה אחת. יואל, חבר הכנסת רזבוזוב, עוד שנייה אחת. השרים עדיין לא הושבעו, ולכן הם לא יכולים לתפוס את מקומם סביב שולחן הממשלה. בבקשה להמתין. בסדר, בבקשה להמתין. חבר הכנסת כהן, חבר הכנסת כהן, בבקשה להמתין. מכיוון שעדיין לא הושבעתם, אינכם יכולים לשבת סביב שולחן הממשלה. תודה רבה. אני מבקש שקט באולם. ברצוני לברך את ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי וחברי הממשלה בשם הכנסת ובשם כל אזרחי מדינת ישראל. ברכה והצלחה לממשלה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצהרת האמונים של שרי הממשלה. אני אזמין את חברי הממשלה לפי סדר האל"ף-בי"ת לעלות לבמה ולהצהיר אמונים. כל מי שאקרא בשמו, יקרא את נוסח הצהרת האמונים ויחתום עליה בפני מזכירת הכנסת. ראשון יעלה ויבוא ראש ממשלת ישראל חבר הכנסת נפתלי בנט,

אפשר להימנע ממחיאות כפיים. תודה. לא נהוג במליאה.

נפתלי בנט, בן ג'ים יעקב, זכרו לברכה, ומירנה לאה, תיבדל לחיים ארוכים, מתחייב כראש הממשלה וכראש הממשלה החלופי לעתיד לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה וכראש הממשלה החלופי ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) תודה רבה. בהצלחה. לא, לא למחוא כפיים.

יעלה ויבוא ראש הממשלה החלופי חבר הכנסת יאיר לפיד. בבקשה להימנע מלמחוא כפיים.

אני, יאיר לפיד, בן יוסף טומי, זכרו לברכה, ושולמית לפיד, תיבדל לחיים ארוכים מאוד, מתחייב כראש הממשלה החלופי וכראש הממשלה לעתיד לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה החלופי וכראש הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) חברים, בבקשה לגלות איפוק.

בהצלחה. אני אקריא את השמות לפי סדר האל"ף-בי"ת, וחברי הכנסת, השרים לעתיד, יעלו על פי הסדר שאני אקריא. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. אני, קארין אלהרר, בת מרדכי וקולט, מתחייבת

למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

בבקשה, בבקשה. בהצלחה, השרה אלהרר.

זאב אלקין, בן בוריס וליליה, ז"ל, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) תודה רבה. בהצלחה, השר אלקין.

אני, אורנה ברביבאי, בת אליהו שוכטמן, זכרו לברכה,

תיבדל לחיים ארוכים,

הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

בהצלחה, השרה אורנה ברביבאי. תודה רבה. חבר הכנסת עמר בר לב, בבקשה. אני, עמר בר לב, דור תשיעי למגן אברהם, בנו של רב-אלוף חיים בר לב, זיכרונו לברכה,

תיבדל לחיים ארוכים, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

בהצלחה. חבר הכנסת השר בנימין גנץ, בבקשה. אני, בנימין גנץ, בן נחום ומלכה, זכרם לברכה,

חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

ניצן הורוביץ, בן אלכסנדר ודליה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בהצלחה, השר הורוביץ. חבר הכנסת יועז הנדל,

אני, יועז הנדל, בן יונה פנחס ומרים יפה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בהצלחה, השר יועז הנדל. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. אני, תמר זנדברג, בת יואל ואסתר, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) בהצלחה, השרה זנדברג. תודה.

בבקשה להימנע. חבר הכנסת חילי טרופר, בבקשה.

חילי טרופר, בן דניאל ופינה, שכל ששלי שלהם הוא, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בהצלחה, השר חילי טרופר. תודה. בהצלחה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. בבקשה, להימנע. בבקשה להימנע.

להימנע ממחיאות כפיים. אני, מאיר כהן, בן דוד ואסתר, זיכרונם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) תודה רבה. בהצלחה, השר מאיר כהן.

חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. חברת הכנסת מירב כהן. אני, מירב כהן, בת לסעדיה וסולנג' כהן, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) תודה רבה. בהצלחה, השרה מירב כהן. בהצלחה. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אני, מתן כהנא, בן אורה ואליה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בבקשה להימנע.

תודה רבה. בהצלחה, השר מתן כהנא. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. אני, אביגדור ליברמן, בן לב ואסתר, זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר ממשלה ולקיים את החלטות

(חותם על ההצהרה) תודה רבה. בהצלחה, השר ליברמן. דרך צלחה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה.

לשמור על שקט. אני, מרב מיכאלי, בת עמי מיכאלי וג'וג'י קספר, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות

(חותמת על ההצהרה) תודה, השרה מיכאלי. בהצלחה. חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה.

גדעון סער, בן סרג'יו שמואל וברוריה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בהצלחה, השר גדעון סער. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אני, חמד עמאר, בן נזימי, זכרו לברכה, ואניסי, תיבדל לחיים, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

בהצלחה, השר חמד עמאר. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אני, עודד פורר, בן יהושע שוקי ורוניה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) תודה רבה, השר עודד פורר. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. אני, עיסאווי פריג', בן כמאל ואמנה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בהצלחה לשר עיסאווי פריג'. חברת הכנסת, השרה אורית פרקש הכהן, בבקשה. שקט במליאה. אני מבקש שקט. הספסלים האחוריים, בבקשה, שקט. סדרנים, נא להושיב את האנשים. בבקשה, שקט.

אני, אורית פרקש הכהן, בת מיכאל יחיאל פרקש ושושנה בת ישראל מסנברג, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) תודה רבה. בהצלחה לשרה אורית פרקש הכהן. חבר הכנסת יואל רזבוזוב,

אני, יואל קונסטנטין רזבוזוב, בן לאנטולי ואירנה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

בהצלחה לשר יואל רזבוזוב. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון,

אני, יפעת שאשא ביטון, בת משה ורחל, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) בהצלחה, השרה יפעת שאשא ביטון. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אני, אלעזר שטרן, בן לוי ליפו ושרה לבית אייזנר, זיכרונם לברכה, שורדי השואה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בהצלחה לשר אלעזר שטרן. מכובדי נחמן שי, בבקשה. אני, נחמן שי, בן אליעזר שייקביץ' וחוה לבית ג'יכלינסקי, זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

אראלה בן שאול,

מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה,

תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) בהצלחה לשרה אילת שקד. חברת הכנסת השרה פנינה תמנו שטה, בבקשה.

פנינה-פנטה תמנו שטה, בת לשושלת קייסים מיהודי אתיופיה, בתם של וורקו-מנשה-נוואדאג' וטדלה-מזל שטו, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את ההחלטות של הכנסת. (חותמת על ההצהרה) בהצלחה לשרה פנינה תמנו שטה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שני,